בוקר טוב לכולם. ברוכות וברוכים הבאים. בואו, האחרונים מתבקשים רק בבקשה לשבת, כדי שאנחנו נוכל להתחיל את הדיון. אנחנו מתחילים היום סדרה של דיונים בפרק חשוב מתוך חוק ההסדרים. פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות). בעצם מה שאנחנו ננסה לעשות בהצעת החוק שמונחת בפנינו, לעצב שינוי משמעותי ותפיסה מחודשת, אסדרה מחודשת של נושא התשתיות במדינת ישראל. בעצם באופן שיכניס יותר סדר ויעילות לתוך שיטת העבודה של מדינת ישראל בנושא תשתיות. אתם יודעים, אני לפני תקופה, לפני שבוע הייתי בביקור במדינה אחרת, בואו נאמר, לא משנה כרגע שם המדינה. שמהרגע שהם יוצאים לפרויקט תשתית ענק, מרגע התכנון ועד סיום העבודות לוקח 5 שנים. כמה זמן לוקח לפרויקט מקביל במדינת ישראל? במקרה הטוב בין פי 3 לפי 4. את הדבר הזה אנחנו רוצים לשנות. כולנו מבינים שככל שפרויקטי תשתית מתארכים אז משלם המיסים הישראלי מפסיד. הכלכלה הישראלית נפגעת, הרווחה הציבורית נפגעת. הפגיעה הכלכלית מהתארכות הפרויקטים הולכת, אולי קבלנים מרוויחים מזה הרבה כסף, אבל מדינת ישראל מפסידה. מה שמשרד האוצר הניח בפנינו זו עבודה, אני חייב לומר, ממה שאני ישבתי איתם, עבודה רצינית מאוד, מקצועית מאוד. למפות את כל הגורמים והסיבות שבגללם פרויקטים אצלנו מתארכים באופן קיצוני ולנסות לתת מענה לכל אחת מהבעיות הללו. בעצם שינוי התפיסה הזה מדבר על כך שאנחנו הולכים להגדיר מחדש סדרי עדיפות ולסווג פרויקטים לפי אותם סדרי עדיפויות, שתכף המשרד יתאר אותם. וכך כל קבוצת פרויקטים תקבל התייחסות שונה ותעדוף מסוג שונה, באופן שיעזור להפחית את הרגולציה ולהאיץ את התהליכים. אנחנו מיד, מה שאנחנו נעשה אנחנו נשמע את הסקירה של משרד האוצר. לאחר מכן סבב התייחסויות כלליות. ופה אני מבקש באמת מכולם,

לא יורדים עכשיו בשלב הזה לתוך סעיפי החוק. אני מבקש גם את ההתייחסויות לשמור ברמת התייחסויות כלליות,

בשלב ראשון, כדי שהדיון יהיה יעיל וענייני. קודם כל התייחסויות כלליות. לאחר מכן, כשאנחנו נרד לתוך סעיפי החוק, אז אפשר יהיה כמובן להתייחס לפרטי הפרטים. מי שמכיר אותי ומי שהיה בדיונים קודמים אצלי בוועדה, ואני לא חושב שאף אחד מכם היה, אז אתם רואים את השלט שמונח כאן "דברי חכמים בנחת נשמעים". הדיון אצלי בוועדה מתבצע בדיוק באופן הזה. אני טולרנטי להרבה מאוד דברים ואנחנו ניתן לכולם להשמיע את עמדתם ואת קולם. אנחנו פה לא נגד אף אחד, חס וחלילה. אנחנו רוצים לשמוע את כולם. להצליח להגיע בסופו של דבר לחוק שמביא את כל השיקולים פנימה ומייצר איזון שגם מקדם את מדינת ישראל, אבל גם נותן התייחסות לכל הנקודות שיעלו כאן. דבר אחד אני לא טולרנטי אליו וזה לדיון שהוא הופך להיות בסטה בשוק ושיסוי אחד של השני ואחד נכנס בדברי חברו. הדבר הזה לא יתקיים כאן. אני ממש מבקש מכולם להקפיד על הדבר הזה. דיון תרבותי, בנחת. נשמע את כולם וניתן לכולם להשמיע את עמדתם. אז שוב פעם אני אומר, אנחנו היום נמצאים פה,

עכשיו השעה פה 10:00 בבוקר. אנחנו נמצאים פה עד 18:00. יש זמן לכל. משרד האוצר יפתח, יציגו את החוק. לאחר מכן התייחסויות כלליות ולאחר מכן נרד פנימה. בבקשה. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם. אנחנו פה נציגי משרד האוצר: איציק דניאל, דנה דובר ושי שלף מהלשכה המשפטית. כן נקודה אחת שחשובה להגיד לפני הדיון ולפני שנציג את החוק בכללותו - הדיון בעצם בטיוטת החוק היא נעשית בשתי ועדות במקביל: חלק אחד נעשה פה בוועדה למיזמים ציבוריים וחלק שני בוועדת הפנים. החלק הכללי עכשיו שנציג מתייחס לכל החקיקה באופן כללי. וכמו שיושב ראש הוועדה ציין, לאחר מכן נרד לפרטים הספציפיים שידונו פה בוועדה.

דנה דובר מאגף תקציבים במשרד האוצר. בעצם כמו שיושב הראש כבר אמר, אנחנו נמצאים במצב שבו להקים פרויקטים במדינת ישראל לוקח המון המון זמן. אנחנו יכולים לראות את זה גם ביחס לפרויקטים שלוקח פה במדינת ישראל וגם בהשוואה בין לאומית לפרויקטים שנעשים במדינות, פרויקטים דומים שנעשים במדינות אחרות. שבישראל לוקח המון זמן להקים פרויקטים. לדבר הזה יש משמעויות רבות, כלכליות ונוספות. אנחנו גם רואים את זה ברמת השירות הנמוכה שאנחנו מקבלים. בין אם גודש מאוד גדול בכבישים. בין אם בשירותים אחרים שאנחנו צפויים להיות בהם בסכנה, כמו במשק החשמל שאם לא נצליח להקים תשתיות כמו שצריך אנחנו צפויים להיות בסכנות בשנת 2026 באספקת חשמל רציפה במדינה. אנחנו רואים את זה במטרד שיש והאורך של הקמת פרויקטים. מי שנמצא ליד הקמת פרויקט תשתית שמתארך ומתארך ממש יכול לראות את אי הנוחות והמטרד שיש בהקמת תשתית, והיא קיימת. וההתארכות שלה משפיעה על חיי האזרחים. וגם ההתארכות הזאת מביאה להתייקרות בעלות הפרויקטים, שבסופו של דבר מטרתנו היא לעשות אותם בצורה המהירה ביותר וגם שתעלה לנו כמה שפחות. למעשה, מה שאנחנו מנסים לעשות בחוק הזה הוא לעבור נקודה נקודה במכשולים, בקשיים ובאתגרים שיש לנו בהקמת תשתיות בישראל. מתוך מטרה לפתור או לפחות לנסות להסיר חסמים בכמה שיותר נקודות. כאן אתם יכולים לראות אב טיפוס לאיזה שהוא פרויקט תשתית. כמובן שלא ככה נבנה במדויק ו- by the book כל פרויקט תשתית. אבל פחות או יותר איזה שהיא תצורה גנרית של הנושאים שבהם צריך לטפל בשביל להקים רכבת קלה. אנחנו לא מתייחסים פה בכלל להיבטים הנדסיים והמורכבות שגם קיימת בהם. חפירות, זה דברים שפחות, אולי נצליח לטפל בהם באמצעות חקיקה. אנחנו כן מתייחסים ובוחנים את הממשקים שיש בין היזם שמקים את התשתית, בין אם זו המדינה או מי מטענה, לבין מקומות אחרים שאנחנו פוגשים בהם את הממשלה. גופי תשתית אחרים ונותני אישורים שבמהלך הדרך אנחנו נזקקים להם בשביל להקים את התשתית. בעצם המטרה שלנו בחוק הזה היא לטפל בכמה שיותר מהנקודות האלה. איך אנחנו בעצם עושים את זה בחוק? בהרבה מאוד צעדים קטנים שאפשר לאגם אותם לחמישה רציונלים: דבר ראשון, אנחנו מתעדפים פרויקטי תשתית. אנחנו מבינים שזה בסדר שהמדינה תגיד יש פרויקטים שחשובים לנו יותר ולכן אנחנו רוצים שגם הגופים הממשלתיים והציבוריים וגם גופים נוספים יתנו את התעדוף בשביל להקים פרויקטים, את הפרויקטים האלו על פני אחרים. גם בטיוב תהליכים קיימים. לפעמים רגולציה על רגולציה קורית ואנחנו מנסים פה לטייב תהליכים. לפעמים של אישור כפול מגורמים, לפעמים תהליכים שאנחנו כבר מבינים שאולי פחות נזקקים. ומה שאנחנו עושים פה הוא גם לצמצם את הבירוקרטיה בעצם ואת הרגולציה איפה שניתן לעשות את זה. דבר שלישי שאנחנו עושים זה תהליך של הבניית תיאום התשתיות. אירוע שקורה כיום בלי שום איזה שהם כללי מסגרת. ופה בעצם בוועדה וגם במה שנדון היום, נתחיל לדון בבעיות הרבות שיש מחוסר סדר שיש בתיאום התשתיות בין גופי תשתית שונים בהקמת תשתיות. מה שאנחנו עושים פה זה רוצים לצקת איזה שהיא מסגרת שתאפשר לקדם את התהליכים האלה מהר יותר. דבר נוסף שאנחנו עושים זה הגבלת הסמכות של גורמיה הווטו. בסופו של דבר אנחנו מבינים שיש הרבה מאוד גופים שיש להם, שנדרשים לתת אישורים לטובת פרויקטים. ועד שלא נשב כולם ביחד ונבין ונצליח לשקלל את האינטרס הציבורי בהקמת מיזם, אל מול האינטרס הציבורי שיש במתן אישור כזה או אחר, לא נצליח להקים את הפרויקטים האלה. ולכן בהפנמת השיקולים והצורך הציבורי בהקמת מיזמי תשתית כאלה הוא משהו שאנחנו מנסים להכניס לתוך מנגנוני נותני האישורים. עדכון של מנגנוני רגולציה קיימים בשביל לאפשר להקים פרויקטים בצורה מהירה יותר ויעילה יותר. רק בקצרה מאוד על מבנה החוק שלנו. החוק בנוי בעצם משלוש שכבות שאנחנו נותנים להם טיפול: השכבה של מיזמי תשתית באופן רחב. דברים שאנחנו מטפלים בהם רוחבית. בין אם בענייני הבניית הליך תיאום תשתיות ובין אם בענייני טיובי מנגנונים כמו הליכי התכנון והבנייה. זה אנחנו עושים לכלל מיזמי התשתית, באופן רוחבי, בשביל להסיר חסמים שיש. בנוסף לכך, יש לנו עוד שתי שכבות: מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית מועדפים, שלהם יצרנו סל של מגנונים שהוא יותר קסטום מייד לפרויקטים ספציפיים. שכבת המיזמים החיוניים היא שכבה קצת יותר רחבה שכוללת בעיקר פרויקטי תשתית שמשרתים את צרכי הציבור. ורשימת המיזמים המועדפים זה בעצם 10 מיזמים שהממשלה החליטה עליהם בהחלטת ממשלה מספר 175 ותוכל גם להתעדכן בעתיד. שהם בעצם מקבלים איזה שהוא סט או חבילה של כלים קצת יותר משמעותית, בגלל שאלו הפרויקטים המהותיים והקריטיים ביותר. זה על המבנה של החוק. ונראה לי כדאי שנצלול ישר לדיון.

רגע תחזרי לשקופית הקודמת בבקשה. אם אפשר רק לחדד לכולנו את, זאת אומרת שוב פעם, פרויקטים מועדפים, ברור 10 פרויקטים שבהחלטת ממשלה. את החלוקה בין מיזמים חיוניים למיזמי תשתית - רק שהחלוקה תהיה ברורה יותר.

המיזמים החיוניים הגדרנו אותם במה שנקרא בנספח א' בחוק הזה, זה בעצם רשימה של הגדרות של מיזמים שהמטרה שלהם היא לתת איזה שהוא שירות ציבורי למיזמים ממשלתיים שצריכים לספק כל מיני צרכים. אפשר לראות שם למען הדוגמה נמלים, רכבות, מתקני התפלה, מתקני טיפול באשפה, מתקנים לטובת הפקה וחלוקה של חשמל. שהמתקנים האלה בעצם מוגדרים גם מתוך הצורך הציבורי שהם נותנים וגם מאיזה שהוא רף מסוים ששל גודל, במטרה להבין שאנחנו מדברים פה על מיזמים שהם אקוטיים בשביל לתת את השירות הנדרש למדינת ישראל. אנחנו מדברים על הגדרה לאיזה מיזמים נכללים בפנים, אבל אנחנו לא מדברים על כל מיזם תשתית בצורה מאוד מאוד רוחבית, אלא רק כאלה שממש נדרשים. כשאנחנו מדברים על מיזמי תשתית, אז אנחנו גם תכף נעסוק בזה בחלק ההגדרות, אבל אנחנו בעצם נותנים פה הגדרה יחסית רחבה לעולם של מהי תשתית. ואנחנו בעצם באים לטפל פה במקומות שיעזרו לנו מצינור מים ביישוב קטן ועד לפרויקט המטרו בגוש דן. כל המיזמים האלה נכללים כמיזמי תשתית. מצוין.

את יכולה רק לפרט לגבי החלק שאנחנו דנים בו בוועדה הזאת, הוועדה למיזמים ציבוריים, מה הנושאים המרכזיים שאנחנו דנים בהם פה? בטח. אז בוועדה הזאת אנחנו בעיקר נדון בהבניית המסגרת של הליך תיאום התשתיות. אני כבר אפרט מה זה הליך תיאום התשתיות. אבל אנחנו כן מתייחסים פה באופן רוחבי להסדרים שנוגעים לכל מיזמי התשתית. ואנחנו מדברים על יצירת כללים ותנאי משחק בעצם לתהליך שעוד פחות קיים. להסביר רגע את יחסי הגומלין בין גופי תשתית בהליך תיאום התשתיות שלהם, להסביר רגע איזה כללים אנחנו דורשים כרגע בשביל שלטווח הארוך תהיה לנו תשתית מספיק חזקה בשביל להקים פה תשתיות מהר יותר. חשוב להגיד שהרבה מאוד מהצעדים שאנחנו גם נידון בהם בחלק הזה, זה צעדים שהם עם ראייה ארוכת טווח, שהמטרה שלה היא להניח את היסודות שבעתיד גם יאפשרו לנו לקבל מידע בצורה זמינה, מהירה. להקל על ההליכים ועל התיאום ביניהם, כמו שהם נעשים היום. לא בהכרח יהיו פה המון קוויק קווין ודברים שנוכל לראות את השינוי מחר בבוקר. אבל העבודה כאן היא הרבה יותר יסודית ומקיפה, כדי שבעתיד יהיה לנו נוח יותר והדברים יהיו בצורה נכונה יותר ומסודרת יותר. מצוין, תודה רבה. כל מי שמעוניין ברשות דיבור מוזמן לפנות למנהל הוועדה, יוני, ויקבל את רשות הדיבור. בנתיים נרשמו האנשים הבאים. אני אקריא אותם לפי הסדר. אז ד"ר יובל ארבל. בבקשה. רק למיקרופון בבקשה שנשמע אותך. ושם ותפקיד לפרוטוקול. אוקיי. ד"ר יובל ארבל, סמנכ"ל קשרי ממשל בעמותת "צלול". אז קודם כל, באמת הצעת החוק מתקני תשתיות לאומיות היא הצעה חשובה. אנחנו לא מתנגדים לעצם הצורך. אבל היא כוללת הקלות מסוכנות לציבור ולסביבה בהקמה והפעלה של תחנות כוח, קווים ותשתיות ומתקנים שונים לטיפול ושינוע ואגירה של נפט וגז ודלקים. כולם חומרים מזהמים ומסכנים מאוד. ההקלות כוללת עקיפת הוועדה לשמירת הסביבה החופית, פטור מהגשת תשריטים, תוכנית מפורטת. זאת אומרת, פטור מתוכנית מפורטת. ופטור מתסקירי השפעה על הסביבה לקווי חשמל ראשיים. הקלות משמעותיות בהיתרי הפליטה ותחנות כוח מזהמות. ועוד ועוד סעיפים המחלישים את השמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור. למשל רעש. זה כיוון שגוי ופגום, שהוא יגרום לפגיעה בבריאות הציבור, בטבע, בחופים, לשנים רבות. ויגרום להגדלת פלטות גזי החממה היוצרים משבר אקלים, איום אסטרטגי לחוסנה של מדינת ישראל. כמו כן, חלק גדול מהמתקנים הללו כלל לא מיועד לצרכי האנרגיה של תושבי ישראל, אלא לשינוע וייצור של נפט וגז. ולכן אנחנו לא רואים שום צורך מיוחד, דווקא דרך ועדה זו או ועדות אחרות, ליצור הקלות לתוכניות האלה. כבר היום חוק אוויר נקי והיתרי הפלטה מאפשרים הקלות וחריגות מערכי היעד. ותחנות כוח, מפעלים ומתקני תשתיות חיוניים. לכן אסור לאפשר עוד פגיעה בחוק אוויר נקי ובסמכויות הממונה של המשרד להגנת הסביבה. אסור לתת לחתול, כלומר מנהל המערכת, לשמור על השמנת של חברת החשמל.

המשך הפעלת התחנות הפחמיות שגורמות לעודף תחלואה ועודף תמותה בישראל. יותר מ-2,500 מקרי מוות עודפים במדינת ישראל כתוצאה מזיהום אוויר. בהצעת חוק ההסדרים יש גם כיוונים טובים. לפתח תשתיות לתחבורה ציבורית. אנחנו לא מתנגדים וחושבים שצריך לקדם כמובן תחבורה ציבורית. אבל גם במתקנים האלו, גם בתחנות רכבת והכפלת המסילה יש לשים לב לסביבה החופית למשל ולעקוף אותה זה לא הדרך. הוועדה לשמירת הסביבה החופית היא עובדת במקביל לוועדות תכנון אחרות. היא לא צריכה לעכב והיא לא מעכבת הקמה של תשתיות ולכן אין צורך בסעיף הזה בהצעת החוק. כמו כן, צריך להתחשב כמובן בשטחים הפתוחים ובהרכב מורשת, טבע ונוף. לבסוף אני רוצה להתייחס גם לסביבה הימית. יש בתשתיות כל מיני רעיונות, לשמחתי בנתיים זה לא עלה פה, אבל עלו בעבר ויכולות שיעלו תחת בעצם המעטה של החוק הזה, תשתיות, שיהיו על איים מלאכותיים. גם איים מלאכותיים יש להם השפעה מאוד קשה על החופים. גם בנראות מהחוף, גם בהשפעה על הים וגם בעצם הבנייה של החופים. זרם החוף, כלומר חול שנע לאורך החופים יכול להיפגע כתוצאה מבנייה של מבנים בים. רק אדוני מתבקש לקצר ולהתייחס,

להערות כלליות ולא עכשיו לפרטי פרטים. עוד לא דיברנו על איים מלאכותיים, אתה כבר רץ קדימה למקומות שאנחנו לא נמצאים בהם.

אני פשוט רוצה לראות מה הדברים שיכולים להיכנס בתוך זה.

אז אני אומר, בוא, הערות כלליות בבקשה. ובהצעת החוק הזאת יש הצעה לעקוף את הוועדה לשמירת הסביבה החופית. וזו הוועדה המקצועית היחידה שדנה למעשה, שיש לה את המקצועיות ודנה בהשפעות האלה. ואם אנחנו עוקפים אותה אנחנו נגרום לפגיעה מאוד קשה. אני אסיים ואני אגיד שאנחנו לא מתנגדים לעצם הצורך של הקמה של מתקני התפלה או מתקני פסולת ומתקני אנרגיה מתחדשת או אגירת אנרגיה. אבל חשוב שהדברים האלו יעשו בוועדות מקצועיות ולא לעקוף, כבר היום הדברים נעשים עם ניסיונות להפרטה של היועצים הסביבתיים והצעות שיש פה מאוד מאוד מסוכנות. אז אנחנו, יש לנו שורה של הסתייגויות להצעה. וכאשר נגיע לדברים אנחנו נתייחס אליהם אחד אחד.

אני אתייחס ברשותך לדבריך ואומר את הדברים הבאים. תראה, אני מאוד מאוד בעד הסביבה. אני למדתי במוסדות שנושא הסביבה היו דגל משמעותי.

בערכים החינוכיים שאנחנו למדנו. ואני רוצה לומר לך ככה: לבוא ולומר את המשפט 'אנחנו לא נגד החוק' אבל אז בעצם קטגורית לבוא ולהסביר כמה החוק הוא רק מסוכן ורק רגע, אלא אם כן הוא מתעסק בנושא של אתרי הטמנת פסולת, אז זה נחמד מאוד. אבל לפי הגישה הזאת אי אפשר לקדם שום תשתית במדינת ישראל ובסופו של דבר כולנו נשלם על זה את המחיר. אז הגישה הזאת היא לא תועיל לא לסביבה והיא לא תועיל למדינת ישראל ולפיתוח הכלכלה שלה. אז זה ככה אני אומר לך כהערה כללית. עכשיו אני אומר גם לגבי הדברים שאתה דיברת עליהם. אני מציע, בוא נהיה מקצועיים ונתייחס לדברים שנידונים בוועדה הזאת ובחוק הזה. לדבר על הרבה מאוד דברים שבכלל לא קשורים, לא רלוונטיים, לא לחוק ולא למה שנדון ולא - - - בוועדה אז זה לשפוך מילים. אבל אין לזה שום אפקט וזה לא רלוונטי. אז אני מציע להיות מדויקים וממוקדים. בכל אופן, מה שאנחנו נעשה,

מבחינת סדרי הדיון. משרד האוצר, אתם עכשיו תקשיבו לכל ההערות של כולם. תרשמו לעצמם נקודות ואחר כך התייחסות מרוכזת לכל הדברים ביחד.

בבקשה אדוני היועץ המשפטי. רק מילה לייעול של הדיון. בהמשך לדברים של יושב הראש, הסעיפים שנידונים בוועדה הזאת, ועדה למיזמים, הצעת החוק, כמו שאמרו נציגי האוצר, חולקה לדיון בשתי ועדות. חלק אחד נדון בוועדה הזאת, ועדת מיזמים ציבוריים, והחלק השני של החוק ידון החל ממחר בוועדת הפנים. החלק שיידון בוועדה הזאת זה סעיפים 1 עד 30 להצעה שעברה בקריאה ראשונה במסגרת הצעת חוק התכנית הכלכלית. אתם יכולים לראות לפניכם, גם יש נוסח מוצע לדיון, שכולל את כל הסעיפים שהוועדה הזאת תדון בהם. לכן כל מה שלא בסעיפים האלה, כל החלקים שעוסקים בתיקונים עקיפים, בקביעת מיזמים מועדפים וחיוניים וכו' הם לא נידונים בוועדה הזאת ולכן אני מציע שאת ההערות שלכם,

תגידו בוועדת הפנים, שם נידונים הסעיפים האלה.

הדובר הבא עו"ד דוד כחלון. הואיל וההתייחסות שלי היא יותר פרטנית מאשר כללית, לכן נדחה אותה לדיון הבא. בסדר גמור. מצוין, אני מודה לך. רועי נוימן וסמדר אסרף, נתג"ז. רועי מילר וסמדר אסרף, סמדר תתחיל ברשותך. רועי מילר. בוקר טוב. אני מחברת נתיבי גז. אני אגיד בכמה מילים משפטים כלליים ולא בהתייחסות מפורטת, אבל חשוב לנו שזה ייאמר גם עכשיו. נתג"ז רואה חשיבות בהצעת החוק, אך בהינתן הסיכונים הבטיחותיים והמורכבות ההנדסית בכל הקשור לתשתית גז טבעי יש להוציא מגדר הצעת החוק המתייחסת לתשתיות באופן כללי.

יש חשיבות מכרעת לערוך מספר תיקונים בהצעה שיהיה בהם כדי להבטיח את כלל ההיבטים הבטיחותיים הנדרשים לצורך העניין. אנחנו מציעים להחריג את תשתיות מערכת ההולכה לגז טבעי מהוראות המוצעות המחייבות עמידה בלוחות זמנים מוגדרים. לוחות זמנים אלו אינם תואמים את משך הזמן הנדרש לבדיקות ואישורים המחייבים על פי דין בכל הקשור לגז טבעי, על מורכבות והסיכון שעולה מהעיסוק בו. בשל אותם סיכונים והמורכבות של תשתית גז טבעי אין להתיר לחברה מבצעת לבצע בעצמה את העתקת התשתית. לא ניתן להחיל את ההסדר הכללי המוצע לעניין ההעתקה זמנית ולא ניתן להחיל את ההוראות המוצעות לעניין אישור שבשתיקה. בכל הקשור לגז טבעי וכחריג להוראות המוצעות יש לאפשר לגז תשתית להתנות אישור הסכמה או ביצוע פעולה אם התקיים חשש לסיכון בטיחותי והתנאי מתבקש כדי לצמצם סיכון זה. אלו כאמור התיקונים העיקריים הנדרשים. נבקש להוסיפם ולהעיר ביחס להסדרים הספציפיים המוצעים.

אני רק אוסיף, אמקד. אנחנו למעשה בשני כובעים כאן, כי אנחנו נמצאים גם בתוספת לחוק כאחת התשתיות החיוניות כמובן. ולעניין של מה שדיברנו עליו. למעשה לא ניתן, כאשר אנחנו כפופים לתשתית רגולטורית מקצועית מוסמכת שהיא כמובן מאוד מאוד מורכבת, שזה רשות הגז הטבעי ומשרד האנרגיה. כמובן כל המגבלות התכנוניות שמוסדות התכנון מטילים על מערכת הגז. לא ניתן במגבלות לוחות הזמנים וסוג האישורים והעתקות שתשתית אחת מבצעת לתשתית אחרת להכניס אותנו בגדר אותם מגבלות. אלא אם כן מבצעים תיקונים משמעותיים שצריך לדבר עליהם. אוקיי, בסדר גמור.

תודה רבה לכם. דניאל רימון. בזום. שומעים אותי?

שלום.

אני מדברת בשמה של שברון מידיטריניאן לימיטד. החברה מפעילה של רוב מתקני הגז בישראל, גם תמר, גם לויתן. ובכך בעצם אחראית על אספקת למעלה מ-70% החשמל במדינת ישראל. אני מניחה שכל מי שיושב סביב השולחן הזה יודע ששתי התגליות המרכזיות בישראל, הן תגלית תמר והן תגלית לויתן, נמשך משך זמן ממושך. בעיקר נתייחס ללויתן, התגלית האחרונה, אשר נמצאת ומפותחת באזור המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ובאזור היבשתי. ולפיכך, חלק גדול מהדינים בישראל חלים עליה. אזי אפשר לראות שמיום התגלית ועד יום תחילת ההפקה חלפו למעלה מ-6 שנים. עיכוב של 6 שנים בקבלת גז טבעי לישראל. בעצם הוא המשך שימוש בדלקים פוסיליים מזהמים יותר, השהייה בקבלת הכנסות על ידי המדינה והשהייה ביתירות ובעצמאות האנרגטית של מדינת ישראל. שלשמחתנו כבר הובשלה. צפויים המשכי פרויקטים בעתיד הקרוב והרחוק, כולל פיתוחם והרחבתם של אלה הקיימים, שעדיין לא מיצו את יתרת הרזרבות שלהם. וגם חדשים שעתידים להגיע, כיוון שיש לנו עוד שנים ארוכות של חזקה לפנינו. לפיכך הגבנו, האמת שלחנו את תגובתנו המפורטת לוועדה שהתייחסה לנוסח קודם שהופץ לכל הגופים, הופץ לציבור. ולשמחתנו גילינו שחלק מההערות התייתרו, כי אנחנו ראינו נוסח מתוקן שהוא טוב יותר. עדיין יש מספר סעיפים שהיינו רוצים לבקש כשיגיע המועד, לרבות בתוך סעיף ההגדרות, שאנחנו חושבים שמצריכים התאמות כדי שיענו לציפייה שלנו גם כמפעל חיוני בישראל.

מפעל שצריך לפעול 24/7 מתוך הכרה בחיוניות שלו לאספקת החשמל למשק הישראלי ולפעילותם של מפעלים עתירי אנרגיה. אז אנחנו נרצה להעיר גם על סעיף ההגדרות וגם על סעיפים בהמשך, כשיגיע זמנם. כדי שנוכל להיחשב תשתית חיונית או תשתית חיונית מועדפת.

בסדר גמור, תודה רבה. אז את מוזמנת להמשיך לעקוב אחרינו בזום ובשלבים הרלוונטיים באמת לחזור ולהתייחס.

תודה רבה. הילה אקרמן ויעל פיטובי, מרכז השלטון האזורי. אז תודה רבה ותודה רבה על הדיון החשוב הזה. אנחנו חושבים שיש חשיבות גדולה לקדם באופן מהיר תשתיות לאומיות. עם זאת, לדעתנו, לפי מה שמוצע בחקיקה יש הרבה מאוד בעיות. המועצות האזוריות מחזיקות בערך 85% מהשטחים הפתוחים בישראל ולכן בתוך השטחים האלה עוברים הרבה מאוד תשתיות לאומיות. ולכן החוק הזה מאוד רלוונטי אלינו כמועצות אזוריות. אנחנו חושבים שיש פה איזה שהוא איבוד של האיזון בין הצורך לקדם תשתיות לציבור, לציבור שחי אצלנו בכלל במועצות האזוריות וברשויות המקומיות. וכל מה שקשור לרשויות המקומיות, כאשר יש תשתית שעוברת אצלם, לדעתנו יש פה דריסה בלתי סבירה של הסוברניות של הרשות ואופן הניהול שלה. חשוב לציין בהקשר הזה שממילא כשרשות מקומית צריכה לתת איזה שהוא היתר בנייה או רישיון עסק, המחוקק ממילא קבע לוחות זמנים ולוחות זמנים שהם קצרים. אז בתוך לוחות הזמנים האלה לבקש לקדם ולתת קדימות לתשתיות לאומיות מן הסתם פוגע. למרות שבחוק כתוב שזה לא אמור לפגוע, זה יפגע בהיתרי בנייה וברישיונות עסק אחרים. כי כשצריך לתעדף משהו אחר עובר לתחתית הרשימה. צריך לקחת בחשבון שיש לנו מצוקת כוח אדם ברשויות המקומיות, במיוחד בוועדות התכנון וגם ברישיונות עסק. הרבה מאוד תפקידים פתוחים, כי המשכורות נמוכות ויש מצוקת כוח אדם. בתוך מצוקת כוח האדם הזה רוצים שנתעדף וניתן מענה. ואני גם באה ושואלת, האם הרשות המקומית צריכה לתעדף

אם היא נמצאת בסוף אוגוסט, צריכה לפתוח בתי ספר וגנים לאומיים, האם באותה נקודת זמן היא צריכה להגיד לאנשים שיש להם ילדים 'לא, אנחנו כרגע צריכים לתעדף את התשתית הלאומית'.

האם צריך להתערב לה בתוך, רשות מקומית יודעת לנהל את עצמה. הוכיחה את זה עד היום. והאם צריך להתערב לה בבוטות באיך שהיא מנהלת את הדברים. האם היא אמורה לתת שירות לתושבים שלה או המטרה שלה לשרת את משרדי הממשלה, כפי שמציע החוק? הזמנים באופן כללי שניתנים הם פשוט בלתי סבירים. כמי שעבדה במספר רשויות מקומיות, לוחות הזמנים לפעמים נמצאים בתוך חופשה,

אם זה חופשת פסח או חגים. תקופת זמן שאפילו הרשות המקומית בכלל לא נמצאת שם. וזה קריטי, כי אחרי זה בסעיפים אחרים שהם לא ב-1 עד 30 אז יש אישור שבשתיקה. אז אנחנו יכולים להגיע למצב שהרשות המקומית בכלל. עכשיו, בכל מקרה זה זמנים שהם בלתי סבירים, כן? ממש בלתי סבירים. שוב, כמי שעבדה במספר רשויות מקומיות. עכשיו, לדעתנו יש פה סעיפים שהם ממש פוגעניים. אנחנו דיברנו שאנחנו רוצים לקדם תשתיות לאומיות למען איכות החיים של התושבים. אבל באותה יד, יש פה סעיפים שממש פוגעים. למשל ביטול מעשי של חוק הרעש. ממש מבטלים שם את חוק הרעש. לתשתיות לאומיות נותנים צ'ק פתוח. לא מתי שצריך, אלא בכלל. והחוק הוא גם מאוד מאוד חד צדדי. יש פרויקטים שחשובים לרשויות המקומיות. והם חשובים לאותם תושבים. אבל משרדי הממשלה למשל לא נותנים אישורים בסד זמנים מסוים והם גם לא מחויבים בחוק הזה. רק מי שהוא גורם תשתית. אבל משרדי הממשלה עצמם הרבה פעמים הם לא נחשבים גורם תשתית והם כן נותני אישור. הם לא מחויבים אם זה לא פרויקט תשתית לאומית. ויש כאן איזה שהיא העדפה של פרויקטים לאומיים על חשבון פרויקטים שהם לפעמים לטובת התושב. למרות שיכול להיות שאותו פרויקט הוא בעל משמעות ציבורית גדולה יותר אם הוא ברשות המקומית. לכן אנחנו חושבים שצריך לתקן את החקיקה וכן לאפשר איזון בין הצרכים של הרשויות המקומיות ובין היכולת שלהם לעבוד באופן עצמאי לבין לצד זאת למצוא את הדרך לקדם את התשתיות הלאומיות, אבל לא על חשבון פרויקטים אחרים שהם בהרבה פעמים יותר חשובים לתושב.

תודה רבה לך. ויעל רק תשלים אותי בבקשה. בבקשה יעל. בהמשך למה שהילה אמרה, חשוב לנו לציין שבאמת נקודת המוצא שהצעת החוק יוצאת ממנה בעצם בפועל היא מבטלת את שיקול הדעת של הרשות. היא קובעת שהמדינה תחליט על הפרויקטים האלה והרשות פשוט תדחק הצידה את כל הפרויקטים שהם יכולים להיות פרויקטים שחיוניים עבורה ותטפל בפרויקטים האלה.

זאת נקודת הנחה ששוללת מהרשות את שיקול הדעת. היא שוללת מהרשות את היכולת שלה לנהל את הרשות כמו שצריך. ואנחנו חושבים שצריך להסתכל על זה בצורה שהיא צורה שונה וכן לתת לרשות את האפשרות לבחור מה הפרויקטים שצריך לקדם, תוך שהיא כמובן יודעת שהפרויקטים של המדינה הם פרויקטים מאוד חשובים. וגם לה יש אינטרס לקדם אותם. אוקיי, בסדר גמור. יש לי הרבה שאלות לשאול אתכן, אבל אנחנו נעשה את זה בהמשך הדרך. ניר סביון ודינה בראון. כן, אנחנו ביקשנו להעיר בהמשך, בסעיפים פרטניים. אה, מצוין.

עוד מישהו שמעוניין לתת התייחסויות בשלב הזה ולא קיבל את זמנו? בבקשה. ממש בקצרה, מאיה קרבטרי, פורום ה-15 במרכז השלטון. עוד פעם, סליחה, לא שמעתי. מאיה קרבטרי, פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי. אני רוצה להצטרף להערות שהוצגו על ידי חברותיי בשלטון האזורי. ולציין שאנחנו לא מתנגדים בכלל לבחינה של צורך בייעול הליכים כאלה ואחרים ונשמח לשבת על המדוכה לבחינה איפה ניתן לייעל. אבל הדרך שבה החוק עושה את זה כרגע, בצורה,

דורסנית, רחבה, עם איזה שהוא פטיש 10 קילו, בלי להבחין בין תשתית לתשתית.

כמו שנאמר גם כאן, בלי להבחין בין מקרה למקרה. ותוך שהוא המשמעות היא שיש דברים אחרים שנדחקים החוצה. ולפעמים נכון שיתועדפו, אבל לא בצורה אוטומטית בעינינו. לכן אנחנו כן סבורים שכדאי את הסעיפים הללו במיוחד לקחת החוצה מהחוק,

לפתח אותם בצורה רצינית וארוכת טווח, כדי שנוכל להגיע לתוצאות יותר נכונות בלי לפגוע במטרות ותכליות אחרות שהמחוקק וגם השלטון המקומי אמון עליהם. וכמובן התייחסויות מפורטות העברנו לוועדה ונעביר בהמשך.

אתם שלחתם חומרים? ספציפית לוועדה לדעתי לא. אוקיי, בסדר. אנחנו יכולים להעביר את כל ההערות שהעברנו,

אז אתם מוזמנים להעביר בצורה מסודרת. תודה.

משרד האוצר, בבקשה מוזמן להתייחס אחת אחת לכל הנקודות.

בהקשר להתייחס אחת אחת לכל הנקודות, נראה לי באמת שנעשה את זה בסעיפים הספציפיים שנוכל לדון בתוכן הדברים. אני רק אגיד הערה אחת כללית. ודיברו פה לגבי התעדוף וכמה רצון לעשות את זה קסטום מייד וכל מקרה לגופו. רק שנבין איזה פרויקטים אנחנו מדברים עליהם בפרויקטים באמת שהם בחיוניים מועדפים. אנחנו מדברים על הארכת הרכבת לקריית שמונה ואילת. הרכבות הקלות בגוש דן שחוצות כמה וכמה רשויות מקומיות. מסילה רביעית באיילון, מתקן פסולת בנאות חובב. ממש פרויקטים שההשפעה שלהם היא מעבר למרחב של רשות מקומית ספציפית או כמה מאות או אלפי או אפילו עשרות אלפי אנשים. מדברים על פרויקטים שההשפעה שלהם היא באמת על כל מדינת ישראל. תחשבו מה זה עכשיו לחבר את הרכבות מקריית שמונה עד אילת. כמה אנשים יושפעו מהמהלך הזה. תחשבו עכשיו על מרחב, להפעיל רכבת קלה בירושלים. כמה אנשים יושפעו מהדבר הזה. רכבות קלות בגוש דן, אני מניח שכולכם יודעים. כמה וכמה רשויות מקומיות.

אפשר לבוא ולהגיד, לתת לרשות מקומית ספציפית עכשיו בואי את תתקעי את הפרויקט הזה של רכבת קלה בגוש דן ושאר הרשויות שמאוד מאוד חפצות בפרויקט והושפעו מכך בצורה משמעותית,

יש עכשיו איזה משהו נקודתי לכמה תושבים ספציפיים. בית ספר או משהו ספציפי מאוד שאנחנו צריכים פה, רשות מקומית מאוד מאוד חשוב לה. אבל מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים, יושפעו במרחבים. ואני שוב אומר,

אנחנו נדון עכשיו בהערות ואני לא חושב שכל האמת אצלנו במשרד האוצר. למרות שעל החוק הזה עשו כמה וכמה שלבים.

פורסם להערות הציבור,

דיונים עם כל משרדי הממשלה, עם כל היועצים. קיבלנו הערות כתובות גם מכם, ישבנו עם מרכז שלטון מקומי. ואני מניח שהחברים פה יודעים. ובעקבות ההערות תוקנו הדברים. אני אשמח לשמוע גם עכשיו וכמובן שאנחנו יושבים פה ושומעים ובסוף ההחלטה היא של חברי הכנסת ויושב ראש הוועדה. אנחנו נציג את עמדתנו בכל מקרה נקודתית איפה שיידרש. רק להוסיף דבר אחד, שגם הרבה מאוד מהטענות שהתייחסו אליהם פה הן פשוט א' לא נידונות בחלק הזה או שהוחלט בוועדת הכנסת כרגע שהן לא ידונו בחוק בכלל. אז אנחנו לא רואים טעם להתייחס ולתת תגובה קונקרטית. בסדר גמור. טוב, אני כן אומר. אנסה להתייחס טיפה להערות שנשמעו.

אני ער ומודע לחלוטין לצורך לייצר איזון בין הרצון של מדינת ישראל לקדם פרויקטים לבין הצורך לשמור על הסביבה, לבין הצורך לשמור על המועצות האזוריות והמקומיות. ובסוף המטרה שלנו לייצר איזון. אבל אני שוב פעם אומר, אני מבקש מכולם לבוא לדיון הזה באמת מתוך רצון לייצר התקדמות. כי רק להצביע על הבעיות ולומר כמה שזה פוגע בסמכויות של הרשויות או דברים כפי ששמענו, אז זה בסדר. אבל לפי ההיגיון הזה מדינת ישראל לא תוכל להתקדם לשום מקום. וכיוון שכולנו רוצים להתקדם, אנחנו מבינים שאין מה לעשות,

גם יש לה מחירים מסוימים. אלא שצריך שהמחירים יהיו מאוזנים. אז זה מה שאנחנו ננסה לייצר כאן בוועדה ואנחנו נתקדם. אז אני מציע שפשוט נתקדם להקראה ונתקדם משם. אנחנו נדון על פי הנוסח שמופיע בפניכם, שהכותרת שלו הוא "נוסח מוצע לדיון ייעוץ משפטי לוועדה 27.4". על גבי הנוסח מסומנים בעקוב אחר שינויים כל מיני הצעות שלנו לשינויים בנוסח והערות ושאלות שאנחנו מציעים לוועדה לדון בהם. הנוסח הזה הוא נכתב אחרי מספר פגישות שקיימנו עם נציגי ממשלה בראשות משרד האוצר. ואני קודם כל רוצה להגיד להם תודה על שיתוף הפעולה והנכונות באמת לשמוע את ההערות ובלוחות זמנים מאוד מאוד קצרים לנסות לטייב את החקיקה. חלק מהנוסחים הם נוסחים שכבר מוסכים ברמה המקצועית על אנשי משרד האוצר והממשלה. חלק מהדברים כמובן שיש פחות הסכמות וזה כמובן הכל יוצג, איפה שמסכימים, איפה שלא מסכימים. אז אני פשוט אתחיל להקריא את הסעיפים ואנחנו נקריא כל פעם מספר סעיפים. סעיפי החוק 94. ואלה סעיפי החוק לקיום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023: מטרה חוק זה מטרתו לקבוע הוראות שונות לשם קידום מיזמי תשתית, בין השאר באמצעות - הסדרת תהליך הרישום והמיפוי של קווי תשתית, קביעת הוראות לעניין תיעדוף של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים, הסרת חסמים בקידום מיזמי תשתית, ובכלל זה חסמים אסדרתיים, בשלבי התכנון,

ההפעלה והתחזוקה של מיזמים כאמור. אני רוצה רק להגיד הערה כללית לפני שאנחנו ממשיכים.

מכיוון שאנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד מיוחד, שבו שתי ועדות דנות בשני חלקים של אותה הצעת חוק במקביל, משהו שהוא לא קורה הרבה,

חלק מהסעיפים פה מושפעים ממה שיוחלט בוועדת הפנים ולהיפך. אבל לצורך העניין, בסעיף 1, וזה גם יחזור על עצמו כמובן בסעיף ההגדרות ובסעיפים אחרים. בסעיף 1 למשל בפסקה (2) מדובר על תיעדוף של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים. כמובן שאם בוועדת הפנים בסופו של דבר לא יחוקק החלק שעוסק במדרג הזה של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמים חיוניים מועדפים, אנחנו נצטרך לחזור לפה ולתקן את הסעיפים האלה, כי הם לא יהיו רלוונטיים להחלטה. גם בהמשך, בסעיף ההגדרות.

אני כבר אומר מראש, יכול מאוד להיות שיהיו הגדרות שפה אנחנו נחליט משהו מסוים לגבי הגדרות ובעקבות תיקונים שיעשו בוועדת הפנים אנחנו נצטרך לחזור לפה ולתקן את ההגדרות האלה. להחליט אם אנחנו מתקנים אותם או לא מתקנים. הערת על סעיף 1? כן, להגדרות? לא, סעיף 1. הקראתי את סעיף המטרה. מטרה, בנתיים רק דיברנו על המטרה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, בבקשה. אני אקריא כל פעם כמה הגדרות. זה מספר גדול של הגדרות. אתה תקריא באופן רציף. אם מישהו מעוניין, כן, אתה תקריא באופן רציף. אם מישהו מבקש להעיר משהו אז אתם מוזמנים לומר. ניתן לכם רשות דיבור, בשמחה.

הגדרות בחוק זה - "אישור פעולה" - כל אחד מאלה: רישיון, ביתר או כל אישור אחר, הנדרש לפי דין מגורם מוסמך לשם ביצוע פעולה, לרבות רישיון, היתר או אישור כאמור הניתן לגבי מכשיר, פטור מרישיון, היתר או אישור, כאמור בפסקה (1), או פטור מביצוע פעולה, הניתנים לאדם,

מגורם מוסמך, "גוף מבצע" - גוף האחראי על ייזום וקידום ביצועו של מיזם תשתית מכוח דין, מכוח זיכיון, רישיון או היתר שניתן לפי דין, מכוח החלטת ממשלה או מכוח הסכם עם גוף ציבורי, "גוף ציבורי" - כל אחד מהגופים שלהלן: הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, רשות מקומית, תאגיד שהוקם לפי חוק, תאגיד שנמצא בבעלות או בשליטה של הממשלה או של רשות מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985; לגבי סעיף 4. רק עוד פעם, שוב, שם ותפקיד לפרוטוקול. יובל ארבל, סמנכ"ל עמותת "צלול". אחד הגופים פה מוגדר תאגיד שהוקם על פי חוק. הכוונה כאילו לתאגידים ממדינת ישראל או גם תאגידים זרים למשל? חברת שברון שביקשה בנייר שהוגש פה לוועדה שתהיה אחד הגופים שתוכל לתאם, לבצע תשתיות כאלו.

שי שלף, לשכה משפטית אוצר. המשמעות של תאגיד על פי דין או על פי חוק כמשמעו בחקיקה. מדובר בתאגיד סטטוטורי, לרבות כאילו רשויות מקומיות. לרבות רשויות המדינה. אבל גם תאגידים פרטיים. אם הם הוקמו על פי חוק, כן. אבל בסוף לפי הדין הישראלי, תאגיד, כאילו. חברה פרטית לא נכנסת לקטגוריה הזאת. אוקיי, תודה.

רגע, בזום דניאל רצתה להתייחס? אני דווקא מבינה שאנחנו, שתאגידים פרטיים עשויים להיכנס תחת גוף מבצע. מפני שלשון ההגדרה אומר גוף האחראי על ייזום וקידום ביצוע של מיזם תשתית מכוח דין, מכוח זיקה או מכוח רישיון או היתר שניתן לפי דין. כלומר, לא רק תאגיד סטטוטורי, כלומר תאגיד שהוקם בחוק. אלא תאגיד שפועל על פי רישיון שהוא קיבל על פי חוק. כך נתגז וכך שברון.

לעמדת עמיתי שמעיר מטעם "צלול" אני מבינה, שברון היא תאגיד חוץ שרשום ישראל, זה לא תאגיד זר.

ההערה הייתה לגבי הגדרת גוף ציבורי ולא לגבי הגדרת גוף מבצע. אה, סליחה, מתנצלת. אם כך, שגיתי.

אז כולם קיבלו תשובות? ממשיכים. בבקשה. "גוף תשתית" - גוף המפעיל או המחזיק קו תשתית, "גורם מוסמך" - גוף ציבורי או גוף תשתית, שגוף מבצע נדרש לפי דין לקבל ממנו אישור פעולה, לשם קידום מיזם תשתית, "ועדת ההשגות" - הוועדה שהוקמה לפי סעיף 37;

זה משהו שהוא בחלק השני של ועדת הפנים. ככל שהוועדה הזאת לא תהיה רלוונטית אנחנו נשמיט אותה בנוסח.

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, "חוק למניעת מפגעים" - חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, "חוק משק החשמל" - חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, "חוק העתיקות" - חוק העתיקות, התשל"ח-1978, "חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, שתשכ"ח-1968; "חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, "חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "חיתוך בדיקה", "חפירת בדיקה" ו-"חפירת הצלה" - כמשמעותם לפי חוק העתיקות, זה שינוי נוסח בלבד. תיקון שמופיע לפניכם. פחות מקובל להפנות לתקנות ולכן השינוי שאתם רואים מולכם. "יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה, "מאגר המיפוי" - מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות שהוקם לפי החלטת ממשלה ושפרטיו פורסמו ברשומות לפי סעיף 5א, "מיזם תשתית" - מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית, "מיזם תשתית חיוני"- מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים שפורסמה ברשומות לפי סעיף 31,

בהתאם למה שיוחלט בוועדת הפנים. יכול להיות שנצטרך לשנות את ההגדרה הזאת. "מיזם תשתית חיוני מועדף" - מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים המועדפים שפורסמה ברשומות לפי סעיף 49, "מיפוי תשתית" - מפה המתארת באופן מפורט את מיקומו של קו תשתית, שנערכה בהתאם למפרט המיפוי, סליחה? בבקשה. עו"ד רועי מילר, נתיבי הגז. יש לנו עדכון לנושא של מיפוי תשתית. ראינו בהצעת החוק נושא של אבטחת מידע. יש התייחסות, אבל זה לא בא לידי ביטוי בהגדרות.

באיזה שהוא מקום להכניס את זה, כך שמאגר המיפוי הזה שיוקם על פי החוק הוא יהיה מאובטח כמו שמתכוונים לאבטח אותו. שוב, קודם כל אני לא יודע אם מתכוונים. יש באמת הערה שעוסקת בשאלה מה קורה עם מאגר המידע. אנחנו כמובן נדון בזה כשנגיע לפרק הזה של המיפוי. ההערה שלך היא נכונה באופן כללי, שככל שישונו הסעיפים נצטרך להוסיף הגדרות שרלוונטיות לסעיפים האלה, אז כמובן שאנחנו נוסיף.

מכיוון שזה סעיף שעדיין לא הוכרה האם צריך להוסיף את הדברים האלה אנחנו לא נקבע הגדרה שהיא לא

ואם יורשה לי, זאת גם הנקודה להוסיף הגדרת מתקן גז לפי הבקשה שלנו. מתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי. כמו שיש מתקן לייצור אנרגיה מתחדשת, אנחנו חושבים שזה צריך להתאים. ההגדרה היא, ההגדרה היא רלוונטית כאשר יש סעיף מהותי שעוסק באותה הגדרה. ככל שיהיה, יוחלט בהמשך, בסעיפים המהותיים שצריך לעסוק באיזה שהוא אופן במתקן גז אז כמובן שאנחנו נצטרך להגדיר מהו מתקן גז. אבל כרגע בנוסח המוצע אין התייחסות ספציפית למתקן גז. תזכור את שתי ההערות החשובות האלו ואנחנו נתייחס אליהן בהמשך. יש גם שלישית, סליחה. אה, בבקשה, לך על זה. אז אולי תגיד את הכל ואז אני. אותו מאגר גם צריך להיות, אותן מפות, אותן מפות שמוגשות צריכות להיות מוכנות על ידי מודד מוסמך. לא ראינו כאן הפניה לדבר הזה. את רוצה להגיב, דנה? אנחנו נדבר על זה כשנדבר בעצם על מאגר המיפוי. אבל אני אגיד מילה קצרה, בשביל לעשות לכם ספוילר. המאגר כבר קיים, יש החלטת משמלה שמדברת על האבטחה שלו. כמובן הכל לא, הוא לא גובר על תקנות המודדים והנחיות שיש פה. הכל בהתאם לרגולציה הקיימת ולמרכז המיפוי הלאומי. אנחנו בסדר גמור. בבקשה אדוני. עו"ד גדי רובין ממקורות. מיקרופון יותר קרוב אליך בבקשה.

שנשמע אותך. בדיוק, לא שומעים אותך.

יש בסעיף 58 הפניה למתקן תשתית למים ואין הגדרה למתקן תשתית למים. אז אני חושב, אם אנחנו בהגדרות של מתקן אז צריך להוסיף. או הגדרה של מתקן תשתית ואז יהיה כתוב מתקן תשתית למים. אפילו הגדרה של מתקן תשתית אין. יש הגדרה של תשתיות לאומיות, מתקן תשתית, מתקן לתשתיות לאומיות.

אתה מדבר על סעיפים, סעיף מהותי שהוא בחלק של ועדת הפנים. ככל ששם יוחלט שצריך להוסיף הגדרה שעוסקת במתקן או מתקן תשתית או בכל דבר אחר. ככה זה כשמפצלים לשניים.

אין ספק שאנחנו במצב לא פשוט. אבל הגדרות הולכות אחרי הסעיף המהותי.

ולכן, אם בוועדת הפנים יוחלט שצריך להוסיף הגדרה של מתקן או כל סעיף אחר שנמצא שם. אז או שהם יוסיפו את ההגדרה בעצמם או שייפנו אלינו ויבקשו מאתנו להוסיף את זה בסעיף הגדרות.

יש הגדרות שהן בתוך הסעיפים הספציפיים ולאו דווקא בסעיף ההגדרות. גם בחלק שלנו וגם בחלק של ועדת הפנים. ויכול להיות שפשוט זו תהיה הגדרה שתתווסף באותו סעיף ספציפי. בסדר, אוקיי. הקראתי מיפוי תשתית.

אני עובר לעמוד 4. מיפוי תשתית.

מיפוי תשתית הקראתי. אני עובר לעמוד 4. "מתקן לייצור אנרגיה מתחדשת" - מתקן חשמל כהגדרתו בחוק משק החשמל או תחנת כוח, המשמשים לייצור אנרגיה מתחדשת, לעניין הגדרה זו - "אנרגיה מתחדשת" - אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש,

פסולת או ביומסה או בניצול מקור אנרגיה אחר שאינו דלק מאובן או דלק גרעיני, אפשר? אני רק אסיים את ההגדרה, כי זה אותם, זה בתוך אותה הגדרה. "ביומסה" - מסת חומר אורגני לא מאובן; "דלק מאובן" - דלק הנוצר מהתאבנות חומר אורגני בסביבה מחוסרת חמצן, בבקשה. זה מתייחס לאנרגיה שמקורה בניצול.

ואז כל, כן? קרינת שמש, רוח, מים וכו'. האם הכוונה גם למתקני אגירת אנרגיה?

זה חלק, בואו נגיד, אפשר לקרוא את זה ככה, אבל זה לא ברור. לכן אולי כן חשוב להגדיר גם, להזכיר גם מתקני אגירת אנרגיה תחת אותה הגדרה. ההגדרה הזאת כרגע לקוחה בהתאם לחוק משק החשמל ובהתאם להגדרות שיש שם לאנרגיה מתחדשת. ולכן רצינו להיצמד כמה שיותר שניתן בהיבט הזה. אם באמת רוצים לקדם אנרגיה מתחדשת יש צורך במתקני אגירה ולכן יש חיוניות בתשתית חיונית. אם זה לא נמצא שם, אני באמת לא יודע. אני שואל אותך. ההגדרה הזאת, אז ההגדרה של אנרגיות מתחדשות רלוונטית לסעיף של הגדרה של בעצם POC, point of contact, איש קשר במשרדים הרלוונטיים לטובת קידום מיזמים לאנרגיה מתחדשת. אז על פניו הדבר הזה יכול להיות רלוונטי. כן נכון שנדבר קודם עם רשות חשמל לפני ועם משרד האנרגיה כדי לוודא שזה גם מקובל. אין להם נציג פה? כבוד יושב הראש, יש נציג אולי למשרד האנרגיה שיכול להשיב על השאלה הזאת או שלפחות נבדוק אותה מאוחר יותר? אנחנו ניקח את המשימה הזאת על עצמנו ונבדוק את זה ונחזיר תשובה לוועדה. אוקיי. אז אנחנו נחזור לזה. בסדר גמור, טוב. "מנהרת קווי תשתית" - מנהרה אשר עוברים בה שני קווי תשתית לפחות, שאינם חלק מאותה רשת קווי תשתית, שי, יש פה איזה עדכון לגבי ההגדרה הזאת שאתם רוצים להציע? אנחנו עוד רוצים לבחון את זה במסגרת הוועדה השנייה. יתכן שיהיו שינויים שיבהירו שמדובר במנהרה תת קרקעית ולא על קרקעית.

תנו לנו להחזיר תשובה אחרי שנסגור בצד השני. "מפרט המיפוי" - המפרט למיפוי לאומי המפורסם על ידי המרכז למיפוי ישראל באתר האינטרנט שלו כפי שיתעדכן מעת לעת, "סקר קרקע" - סקר לבדיקת סוג הקרקע הנדרש לצורך תכנון וביצוע של עבודה לקידום מיזם תשתית, למעט סקר קרקע לשם איתור של זיהום קרקע או מניעתו או לצורך גילוי נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, או מחצבים או חומר חציבה כהגדרתם בפקודת המכרות, "עבודות גישוש" - עבודות לגילוי מיקום של קו תשתית, "עבודות קו תשתית" - עבודות הקשורות בקו תשתית, ובכלל זה הקמה,

העתקה, תחזוקה, הסרה או פעולה להוצאתו משימוש של קו תשתית, "פקודת בריאות העם" - פקודת בריאות העם, 1940; "פקיד היערות" - כהגדרתו בפקודת היערות, "קו תשתית" - קו עילי או תת קרקעי או קו המונח על הקרקע, המשמש להולכה, לחלוקה, להספקה או להעברה של חשמל, מסר בזק כהגדרתו בחוק התקשורת,

גלעד, את "פקיד היערות" אפשר למחוק. שוב,

כמו שאמרתי קודם, ככל שהסעיפים לא יהיו רלוונטיים נוסיף לחלק השני וכנראה שזה בכלל פוצל. אז נמחק הגדרות שלא רלוונטיות גם אם הן אושרו. אני חוזר על קו תשתית. "קו תשתית" - קו עילי או תת קרקעי או קו המונח על הקרקע המשמש להולכה,

להספקה או להעברה של חשמל, מסר בזק כהגדרתו בחוק התקשורת,

נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מתקנים נלווים הנדרשים במישרין להפעלתו של קו כאמור, התוספת פה היא להבהיר בעצם מה הוא מתקן נלווה, כדי לא ליצור משהו שהוא הרבה יותר רחב ממה שהתכוונו. מתקן נלווה הוא משהו שהוא נדרש במישרין להפעלה של הקרקע.

דניאל מחברת שברון רוצה בבקשה להתייחס. תודה רבה. ראשית, אני רציתי לבדוק. אני שמעתי כאן שמתכוונים להסיר את ההגדרה של פקיד היערות. אפשר להסביר מדוע? בוועדת הכנסת הוחלט שבסעיפים של פקיד היערות לא ידונו כרגע במסגרת חוק ההסדרים. ולכן אין טעם להגדיר את פקיד היערות אם אין סעיף מהותי בחוק שמתייחס אליו.

תודה על ההבהרה. נדון בזה אולי כשנגיע לסעיף הזה וזה לא יהיה בוועדה הזאת. אז אני לא אתייחס. אבל לעניין ההגדרה של קו תשתיות, קו תשתית, הייתי רוצה רק תיקון מבהיר. הייתי מבקשת שאחרי המילים "גז טבעי" יופיעו גם המילים "גז טבעי נוזלי" וזה רק למען הסדר הטוב. מפני שגז טבעי מוגדר בתוך חוק משק הגז הטבעי ואין כאן הפניה למקום שממנו, מקור ההגדרה גז טבעי. ושם זה עומד כשתי הגדרות נפרדות. גז טבעי וגז טבעי נוזלי הוא מוגדר בנפרד. זה פשוט אותו חומר, רק נמצא במצב מונזל, מצב צבירה של נוזל. אבל האם גז טבעי נוזלי הוא לא סוג של גז טבעי? הוא כן סוג של גז טבעי. אבל פשוט מבחינה טכנית החוק מגדיר אותם כשני מוצרים נפרדים. אז אני אשמח אם הוועדה תוכל, אם הייעוץ המשפטי של הוועדה יוכל לבחון את זה. החוק מגדיר את זה כמקרה פרטני של גז טבעי. אבל זה לא אומר שהוא לא גז טבעי. לא, אז זהו, אז זה לא כך מוגדר. אם תוכל, אם תוכלו בבקשה לראות את חוק משק הגז הטבעי. וההגדרות שנמצאות שם מחלצות גז טבעי נוזלי מתוך ההגדרה של גז טבעי.

אז הייעוץ המשפטי יבדוק את זה. ובהינתן שזה אכן מובחן ודורש הגדרה נפרדת אז אנחנו נעשה את זה.

כבוד יושב הראש, האם גז טבעי נוזלי הוא מיועד למשק הישראלי? הוא מיועד לייצוא? אפשר לקבל הבהרה על הנושא הזה? גז טבעי מיועד גם לטובת הפקת אנרגיה בישראל. אנחנו לא מבחינים דרך ההגדרה בין למי הולך הגז ואיך. נוזלי שאלתי. הגברת כאן משברון ביקשה להוסיף גם את הגז הטבעי הנוזלי. אז אני שאלתי לגביו אם הוא משמש את התשתיות שיוקמו לצרכיו, וישמשו את משק האנרגיה הישראלי או ישמשו לייצור של גז, שהוא משאב טבע ישראלי, למדינות זרות.

אני מצטרפת לתשובה שניתנה קודם לכן. שנייה, שנייה. דניאל, שנייה אחת. בבקשה דנה. שום הגדרה כאן כשלעצמה לא נותנת מקור או סמכות לעשות משהו. אני ממש מציעה, כפי שכבר היועץ המשפטי של הוועדה אמר, שאנחנו נדון בסעיפים מסוימים שנותנים את הזכות או את האיסור על פעולה מסוימת, יהיה אפשר לדון בדברים האלה. הגדרות מטרתן לסייע לנו להבין את הוראות החוק.

לא מה קורה עם זה, אלא על מה אנחנו מדברים. אין פה שום דבר שאנחנו נשחיל או נכניס דרך ההגדרות האלה בלי שיש לו בעצם הגדרה פוזיטיבית. אני רק חוזר להערה הקודמת שלך לגבי ההגדרה של גז טבעי וגז טבעי נוזלי. אז בחוק משק הגז הטבעי ההגדרה של גז טבעי נוזלי היא "גז טבעי כאשר הוא נמצא במצב צבירה של נוזל". ולכן הוא כלול בתוך ההגדרה של גז טבעי בהכרח. ויחד עם זאת, גז טבעי נוזלי מוגדר בנפרד. והוא לא נמצא בתוך ההגדרה גז טבעי.

כמו שאמרתי זה סוג של גז טבעי. וכל פעם שמתייחסים לגז טבעי נוזלי מתייחסים אליו באופן נפרד. אם תרצה, אני אוכל להעביר נייר שמסביר את זה.

יש הוראות ספציפיות שעוסקות בסוג הגז הטבעי שהוא גז טבעי נוזלי. אבל הוא עדיין גז טבעי. כל אימת שזה יובהר בפרוטוקול - - - טוב, בואו.

- - - שזה כולל גז טבעי נוזלי אנחנו נחיה עם זה בשלום. תודה דניאל. ממשיכים. אנחנו ב-"ריבוע בדיקה". "ריבוע בדיקה" - ריבוע בשטח של 25 מטר רבוע אשר סומן לצורך ביצוע חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה או חפירת הצלה, "רשות העתיקות" - כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989; הוספנו פה את ההגדרה של שליטה, שמופיעה בהמשך בתוך הגדרה אחרת כדי שיהיה ברור. יש כל מיני הגדרות של שליטה בחוקים שונים, לכן חשוב להגדיר בהקשר הזה.

- כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "תוכנית

- תוכנית שאושרה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה,

- כהגדרתה בחוק משק החשמל, "תיאום תשתיות" - תיאום הנעשה בין גוף מבצע לגוף תשתית לשם קידום מיזם תשתית,

תיאום לפי תוכנית או היתר מכוח חוק התכנון והבנייה, "תשתיות לאומיות" - כל אלה: דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, מסילת ברזל כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל , התשל"ב-1972,

להעברה או לאחסון של חשמל,

נפט גולמי,

גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מנהרת קווי תשתית, קו תשתית, מתקן למיון,

להשבת אנרגיה או לסילוק פסולת, או מתקן לטיפול בביוב,

בפסקה 10 אנחנו מציעים להרחיב את ההגדרה של תשתית לאומית לגבי פסולת, כך שזה יחול לא רק על סילוק פסולת או טיפול בביוב, אלא גם על מיון,

השבת אנרגיה וכו' שקשורים לפסולת. גם יש ההערה פה לגבי פסקה 2 שעוסקת בהגדרה של מסילת ברזל כתשתית לאומית. צריך לומר שהיום מסילת ברזל היא חלק מהגדרה של דרך, שבחוק התכנון והבנייה, שמופיעה בפסקה 1. יחד עם זאת, ההגדרה שמפנים אליה פה, שהיא הגדרה של מסילת ברזל לפי פקודת מסילות הברזל, היא הגדרה הרבה יותר רחבה. והיא כוללת בין היתר דברים שלא כלולים בהגדרה דרך חוק התכנון והבנייה. בין היתר תחנות, משרדים, מקשות, בתי מלאכה,

מכונות וציוד ושאר המתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה. ודברים נוספים כמו קטרים, קרונות נוסעים, קרונוע וכו'. אני יכול להקריא את כל הדברים האלה. אנחנו סבורים שההגדרה הזאת יכול מאוד להיות שהיא רחבה מידי בהקשר הזה של תשתית לאומית, בעיקר בהקשר של משרדים. לא בהכרח כל משרד שקשור למסילת ברזל הוא צריך להיות חלק מה-"הטבות",

שמקבלת תשתית לאומית. ולכן חשוב להבין מה הצורך בהרחבה של ההגדרה הזאת. אז אני אשמח להבהיר. דבר ראשון, אם נבחן רגע את פקודת מסילות הברזל, אז סעיף קטן (3) בתוך סעיף 2 מדבר על תחנות,

בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר המתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה. כשהפרשנות מהדברים האלה לרוב נוגעת לדפו, שזה בעצם אפשר להגדיר אותו כמוסך או מקום התפעול של הרכבות, לשם מגיעות בשביל לעבור גם תחזוקה שוטפת, גם ניקיון, גם שם מרבית מהרכבות נמצאות בשעות הלילה. בלי דפו לא יכולה בעצם להיות מערכת רכבתית. בלתי אפשרי פשוט לתפעל אותה ככה. ולכן אנחנו רואים את זה כחלק אינטגרלי וחשוב מתוך בעצם המיזם תשתית שעליו אנחנו מדברים. כי נגיד שאנחנו מדברים פה על מיזמי תשתית באופן כללי ולכן אנחנו עוד לא בהכרח מדברים על סל ההטבות, אלא פשוט ההגדרה של תשתית. דפו הוא בוודאי חלק מתשתית. וכן אני אגיד, לשאלתו או לחששותיו, לחששות שגלעד העלה כאן, שבסופו של דבר אנחנו מדברים על דברים שאושרו במסגרת תכנית סטטוטורית כחלק מהשימוש לתשתית הזאת. ולכן אפשר להבין מכאן שאנחנו לא מדברים על המשרדים לחברה שבונה את התשתית, אלא ממש על הדברים האינטגרליים כחלק מהתשתית עצמה. כך גם מוגדרים בפקודת מסילות הברזל שמגדירה מהי מסילת ברזל. אבל דנה, אמרת שזה מוגדר כחלק מהתוכנית הסטטוטורית.

אומרים שכשמדברים על תחנות והמשרדים שיהיו שם, הם כאלה שנמצאים בדפו, שמוגדר, שאולי הוא לא מוגדר כדרך לפי חוק התכנון והבנייה, אבל הוא בוודאי חלק מהתשתית עצמה. ומה שמאפשר את זה ומבטיח שהשימוש בשטח הזה יהיה לטובת דרך. אבל איך אפשר לצמצם שימוש לרעה של הדבר הזה באמת? זאת אומרת, בסעיף הזה. כרגע לפי ההגדרה שלכם. כן, כן. לא, לא, זו שאלה טובה. לגבי הדפו, לגבי המוסך. פשוט, כולנו מסכימים על זה. מסכימים שזה חלק.

אז אני רק אגיד שהקונטקסט של משרדים הוא לא בא כאן כאיזה שהיא הגדרה נפרדת. בסופו של דבר הוא נמצא כאן כחלק מפקודת מסילות הברזל.

יהיה קשה מאוד, לטענתי הלא משפטית, לפרש את זה כמשרדים שהם סתם משרדים ולא קשורים במישרין להקמת מסילות ברזל. וגם אפשר לראות שבפסקה 3 אנחנו מדברים פה על תחנות, המילה "משרדים" מופיעה כחלק משורה של דברים שמבהירה פה אתה שימוש בזה שהדברים נדרשים לטובת התפעול של מסילת הברזל כחלק מהדפו. כן בדפו יש גם משרדים לטובת הניהול השוטף שלו. ברור שהמשרד של מנהל משהו ברכבת הוא נדרש לצורך הרכבת. אבל השאלה אם הוא חלק מהתשתית הלאומית. הוא יכול להיות בכלל באזור אחר בארץ, לצורך העניין. אני חושבת שבהקשר הזה כן צריך להבין שהרבה פעמים כשהמדינה מטילה על גורם כלשהו לבנות לה תשתית הזאת, התשתית הזאת כוללת הרבה רכיבים.

הרבה פעמים, הרבה פעמים בצמידות. ויתכן, אני לא מכירה מצבים שלא בצמידות בהקשרים האלה. אבל יוצא שמשרדים, גם אם זה משרדים שאינם דפו, זאת אומרת משרד של מנהל המסילה, לצורך הדוגמה, הוא חלק מהפרויקט שמוגדר לביצוע. ולכן החרגה של הרכיבים האלה עשויים ליצור מצב של זנב שמכשכש בכלב, שבו המסירה של הפרויקט כולו נתקעת בגלל משרדים. אז בהקשר הזה כאילו הרצון לצמצם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שכאילו אנחנו יוצאים ששכרנו בהפסדנו. השאלה מה קורה אם, אני מבין שלפעמים זה חלק באמת מהתכנית לביצוע, שאומרים אנחנו עכשיו מקימים מסילת ברזל, לרבות המשרדים שלה. לפעמים יכול להיות גם מצב שיש מסילת ברזל שהוקמה. עכשיו אנחנו אומרים רוצים להקים רק משרד. כי ראינו שאנחנו צריכים להוסיף פה בניין משרדים. האם זה מבחינתנו עדיין תשתית לאומית? כי לפי ההגדרה שלכם כרגע זה נכלל. אפשר להתייחס? בבקשה. סיגלית ברקאי, משרד התחבורה. אני רוצה רק להבהיר.

לנסות לצמצם את זה חזרה להגדרה של דרך זה ממש חוטא באמת לכל הרעיון של מהי תשתית. כי ברור שהדרך היא לא רק, דרך מוגדרת כמסלול עצמו. אין הכוונה פה רק המסלול עצמו. הכוונה היא פה באמת לכלול גם את המבנים שנדרשים בשביל אותו תפעול.

לגבי, צריך עוד פעם להכניס את זה לקונטקסט של ההגדרה. ההגדרה היא של פקודת מסילות הברזל, פקודת מסילות הברזל לא מסדירה משרד. המטרה שלה באמת להסדיר את פעילות מסילות הברזל. ולכן ההגדרה גם בעצמה היא נובעת, היא כרוכה, עצם כל ההגדרה היא כחלק ממה שנדרש לצורך הפעילות. זה לא שעכשיו היא אמורה להסדיר איך המשרד פועל,

במנותק ממסילת הברזל עצמה. זה גם בקונטקסט צריך להבין שההגדרה שואבת את עצמה מתוך הקונטקסט של פקודת מסילות הברזל שהיא מקצועית. מה קורה היום בחוק התכנון והבנייה לגבי תשתיות לאומיות? לגבי סמכות של ועדה לתשתיות לאומיות? האם הפסקאות האלה של משרדים וכו' נכללים בתוך? רק שאני אבין את השאלה. אתה שואל אם לצורך העניין במסגרת התכנית של קווי הרכבת הקלה או של המטרו הוועדה לתשתיות דנה גם בדפואים? כן, התשובה היא כן, זה חלק מהתוכנית. שאלתי האם ההגדרה של

מה בסמכות הוועדה, לצורך העניין או לצורך אחרת, האם הפסקאות האלה נכללות? אני יודעת להגיד שהיום, כשוועדת תשתיות לאומיות דנה בתוכנית לרכבת קלה או למטרו או לרכבת כבדה היא דנה בוודאי גם בדפואים כחלק ממנה.

הוא חלק מהפעילות, הדפו. אני לא מצליחה להבין איך אתם יכולים לנסות לנתק את זה מחוץ לכל מכלול המסגרת, הפעילות של הרכבת.

בבקשה. מאיה קרבטרי, שלטון מקומי. אנחנו מאוד חוששים מהרחבת ההגדרה פה. הדפו זה,

זה משהו גדול לפעמים, שיש בו לרוב עירוב שימושים. ואנחנו הולכים לכיוון חיובי של עירוב שימושים. זה לא רק משרדים של המנהל של התחנה או מנהלת של התחנה. זה הרבה פעמים גם מסחר ושימושים נוספים. אנחנו לא במקום, אנחנו לא חיים בוואקום. זה לא תחנה קטנה, שינוע קטנה. חברים, אנחנו מדברים פה על הגדרה כתשתית לאומית. ולא בכדי הוא שאל מה המצב היום. של עוד ועוד דברים תחת הגדרה עמומה של דפו. אנחנו לא חושבים שנכון להעביר את זה. כמובן שצריך להקים דפואים, אבל אנחנו לא חושבים שנכון להכניס את זה תחת הגדרה שעלולה להגיע להליכי רישוי, שהם גם לא פחות,

חשובים מתהליכי תכנון. מהירים או מואצים או ללא הבדיקות הראויות. דפו זה דבר, אנחנו רואים עכשיו במטרו, דבר גדול, משמעותי, משפיע על אזורי תעסוקה וכו'. אין ספק שצריך לבחון אותו בהליך, בדרך המלך.

איך מההגדרה של קווי התשתית הסקת את כל ההסמכות האלה שאנחנו יכולים עכשיו לתת? מדוע אתם מבקשים להכניס אותו? כי שוב, רגע. אני רק אסיים את השאלה.

אנא, אחת אחת. רגע, שנייה, דנה בבקשה. אני רק אסיים את השאלה. בסופו של דבר חשוב להבהיר, אנחנו מדברים פה כרגע על תשתית במובן הרחב שלה, שנוכל להתייחס למה זה תשתית מהוראות אחר כך פוזיטיביות בחוק. אז מה זה יפתור?

שנייה, שנייה, אני אסיים. דפו בסופו של דבר בעינינו הוא חלק אינטגרלי ובלתי אפשרי בלעדיו להקים תשתיות מסילתיות. תשתיות של מסילת הברזל. בסופו של דבר ההגדרה שלקוחה כאן היא ההגדרה למסילת ברזל כפקודה, כמשמעותה בפקודת מסילות הברזל, כפי שהגדיר המחוקק במסילת ברזל. תחת השאלה מהי מסילת ברזל. ולכן ראוי שניקח את הקונטקסט רגע של ההגדרה הזאת משם. סיגלית תוכל לאשש אותי במה שאני אגיד עכשיו. אבל בוודאי שאם אנחנו מסתכלים על המובן הפרשני בזה, אז כשמנהל המסילה צריך לתת אישורים לפי הרגולציה בפקודת מסילות הברזל, המשמעות היא לא שהוא נותן אישור למשרדים כמשרדים, אלא אנחנו בוחנים רגע את המשמעות של מסילת ברזל. ולכן אנחנו לא רואים פה דרך להפריד בין שני הדברים שהם כל כך אינטגרליים ומשולבים אחד בשני. לא, קודם כל דרך יש. כי בחוק התכנון והבנייה זה מופרד. אבל אי אפשר להפריד את התוכנית.

אתה לא תוכל לבוא עכשיו להגיד טוב, את החלק הזה אני עכשיו צובע ולא, אני מפצל ביניהם. מה שאתה תיצור פה זה מצב שאתה תוכנית מסוימת תצטרך לפצל אותה ולא תוכל להעביר אותה כמקשה. אם אתה תפצל עכשיו את הדרך או משהו אחר לבין מרכיבים אחרים שנדרשים לצורך אותו תפעול של הדרך, שהוא בא כחלק מהתוכנית. זה עובד עכשיו עם תמ"א 70. מה הבעיה עם תמ"א 70? זה קורה עכשיו עם המטרו. מה הלקונות שזה יפתור? תמ"א 70 לא יכולה בשום צורה להיכנס בהגדרה שאנחנו מדברים עליה עכשיו בפקודת מסילות הברזל, משרדים. תמ"א 70 היא תוכנית שלא מדברת על מסילת ברזל. היא תוכנית להצבת זכויות. וזה שיש משרדים, זה שיש בנייה או תוספות זכויות בנייה סביב לתחנה עוד לא הופך את זה לחלק ממסילת ברזל. ואני לא חושבת, ויועצים משפטיים עיזרו לי כאן, שאפשר לפרש בשום צורה את זכויות הבנייה את הבניינים שיקומו בסביבת תחנות המטרו כמסילת ברזל, על פי פקודת מסילות הברזל כפי שהיא מופיעה כאן. מה הלקונה? מה הבעיה שקיימת כיום שצריך לפתור אותה? מדוע החוק הוצע? מדוע הסעיף הזה מוצע? מה הבעיה שצריך לפתור אותה? אנחנו כרגע רק בסעיף ההגדרות. עוד מעט נגיע לסעיפים הספציפיים שעושים שימוש בהגדרה הזאת. דפו, בעינינו דפו גם תשתית. רק ברשותך, יושב ראש הוועדה, רק נגיד משהו אחד. כאילו, את העמדה שלנו לסיכום.

איך שאנחנו גם קוראים את כל מסילות הברזל, ומשרד התחבורה פה תמימי דעים איתנו, אנחנו מדברים על כל המתקנים האלה שעכשיו היועץ המשפטי של הוועדה תיאר. הם הוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה.

מחר רוצים ללכת להקים משהו בסמוך למסילה, הדברים האלה לא בהכרח יעמדו בהגדרה. ואני שוב אומר, נוכל לעשות על זה דיון נוסף ביחד עם משרד התחבורה, להבין את המשמעויות. אנחנו לא רואים בזה איזה שהיא תוספת או חריגה מתוך ההגדרות של החוק. בהגדרה אנחנו אומרים שמה שנכנס לתוך פקודת מסילות הברזל הוא קשור למסילה ורלוונטי אליה. ולכן אנחנו לא חושבים שצריך להחריג אותם,

החריגה שלהם תיצור נזק ותיצור לנו איזה שהיא בעיה.

אנחנו נבחן את הנושא שוב בשנית עם משרד התחבורה. אבל ככה כרגע לפחות אנחנו רואים את הדברים. משרד התחבורה, אתם רוצים להוסיף עוד משהו בהקשר הזה? מסכימים עם כל מילה.

הכוונה היא באמת לכל מתקן או לכל תשתית שקשורה ישירות למסילות הברזל.

אפשר להתערב רגע? בבקשה אדוני. למרות שאני מחזיק בכובע אחר. רק שוב פעם שם בבקשה ותפקיד לפרוטוקול. דודו כחלון, יועץ משפטי של מקורות כאן.

אני גם מתעסק עם תחבורה. כאן חברי גדי. הדרך כהגדרתה כוללת מתקני דרך וכוללת גם מבני דרך. זה כולל את הכל מכל וכל. בחוק התכון והבנייה.

אומרים תלכו לחוק תכנון והבנייה תראו מה זה דרך. יש הגדרה של מבנה דרך ויש הגדרה של מתקני דרך. זה כולל את הכל, מכל וכל. לכן הוויכוח הוא עקר לגמרי. טוב. משרד האוצר, אתם רוצים להוסיף עוד משהו? התייחסות אחרונה? נראה לי שכבר הבהרנו את עמדתנו. הבהרתם את עמדתכם.

מבחינתי זה נשמע לי סביר ומקובל ואפשר להמשיך.

סיימנו את ההגדרות. רגע, סעיף ההגדרות. אבל סעיפים אחרים שם אני רוצה להתייחס. לא הבנתי. למה אתה מבקש להתייחס? לסעיפים אחרים בהגדרות של תשתיות לאומיות. דיברו פה על הדרך הרבה זמן, אבל לא התייחסו לסעיף 8. שוב, לא מובן, בתת סעיף 8 לסעיף הגדרות. כן, פסקה 8. תשתיות לאומיות. פסקה 8. כן. מתקן לזיקוק. זיקוק נפט, שהחלטת ממשלה לסגור את מפעלים פטרוכימיים ומתקן הזיקוק נפט בחיפה. לא ידוע שום כאילו תוכנית להקמת מתקן זיקוק חדש, נוסף. מוכרים קרטידן של הפחתה בשימוש בדלקים פוסיליים. לא מובן למה זה צריך להופיע פה בכלל. טוב, חברים, אנחנו חוזרים על עצמנו. עכשיו אנחנו מדברים על הגדרות. זה לא מה עושים איתם ולא לאיזה שימושים ואיך,

אבל כבוד יושב הראש, ברגע שאתה מכניס את זה להגדרה ואז כל הסעיפים של החוק שמופיעים אחר כך נוספים גם למתקן זיקוק, אתה בעצם הופך מתקני זיקוק עתידיים,

אולי תהיה פעם כוונה, לתשתית לאומית שזה לא הכוונה כרגע, לא של הממשלה הנוכחית. הממשלה הנוכחית עכשיו, כן? בממשלה רוצים להחליט על חוק האקלים. החליטו על סגירת בתי הזיקוק, בית הזיקוק והתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. אז איך אפשר שאותה ממשלה מודיעה לפה דיון שבית זיקוק הוא תשתית חיונית? זה לא ברור, זה באמת לא מובן.

אז א' חשוב להגיד שכשאנחנו מדברים פה על תשתית אנחנו צריכים אותה בשביל הגדרות בחוק. וגם אם הממשלה החליטה שייקח עוד כמה שנים לסגור מפעל, אם יש לנו כרגע קו תשתית שמועבר בו נפט, לא משנה באיזה תהליך הוא בוצע, ועכשיו צריך להעתיק את קו התשתית הזה,

ולמעשה, השמטה של ההגדרה הזאת מתוך ההסדרים שלנו אומרת שלא נוכל להעתיק תשתיות אחרות.

או שחובת הרישום על התשתיות האלה לא תחול.

מובן. אפשר להמשיך. אני לא דיברתי על קווים, דיברתי על בית זיקוק.

אבל שוב פעם, אוקיי, תודה. אנחנו בהגדרות. אמרנו תודה.

טוב, אנחנו עוברים לפרק ב' של החלק הזה. כן, מיזמי תשתית. משרד האוצר, אולי תקריאו אתם וכך גם היועץ המשפטי יוכל להיות פנוי להעביר את הערותיו ככל שיהיו, בסדר? מתן עדיפות במענה לפניות שעניינן מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים 3. על אף האמור בכל דין, גורם מוסמך או גוף תשתית ייתן עדיפות לטיפול בבקשה של גוף מבצע לקבלת אישור פעולה או לכל פנייה אחרת של גוף כאמור (בסעיף זה - בקשה או פנייה של גוף מבצע), הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני, וייתן עדיפות לטיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, על פני טיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני. מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך 4. רגע, רק נסביר את השינויים שעשינו פה בהסכמה עם משרד האוצר בסעיף 3. יש פה שני שינויים: השינוי הראשון הוא בעצם קשור לדברים שדיברו עליהם קודם, בין היתר מרכז המועצות האזוריות ואולי גם גופים אחרים. העניין של עד כמה עדיפות של מענה שקשור למיזמי תשתית גובר על כל דבר אחר. הנוסח המקורי אמר,

יש פה שורה שהיא מחוקה. הנוסח המקורי דיבר על כך שייתן עדיפות על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת. אנחנו סברנו שהתעדוף הזה כאן הוא מוגזם בהקשר הזה. כמובן שיש מקרים, אני לא רוצה להיכנס לכל מקרה ומקרה, אבל יש מקרה למשל של סכנת חיים. כמובן שאם אנחנו עוסקים עכשיו בגורם מוסמך שהוא משטרת ישראל או רשות הכבאות ויש איזה פנייה שקשורה למיזם תשתית. ולעומת זאת, פנייה אחרת שהיא דחופה יותר בהקשר של סכנת חיים או סכנה אחרת, ברור שעם כל העדיפות שאנחנו נותנים למיזמי התשתית, אין כוונה לכך שיסכנו חיים של אדם כדי לענות כרגע על פנייה שקשורה למיזם תשתית. לכן מחקנו את הסעיף "על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת" והשארנו איזה אמירה כללית של עדיפות למיזמי תשתית חיוניים. בנוסף, הוספנו שלא רק גורם מוסמך ייתן עדיפות לטיפול בבקשה, זה מהכיוון השני, אלא גם כל גוף תשתית שנדרש לפנייה שקשורה למיזם תשתית חיוני ייתן לה עדיפות, את העדיפות הכללית הזאת. בתוך סעיף הזה יש גם עדיפות, יש גם את המדרג שדיברנו עליו, שנותנים עדיפות גדולה יותר למיזמים חיוניים מועדפים על פני מיזמים חיוניים רגילים.

זה גם קשור למדרג, אם הוא יאושר או לא יאושר בוועדת הפנים. אבל זה באופן כללי. גלעד, אולי כדאי להוסיף חצי מילה על זה שהתוספת של גוף תשתית היא לא הרחבה מהותית, אלא נועדה רק להתמודד עם ההגדרה של גורם מוסמך שמוגבל לאישור פעולה. נכון. הכוונה היא שלא רק במקרים, כרגע ההגדרה של גורם מוסמך מדברת רק על אישור, על גוף שהוא, גוף תשתית או גוף ציבורי, שהוא צריך לתת אישור לביצוע הפעולה לפי הגדרה של אישור לביצוע פעולה. יש מקרים שבהם יש פנייה לגוף תשתית שהוא לא גורם מוסמך לאותו מיזם תשתית, אבל הוא כן יש לו חשיבות בהקשרים אחרים לאותו מיזם. לא יודע, ניתוק או חיבור של חשמל לצורך העניין, לא בהכרח חברת חשמל היא גורם מוסמך לעניין חיבור כל מיזם תשתית. אבל היא כן גורם מוסמך שהוא מאוד מאוד, הפעולה שהיא צריכה לבצע בהקשר הזה היא מאוד רלוונטית ולכן צריכה לתת עדיפות למיזם. רצית לומר משהו?

לגבי סעיף 3. אז בעצם המשמעות של מה שכתוב כרגע בחוק זה שלרשות יש את שיקול הדעת איך לתעדף את הפרויקטים? זאת אומרת שאם יש משהו שהוא עכשיו ממש ממש דחוף לרשות, נגיד מה שאמרת, מסכן חיים - אז הסעיף הזה אומר את,

יכולה לפעול כדי לקדם את אותו פרויקט שהוא מסכן חיים? זאת המטרה? זאת הכוונה? כי זה לא כל כך ברור מהסעיף.

זה שכתוב ייתן עדיפות, זה נראה כרגע שהרשות צריכה לקחת את הפרויקטים, לעשות "הולד", שהמשמעות של זה לפעמים שהרשות בעצם לא עומדת בלוחות זמנים שקבועים בחוק כדי לקדם את אותם פרויקטים. תעשי "הולד" ותטפלי באותם פרויקטים לאומיים חיוניים.

יש פה אמירה כללית, סוג של הנחיה שאתם צריכים לתת עדיפות למיזמים האלה. יש משמעות גם למחיקה של מילים שקשורות. ברגע שנמחקה השורה הזאת של "על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת" אתם צריכים, אז זה לא על פני כל טיפול בבקשה או פנייה אחרת. זה כן מופיע בהמשך

רגע. "ייתן עדיפות לטיפול בבקשה או פנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף על פני טיפול בבקשה או פנייה של גוף מבצע". הקשורות למיזם, תמשיכי לקרוא.

לא, "הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני". תקראי עד הסוף. "לקידום מיזם תשתית חיוני".

אם את צריכה לבחור בין מיזם חיוני מועדף למיזם חיוני לא מועדף אז תני עדיפות למיזם החיוני המועדף. זה מדרג פנימי בתוך התשתיות.

עדיין אני חושבת שאפשר, יש אפשרות - - - זה מהות החוק.

אני עדיין חושבת שיש אפשרות אולי לנסות ולעדן, כדי שזה יהיה, את הנוסח של החוק, כדי שזה באמת יהיה ברור שהרשות כן סוברנית להחליט במקרה שבו באמת יש איזה שהוא פרויקט שהוא מקודם על ידה ויש לו חשיבות מאוד משמעותית. כי כרגע לא עולה, לפחות כשאני קוראת זה לא כל כך ברור. זאת לא המטרה כל כך. אנחנו לא מדברים על זה שהרשות תיתן עדיפות לפרויקט אחר שקודם על ידה. אלא אנחנו מדברים עדיפות לגבי פנייה או טיפול בבקשה שקשורה למיזם חיוני או חיוני מועדף על פני פניות אחרות שלא קשורות בהכרח לתשתיות. אבל גם יכולות להיות קשורות לתשתיות. זאת אומרת שאתה שם משהו במקום ראשון, בהכרח כל מה שבמקום ראון מתחזק. מטרת החוק הזה,

אני לא רוצה לדבר בשם משרדי הממשלה, משרד האוצר, אבל מטרת החוק הזה היא באמת ליצור מדרג של עדיפויות בתוך התשתיות.

אבל ככל שקשור לרשויות המקומיות יש לנו סד לוחות מוגדר. אם זה רישיון עסק, אם זה ועדה לתכנון ובנייה. ולכן אנחנו חושבים שככל שקשור לרשויות מקומיות אין צורך בסעיף הזה. ואפשר פשוט להוציא את הרשויות המקומיות. אם אתם לא מסכימים לשנות את הסעיף, להוציא אותנו מהמחויבות הזאת, כי המחוקק כבר קבע את הדברים האלה. אז רק נגיד שלעניין ועדה לתכנון ובנייה וגם רישוי עסק זה באמת נדון בוועדה השנייה. אז אפשר לדבר על ההסדרים הספציפיים שיחולו שם. בוודאי ובוודאי אנחנו לא חושבים שנכון להחריג.

רגע, רגע, אני רק אומר. גם העדיפות הזאת מבחינתנו היא כללית וחלה על הכל. יש הסדרים ספציפיים לגבי רישוי עסקים וזה וכו', שנדון בוועדה השנייה. לא, לא, אני לא מדברת על מה שנדון בוועדה. אם רוצים לדבר על הסדרים, שנייה, שנייה, שנייה.

אנחנו ממש לא חושבים שאפשר להחריג את הרשויות המקומיות מהסעיף הזה. מבחינתו הסעיף הזה הוא בעצם כמו שהיועץ המשפטי של הוועדה, אני לא אגיד לב ליבו של ההסדר, כי יש הסדרים ספציפיים, אבל הוא כן מצהיר על הכוונות שלנו. הממשלה באה והגדירה מה סדר העדיפויות שלה ועשתה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. יש פה שלוש רמות שהממשלה באה ואומרת אלה הטופ פרויקטים הכי חשובים וציינתי ככה מקודם בדברים שלי את הפרויקטים בהיקפים האלה. ולאחר מכן יש את הפרויקטים היותר רחבים, שבנספח, והם ידונו בוועדה השנייה. ויש את הפרויקטים הרחבים כולם שהוגדר מקודם מה הם פרויקטים שמוגדרים תשתיות לאומיות. אז מבחינתנו, הדבר הזה אמור לחול על כולם. גם גורם מוסמך, וכמו שהקראנו מקודם, גם לגוף תשתית. זה ברמה הכללית. כן נבוא ונגיד שגורם מוסמך לא כולל מוסדות תכנון.

גורם מוסמך, מקודם הקראנו בהגדרה שהוא לא כולל מוסדות תכנון. ולכן גם החשש הזה לא רלוונטי בהקשר הזה. אנחנו עדיין חושבים שיש פה פגיעה באופן הניהול של הרשות המקומית. אנחנו עדיין חושבים שהסעיף הזה הוא לא נכון ולא מתאים. אני חושבת שעדיין צריך לשנות אותו. וצריכה להיות, שוב, בסד זמנים שיש לרשויות המקומיות לתת מענה לדברים. אין פה תוספת למשל של כוח אדם לרישוי מקומי ברשות המקומית.

מבקשים מהרשות גם לתת פה עדיפות, אבל לא נותנים לה איזה שהם כלים שבהם היא יכולה לתת את העדיפות. ולפחות במועצות האזוריות שאני מכירה, בדרך כלל אם נניח יש איש רישוי עסקים, זה בדרך כלל מישהו עם חצי משרה, עם עוד 30 משימות עליו. אז לבקש ולתת עדיפות לדברים כאלה - - - אבל הסעיף הזה, סליחה שאני קוטע אותך. הסעיף הזה לא מדבר נכון לעכשיו,

את מדברת על סעיפים של רישוי עסקים. הסעיף הזה לא מדבר על לוחות זמנים בכלל. הוא לא עוסק בלוחות זמנים. אנחנו בשאלה הכללית האם כשמגיעים, מגיעות אליך שתי פניות. לצורך העניין שתי פניות של רישוי עסקים, שאחת מהם קשורה למיזם תשתית חיוני מועדף ואחת קשורה לכל עסק אחר. השאלה למי אתה נותן עדיפות, קדימות. זה לא קשור לעניין של כוח אדם או עניין של לוחות זמנים. כי לא אומרים לך כאן את חייבת לתת את זה תוך X זמן. אם היה כתוב פה צריך לתת אישור תוך שלושה ימים,

יכול להיות שאין לך מספיק אנשים שייתנו, שלושה ימים. אם היו אומרים לך תעשי את זה לפני זה, זה יכול להיות זה לפני זה גם בלוח זמנים מאוד, כרגע,

יכול להיות לוח זמנים גם מאוד. כשנגיע לדיון בנושא לוחות זמנים אפשר להעלות את זה. אבל כרגע זה רק אומר - - - זה לא רק לוחות זמנים. אבל זה התערבות בלתי סבירה. התערבות בלתי סבירה. למה, למה זה בלתי סביר? למה בלתי סביר לתעדף רמות של פרויקטים ותשתיות? כי אם יש לי לצורך העניין, בסדר? אני ברשות מקומית ויש לי תושב שיש איזה שהוא מפגע,

שבגלל המפגע הזה הוא לא יכול לנהל את אורח חייו וכל משפחתו נפגעת. ומהצד השני יושב לי מישהו שבא, מנהל פרויקט של מיזם תשתית לאומית ואומר סליחה, אני בעדיפות על התושב שלך, שכבר מחכה, רוצה סיוע.

אז אני צריכה לתעדף את התשתית הלאומית לעומת פנייה לאותו תושב, שזה הדבר הראשון שאני אמורה כרשות מקומית לטפל בו. באותו, לצורך העניין תושב, שיש לו איזה שהוא מפגע ליד הבית.

יכול להיות כל מיני סוגים של מפגעים. וכרגע יכול להיות שבגלל זה ילדיו לא יכולים ללכת לבית הספר, הוא לא יכול להיות בבית שלו. אבל מיזם התשתית הלאומית זה עכשיו כרגע הדבר הכי דחוף. זה מה שהחוק הזה כרגע קובע. ואני צריכה לתעדף, כי לצורך העניין מגיע אליי לרשות המקומית לפגישה אותו בן אדם, מנהל הפרויקט של התשתית הלאומית. לדעתי זה לא סביר. אני יודעת בתוך הרשות המקומית לתעדף את הדברים. אני שומע את מה שאת אומרת.

מכיוון שהנקודה שאת מעלה עכשיו כבר שמו לב אליה עוד לפני שהגענו לפה לשולחן הוועדה, נמחקה השורה שאומרת "על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת". בדיוק בשביל לתת את האיזון הזה שאת מדברת עליו. אני לא משפטנית, אבל איך שאני מפרשת זה עדיין יש פה דרישה. זה נכון, המטרה של החוק היא לייצר סדרי עדיפות. אמרנו את זה בתחילת הדברים. אני אומר, בסוף המטרה היא לא לא לקדם את החוק. המטרה היא לקדם את החוק, אבל לייצר איזון שיתייחס גם לקושי שאת מעלה. ואני חושב שבדיוק זה מה שעשו. אז אולי אפשר להוסיף פה איזה שהוא משפט שאומר תוך שיקול דעת והתייחסות, שיקול דעת לכל הקשור לרשויות המקומיות, תוך שיקול דעת של הרשות המקומית ומבלי לפגוע בתפקידים האחרים שלה. בבקשה משרד האוצר.

המטרה היא בוודאי כן להתערב בשיקול הדעת. בשביל זה הסעיף הזה נכנס. ואני מצטערת רגע, אבל אני אבהיר שאמנם אנחנו מדברים על מנהל פרויקט בחברה שיושבת. אבל כן, הפרויקטים האלה, בגלל שהם לאומיים, בגלל שהחשיבות המשקית שלהם היא מאוד מאוד גדולה. ובגלל שההשפעה שלהם היא מאוד מאוד נרחבת ויש ממש אינטרס ציבורי שהם יקודמו במהירות וביעילות, בשביל לסייע גם לתושבים ולאזרחים במדינה. בשביל זה אנחנו רוצים לקדם את המיזמים האלה. לכן צריך לפעמים להגיד שבין תעדוף של X ל-Y מתעדפים עכשיו את המיזמים האלה, כי ההשפעה שלהם והתועלת מהם היא רחבה הרבה, בצורה הרבה יותר גדולה. ולכן אנחנו אומרים בוודאי שאנחנו מתערבים פה בשיקול הדעת. זה מהות, זה המטרה של הסעיף. להגיד עכשיו זה דברים שצריך לתעדף קודם ולתת להם חשיבות עליונה. ולכן נכון, לבקשת הוועדה ובאמת נמחקו פה המילים שלא יאפשרו שום שיקול דעת במקרים חריגים, שיש בהם סכנת חיים או במקרים שיש אירועים מאוד מאוד דחופים לתת מענה לדברים אחרים קודם. אבל מטרת הסעיף הזה היא להתערב בשיקול הדעת ולהגיד המיזמים שהממשלה הגדירה הם חשובים יותר. התועלת המשקית בהם היא רחבה יותר ואנחנו בוודאי רוצים לקדם אותם מהר יותר כרגע, כי ההשפעה שלהם גדולה יותר. השאלה אם אי אפשר להכניס באמת איפה שכתוב עדיפות, כן להכניס באופן פוזיטיבי את שיקול הדעת? כי ברור שכשאת נותנת עדיפות את נותנת עדיפות על פני בקשה או פנייה אחרת. אחרת איזה עדיפות יש לך? אז אולי כן לנסות ולהגיד בייתן עדיפות, בעדיפות כן לנסות ולעגן איך שהוא את זה שלרשות יש שיקול דעת במקרים דחופים שהעדיפות הזאת לא תינתן. זאת השאלה היחידה. מה שניסינו להסביר בהקשר הזה שאנחנו רוצים להתנות את שיקול הדעת. אנחנו לא רוצים להשאיר את שיקול הדעת לרשות. פה עכשיו הממשלה והכנסת באה, מבנה את שיקול הדעת.

סתם לקבל מושג לגבי המספרים. אחד הפרויקטים שיש שם זה הקו הירוק בגוש דן. בקו הירוק ביום צריכים לנסוע 270,000 איש.

אז את אומרת לי תראה, אנחנו עכשיו הרשות המקומית, יש את אותו תושב שבאמת אנחנו חושבים שגם צריך לקבל מענה בהקשר הזה. אבל יש איזה מפגע שהוא צריך לקבל מענה. אנחנו נגיד עכשיו ל-270,000 איש שאמורים לנסוע ביום אנחנו,

את רישוי העסק שהיינו צריכים לתת היום נדחה אותו ביום. 270,000 איש יידחה להם ביום. כי מן הסתם סדר עדיפויות משפיע בלוחות זמנים ואתן מסכימות ולכן אתן מעירות על הסעיף הזה. הם יידחו כלפי אותו אדם אחד ספציפי שבאמת צריך לקבל את המענה שלו. זה מה שאתן מציעות? אז בוא אני אתן לך דוגמה קיצונית אחרת. במקום אותו אדם שיש לו מפגע, כמו שדיברנו מקודם, יש איזה שהיא סכנת חיים. ואז מה קורה? אז ה-280,000 איש לא יידחו בפני מישהו שיש סכנת חיים? ולכן לתת עדיפות לא אומר פה לטפל דבר ראשון ובלי שום שיקול דעת בפנייה שביקש ממישהו מגוף מבצע. אלא יש פה אמירה של מתן עדיפות. נמחקו המילים "על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת".

מהות המילים שנמחקו הם "בכל", כדי להבהיר או כדי לתת את האפשרות במקרים דחופים שיש לטפל בבעיות אחרות. ברור שכמו בכל, כמו בכל אחד מהגופים, יש אנשים שונים שעוסקים בדברים שונים. ולכן יכול להיות שתינתן פנייה על ידי אגף אחד ברשות המקומית לאירועים שקשורים למפגעים עכשיו או לחלוקה ורישום לבתי ספר. וזה לא בהכרח אותם אנשים שיטפלו במיזם התשתית. אין פה אמירה גורפת שאסור להתייחס לשום בקשה או פעולה אחרת שנעשית. אולי פשוט אז להכניס פוזיטיבית, איפה שכתוב ייתן עדיפות, למעט מקרים חריגים. טוב, שוב פעם אני אומר. אני חושב שהנקודות הובהרו משני הצדדים. שוב פעם, המטרה של החוק היא כן לקחת וזה ברור לי שזה מזיז פה את הגבינה ולוקח שיקול דעת מתוך המועצות. אבל בסוף זאת מטרת החוק. מטרת החוק היא לפרק,

הכי קל להביא את הדוגמה של משפחה שעכשיו לא יכולה ללכת לבית ספר בגלל זה אל מול, אל מול מנהל פרויקט.

אבל זאת לא הסיטואציה. הסיטואציה היא שמדינת ישראל רוצה לקחת את האינטרס הרחב של כלל הציבור על פני אינטרסים קטנים או מצומצמים כאלה ואחרים ואנחנו הרי יודעים שיש כאלה. בואו רגע לא ניתמם. יש לפעמים אינטרסים של מועצות שתוקעות פרויקטים מאוד מאוד גדולים בגלל שהם חושבים שאולי בדרך הזו הם יכולים לקבל כל מיני דיבידנדים כאלה ואחרים ופרויקטים לאומיים נתקעים בגלל הדבר הזה. זה מה שהחוק הזה בא לפתור. זאת האמת.

האם לא צריך לייצר איזה שהוא איזון, כדי שכמו שאת אומרת סכנת חיים לא תבוא ותתבטל מפני המיזם? ברור שזה איזון שצריך לעשות אותו ואני חושב שזה קיבל את ההתייחסות בלשון החוק. כמו שהיועץ המשפטי אמר, נמחקה השורה שמבטלת לחלוטין את כל שיקול הדעת. ואני חושב שיש פה איזון ראוי. אם אתם רוצים, אם אתם מרגישים שעדיין זה לא מאה אחוז, אתם רוצים להגיש את זה, אני מוכן לשמוע. אבל תבואו עם איזה הצעה קונקרטית. אני מציע שתעשו את זה גם אולי מול משרד האוצר אחר כך. אם תגיעו לאיזה שהיא הבנה בהקשר הזה מקובל עליי. אז אין בעיה. אני רק אדייק את מה שאני אמרתי. זה שפשוט אני חושבת שאפשר איפה שכתוב "יינתן עדיפות", אז לרשום "למעט מקרים חריגים". ואז אתה אומר את זה באופן פוזיטיבי. זהו, זאת הבקשה. ואז מה שנופל בגדר מקרים חריגים, כמו שדיברנו כרגע על סכנת חיים, זה בסדר עבור הרשות לתעדף את סכנת החיים. אני חושבת שזה פשוט באמת פוזיטיבית, במקום למחוק את השורות, להכניס.

"מקרים חריגים" יכול להיות נתון לפרשנות מאוד מאוד רחבה שאנחנו לא נדע להגדיר את ולסמן את הגבולות שלה. לעומת זאת, הבנה של המילה עדיפות אפשר לבחור להבין אותה כשום יכולת לעשות שום דבר אחר וגם אפשר להבין אותה כהוראה כללית ודירקטיבה שיש לפעול לפיה כקווים מנחים, בלי לקחת את זה לקיצון ולהגיד שאסור לתת פנייה במקרים של סכנת חיים, כי ניתנה הוראה של עדיפות. אני מניחה שכל, לא שכל, ואני אהיה זהירה במילותיי, אבל לו אני הייתי היועצת המשפטית של הרשות המקומית בוודאי לא הייתי אומרת שאם עכשיו יש סכנת חיים ההוראה הזאת היא זו שמאפשרת לי לא לטפל בזה בשביל לטפל בדברים האלה. כמובן שלקחנו את הקיצון שלכם לקיצון שלנו. את יודעת, כל אחד והקיצון שלו. פשוט אני חושבת שגם לפי ההסבר שלך כרגע את יוצאת מתוך הנחה שגויה. עוד מילה אחת לגבי הסעיף הזה. הדיון פה היה סביב המועצות המקומיות והאזוריות כמובן. חשוב לומר שהסעיף הזה מתייחס באופן כללי לכל, לכל גורם מוסמך. בהרבה מאוד מקרים זה משרדי ממשלה שצריכים לתת את העדיפויות. זה נכון לכולם.

כן, אוקיי, בסדר.

סעיף 4 מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך. חזרנו לזה. בבקשה, בבקשה, אין בעיה. אם אתה מעדיף, סליחה. אה, אני מההרגל. מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך 4. א() גורם מוסמך ימנה, לגבי כל מיזם תשתית חיוני מועדף, עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזם תשתית חיוני מועדף, ובגלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי על המיזם (בסעיף זה - גורם מרכז); המנהל הכללי של גורם מוסמך רשאי למנות לפי סעיף קטן זה גורם מרכז שיהיה אחראי על יותר ממיזם תשתית חיוני מועדף אחד. (ב) גורם מוסמך ימנה עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים להקמה, לתפעול או לתחזוקה של מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת, ובגלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי על המיזם כאמור. שי, תסבירו את סעיף קטן (ב) בעיקר. זאת אומרת, גם את (א) אבל גם את (ב).

מכיוון שלא לכל גורם מוסמך יש בהכרח מנהל כללי. וגם כדי להתאים את הנוסח לחקיקה אחרת שקשורה לנושא שיש בה סעיפים דומים או זהים, כמו למשל בחוק רכבת תחתית מטרו. הורדנו את המילים המנהל הכללי והשארנו גורם מוסמך ימנה. בקשר לסעיף 4, אני מזכירה את ההצגה שדנה עשתה בתחילת הישיבה, שהיא בעצם תיארה את המדרג בין מיזמי תשתית שעולים למיזמי תשתית חיוניים, שעולים למיזמי תשתית חיוניים מועדפים. שזהם בעצם עשרת הפרויקטים שהממשלה רואה את החשיבות העליונה בקידומם. סעיף 4 למעשה הוא סוג של ביטוי של מתן העדיפות. הוא מוודא שכלפי כל מיזם תשתית חיוני מועדף יהיה למי לפנות וגורם ייעודי שיכול לקלוט ולטפל בפניות שלו בכל גורם מוסמך. סעיף קטן (ב) מתייחס להוראות דומות בקשר למתקנים של אנרגיה מתחדשת. שבעצם החשיבות שלהם היא חשיבות של פריסה רחבה מצטברת. ממשלה מפרקת את הכנסת. הפרדת רשויות, כן. זהו. שתי הערות. אחת הערה טכנית שראינו אותה תוך כדי הקראה, שצריך להוריד את המילים "המנהל הכללי של גורם מוסמך" גם בסיפה של סעיף 4(א). ולגבי סעיף קטן (ב) הכוונה שלכם, אם אני מבין נכון, זה בעצם שלגבי מתקנים של ייצור אנרגיה מתחדשת, בגלל שזה הרבה, הרבה דברים קטנים. יכול להיות שיהיה אחד שירכז את כל התחום. אז לא לכל מיזם יהיה, לא לכל מיזם יהיה אחד נפרד. אלא אחד שיעסוק בכל המיזמים של האנרגיה המתחדשת.

נכון. יש לנו הערה על סעיף 4. בבקשה, כן. 4(א). 4(א), כן. אנחנו חושבים שצריך לצאת מנקודת הנחה שקיים, קיימת בעיה מאוד מאוד גדולה מבחינת כוח האדם שיש ברשויות. עכשיו לבוא ולהגיד לקחת עובד ספציפי ולמנות אותו אחראי על פרויקט מסוים, יש עם זה קושי. ולכן,

אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של שיקול הדעת של הרשות. הרשות כן תיתן לעובדים מטעמה לנהל את זה. אבל אי אפשר להגיד בואו תיקחו עובד ספציפי ותקצו אותו רק לצורך הפרויקט. הסעיף לא אומר תיקחו עובד ספציפי ותקצו אותו רק לצורך הפרויקט. הוא בסך הכל אומר שצריך שיהיה point of contact אחד. מישהו אחד שיהיה אפשר לפנות אליו. הוא יכול לעשות את זה נוסף לתפקידו, הוא יכול לדבר ובסך הכל לבקש מכל אחד ברשות המקומית או במועצה האזורית לעשות מה שהיא צריכה. אנחנו רוצים שיהיה בן אדם אחד שהוא יהיה אמון על התכלול דעתה של הרשות המקומית ביחס לפרויקט. זה ממש יכול להיות נוסף על תפקידו. ברור שזה יהיה בנוסף על תפקידו, אבל זה אותו דבר. את משיתה על עובד מסוים לעשות משהו שהוא ספציפי. דרך אגב, אני לא בהכרח חושבת שזה נכון עבורכם. לא, לא, הוא לא חייב לעשות. שוב פעם, הדיוק הוא שהוא צריך להיות איש קשר. לא שהוא אמור לעשות. יכול שיהיו אחרים, 20 אנשים אחרים שיעשו. אני עדיין לא בטוחה שזה אינטרס שלכם שיהיה רק בן אדם אחד שתהיו מולו בקשר. ואני כן חושבת שיש בין העובדים ובין אותם אנשים שמטפלים יש איזה שהוא קשר ואיזה שהוא סנכרון. כך שלא חייב לקבוע את זה בחוק שזאת תהיה,

זה שאנחנו קובעים בחוק שהוא יהיה איש הקשר לא אומר שאי אפשר לדבר עם אנשים אחרים. אנחנו בסך הכל אומרים, אנחנו רוצים שיהיה עובד אחד. צריכה להיות כתובת מסודרת ברשות. כדי שאם במידה והרשות, שאי אפשר יהיה לברוח מאחריות. באמת אני שוב אומר, הדיון פה הוא דיון פתוח ואמיתי ואנחנו שמים את הדברים על השולחן. כדי שהרשויות לא יוכלו לברוח מלהגיד 'לא פנו אלינו,

אנחנו לא יודעים.

הוא לא מוסמך לזה' וכך, זה, הרי בישראל אנחנו מכירים את זה. זה קורה לא מעט פעמים. בכל רשות, אגב. לאו דווקא ברשויות מקומיות. שמעבירים אחריות מגורם אחד למשנהו. כך, ברגע שיש כתובת אחת שהיא ברורה ויש אסמכתאות שפנו אליה ולא נתקבלה תשובה, אז אפשר להבין איפה אנחנו תקועים. אבל אתה מבין שיש איזה שהיא בעיה בתפיסה הזאת שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהרשות לא עובדת כמו שצריך.

זה לא מופנה ספציפית לרשויות מקומיות.

זה מופנה לכל הגורמים המוסמכים.

גם לממשלה.

עוד נקודה שצריך לשים אליה לב. שאנחנו מדברים פה על גורם מוסמך, על טיפול במיזם תשתית חיוני מועדף. זאת אומרת, יש 10 מיזמים כאלה בכל זמן נתון, לפי הצעת הממשלה כרגע לפחות.

כמובן נרחיב את זה, אבל כרגע אנחנו שם. יכול מאוד להיות שברוב הרשויות המקומיות בכלל לא יהיה מיזם חיוני מועדף שנמצא בשטח שלהם. בסדר, ברור, ברור. השאלה איך אנחנו מייעלים את התנהלותה של מדינת ישראל על כלל הרשויות והגורמים שנמצאים בה. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים את זה שאחת הבעיות שמונעות מדברים להתקדם במדינת ישראל זה שאין אנשים, אין גורם ברור אחד שאיתו מדברים. ואז אחד מגלגל לשני. זה מה שתוקע אותנו. אז בואו נפתור את זה. זה אינטרס של כולם. אני כן רוצה להגיד. אני מבינה את מה שאתם אומרים ואם יש איזה בעיה צריך לנסות לפתור אותה. מראש יש פה התערבות בלתי סבירה בפעילות של רשות מקומית. בכל רשות מקומית, לכל דבר יש גם בסוף מנהל. אם זה מנהל מחלקה או מנהל אגף. וזה יכול להיות הגורם המוסמך. אבל להגיד לאותו מנהל מחלקה אתה תבחר עובד X לעניין - - - אני לא דיברתי עם אף מנהל מחלקה. אנחנו פונים לרשות ומבקשים, הרשות סוברנית להחליט את מי היא ממנה כאיש הקשר.

אני חושבת שזה לא נכון להתערב בשיקול של הרשות המקומית. עד היום הרשויות המקומיות הצליחו לקדם פרויקטים לאומיים. גם אני עבדתי ברשויות מקומיות כשהצלחנו לקדם יחד. כיום, רגע, רגע, שנייה דנה. כיום, שוב פעם, ראינו את הנתונים בתחילת הדרך. לקחת פרויקט שבמדינה אחרת מקודם תוך X שנים ואצלנו תוך X כפול 3 או כפול 4, אז לא מוכיח שאנחנו הצלחנו לעשות את זה עד היום בצורה יעילה. לא, לא מוכיח. אז נכון שיש בעיות ובזה אני מסכימה. אבל צריך לקחת את הבעיות האלה שאנחנו נתקלים בהם ולא לקחת את הבעיות הספציפיות ולהחיל לגבי כולם. צריך לראות במקומות שבהם יש בעיה לפתור את הבעיה.

לא פנינו לרשות ספציפית ולא למנהל מחלקה ספציפית ולא הטלנו את התפקיד על עובד ספציפי. אמרנו שהדרך לייעל, ואני חושב שכל מי שנמצא פה סביב השולחן יכול להסכים להגיון של המשפט הבא: כדי לייעל תהליכים, כל גורם שנמצא סביב השולחן רלוונטי לפרויקט מסוים, צריך למנות איש קשר. כך שאי אפשר יהיה לברוח מהנושא, מאחריות בהקשר הזה. האם זה נשמע למישהו לא סביר או התערבות? אני הכתבתי לרשות מי יהיה איש הקשר?

מה הוא יעשה?

זה לא נשמע לי. להגיד שזה לא סביר, צריך לנמק. אני לא שמעתי מדברייך שום נימוק שמסביר למה זה לא סביר. בעיניי זה צעד נכון כדי להגביר יעילות.

התערבות באיך הרשות צריכה לנהל את הדברים. אז שוב פעם, זה לא נכון. אבל השבתי על זה, אני חוזר על עצמי.

לא החלטנו מי יהיה האדם, רצינו שיהיה איש קשר. נשמע לי, לי זה נשמע סביר. יש חקיקה, אני במקרה עושה גם ייעוץ לוועדת הפנים. אז אני קצת מבין ברשויות מקומיות. יש חקיקה שקובעת לרשויות מקומיות מינוי של תפקידים מסוימים. למשל יועצת לקיום מעמד האישה או דברים אחרים שהיא חייבת לעשות. גם זה היה יכול להיחשב כהתערבות. כי היית אומרת אנחנו רוצים לעסוק במעמד האישה בלי לקבוע, בלי שהחוק יחייב אותנו למנות יועצת לקידום מעמד האישה. אז יש מקרים מסוימים בחקיקה שכן, המחוקק החליט להתערב בשיקול הדעת של הרשות המקומית. גם בעניין תפקידים או מינוי. רק חשוב לי להבהיר,

זה לא סעיף לרשויות מקומיות בלבד.

זה חל על משרדי ממשלה.

חברים, אנחנו חוזרים על עצמנו, בואו נתקדם, בבקשה. נא להמשיך להקריא. העברת מיפוי תשתיות למאגר המיפוי 5. (א) בוצעו עבודות קו תשתית, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין: בוצעו העבודות על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו - יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 60 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית; בוצעו העבודות על ידי גוף מבצע, במסגרת מיזם תשתית, יחולו הוראות אלה: הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית ויעבירו לגוף התשתית המחזיק בקו התשתית שלגביו בוצעו העבודות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית; גוף התשתית שקיבל את מיפוי התשתית לפי פסקת משנה (א), יעביר את המיפוי למאגר המיפוי, בשינויים או בלא שינויים, בתוך 60 ימים, הגוף המבצע יותיר את קו התשתית גלוי לעין למשך 14 ימים ממועד העברת מיפוי התשתית לגוף התשתית, כדי לאפשר לגוף התשתית לבחון את המיפוי ולערוך בו שינויים, גוף תשתית שהעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי, לפי פסקת משנה (ב), יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית בעצמו. אוקיי, בואו נעצור כאן. הערות? קודם שיסבירו את הסעיף. ואם יש הערות לסעיף הזה. אוקיי, כן. אוקיי, בבקשה. הצורך מהסעיף הזה נולד מתוך הבנה שבו היום אין לנו רישום מדויק של איפה נמצאות התשתיות בישראל. זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים כמדינה איך נראה עולם תת הקרקע שלנו ואנחנו לא יכולים להסתמך על הדבר הזה. זה יוצר לנו כל מיני סוגים של בעיות שיש בהן כדי לעכב מאוד מאוד מאוד את העתקות התשתית.

הוא במצע שבו טרם ביצוע של עבודות שנדרשת בהם נגיעה בתשתיות, צריך בעצם לפנות לכל אחד מהגופים, לבחון האם יש לו תשתיות במקום מסוים, איפה בדיוק נמצאות התשתיות במקום מסוים. ולפעמים גם חברות תשתית אחרות יכולות לבוא ולהגיד אני לא בדיוק יודעת איפה נמצאת התשתית שלי. אז אנא ממך, בוא עזור לי, ותבדוק בעצמך איפה התשתית שלי כדי שנבין אם צריך להעתיק אותה או לא. זה במקרה הטוב יותר. במקרה הרע יותר, לאחר שנעשתה כל העבודה התכנונית המקדמית מגיעים לשטח, מתחילים לבצע עבודות, מתחילים באיזה שהיא חפירה ומגלים תשתית שלא ידעו עליה קודם. ועכשיו אי אפשר לזוז, להמשיך להתקדם או לבצע את העבודה, כי יש תשתית שאנחנו לא יודעים איפה היא. לפעמים יכול לקצת חצי שנה עד הרגע שבו נצליח להבין של מי התשתית, לאן צריך להעתיק אותה ולאן היא יכולה לזוז. ועד שהגוף המבצע, ועד הגוף שאחראי על זה גם יבצע את העבודה.

נכון, נכון. ובהקשר הזה, אגב, רשויות מקומיות. אני יכול לספר לכם, לא מזמן פנה אליי ראש רשות, בדיוק בהקשר הזה. הוא צריך להרחיב את הכביש. נתקל בצינור של מקורות שאף אחד לא ידע שהוא בכלל נמצא שם. בלי שמות. איך אומר שחר חסון? "בלי להזכיר שמות, חבר שלי ברוך". והיה צריך לחכות חודשים רבים עד שחברת, אותה חברה שלא נזכיר את שמה התפנתה בכלל להגיע ולבחון את הנושא הזה. ועד שהיא ביצעה את העבודה לקח עוד הרבה מאוד זמן. בנתיים חודשים רבים שהפרויקט עומד, כסף נשפך, הציבור משלם על כך מחיר בנוחות שלו. ומה לעשות? כולם תקועים. יושב ראש הוועדה, העלית לדעתנו נקודה מאוד מאוד חשובה ואנחנו שמחים שהעלית אותה. אנחנו, כשקראנו את החקיקה ואולי יתקנו אותנו אם אנחנו טועים. אין פה מחויבות גם להעביר את כל המידע הזה לרשויות המקומיות. ואנחנו גם רוצים שתהיה אפשרות להעביר אלינו, שנהיה חשופים גם לאותו מידע. וגם שזה יוכל להתממשק עם המערכות של הרשויות המקומיות, בדיוק מהסיבה שהעלית כעת. לדעתנו זה לא נמצא כל כך באופן ברור בחקירה.

אז אני תכף רגע אתייחס להערכה. אני רק ברשותכם אסיים להסביר את תכלית הסעיף. סליחה, כן. התכלית שלנו בפרק א' ברישום ומיפוי תשתיות היא כרגע להסדיר את העולם הזה ולוודא שאנחנו עושים מעקב, רישום של התשתיות שלנו בצורה ברורה, שתחסוך לנו ביצוע עבודות בפעם שנייה, שלישית ורביעית, רק מחוסר הידיעה וחוסר ניהול מאגר הידע שלנו בצורה נכונה. וגם תחסוך מקרים שבהם אנחנו גורמים מטרד רחב לציבור, בגלל שאנחנו לא יודעים איפה התשתיות שלנו נמצאו. וזה ההוראות כולם. אני מניחה שיהיה אפשר להתייחס להערות, נציגות השלטון האזורי, ברגע שנגיע לסעיפים הרלוונטיים שיכולים להיות קשורים. אם אפשר רק להוסיף ולהסביר מדוע אנחנו דורשים את זה. אנחנו חושבים זו הצעה חיובית מה שנמצא כאן. דווקא להיפך, אנחנו תומכים ברעיון ובנחיצות של מיפוי תשתיות. עכשיו, גוף מרכזי שפועל בתוך המרקם, בעיקר העירוני, כמובן גם האזורי, הוא הרשות המקומית. ולכן אנחנו גם מאוד מוטרדים מהסוגיה הזאת של העדר מיפוי תשתיות. וגם אנחנו רוצים לחסוך כספי ציבור ועבודה מיותרת. ולכן כשאנחנו רוצים אפילו לשתול עץ, שגם הוא תשתית, ושצריך להיות במרחקים מתשתיות מים,

וגז. היינו שמחים לדעת איפה התשתיות, כדי שלא סתם נוציא כספי ציבור על לשתול עץ עם שורשים לא מתאימים כאן או להעביר. אף אחד לא אומר. הסעיפים האלה שאנחנו מדברים בפרק א' אנחנו מדברים על החובה כרגע לבצע את הרישום. אנחנו לא מתייחסים כאן לגבי התפוצה שלו. המיפוי יועבר. שנייה רגע. כל המשמעות כאן היא איך מעבירים את הרישום אחרי שבוצעו עבודות תשתית למאגר המיפוי. זה מה שהסעיף מתייחס. אם תראו, אין פה גם עוד הוראה פוזיטיבית שמדברת על העברה שלו לחברות תשתית כשהן צריכות לעשות עבודות תשתיות.

אין פה הוראות פוזיטיביות על איך המידע נמסר למאגר המיפוי. מהסיבה הפשוטה שהדבר הזה כבר קיים ומוסדר. היום יש דרך שבה אפשר לבדק מידע מהמאגר. דנה, אולי תשאירי את זה להערות בהמשך. בסדר, זה מה שרציתי. יש הערה ספציפית שעוסקת, הערה שלנו, שעוסקת בשאלה מה קורה עם המאגר המיפוי. אבל נדבר על זה בהמשך, כי זה רלוונטי לכולם. אבל אנחנו לא מתנגדים. אנחנו כמובן בעד לשתף את הידע. רק הדברים שלנו לגבי הסעיף הזה. אז אני גם אסביר את השינוי שעשינו בנוסח וגם את שתי ההערות שלנו. לגבי השינוי בנוסח, שאתם יכולים לראות בסעיף 5(2)(א), הייתה פה איזה הערה מקודם ש-אוקיי, אנחנו נותנים לוחות זמנים לגופי התשתית, אבל לא נותנים לוחות זמנים למשרדי ממשלה, לאנשים אחרים. ואכן בנוסח המקורי שהציעה הממשלה מצד אחד היו לוחות זמנים מאוד ברורים ואני רוצה להגיד נוקשים, אבל הם לא באמת נוקשים, כי שמתי על זה כבר הערה אחרת. לוחות זמנים מאוד ברורים לגופי התשתית של מתי לערוך את המיפוי או תוך כמה זמן לערוך את המיפוי. מצד שני, לגוף המבצע, שהוא בדרך כלל גוף שהוא מטעם הממשלה, כמו שראינו בהגדרות, היה כתוב שהוא יעביר את, שהוא יבצע את המיפוי ויעביר אותו מיד עם השלמת המיפוי. זאת אומרת, לא הייתה שום הגבלה של זמן. באופן כללי, בתיאוריה הוא יכול גם שנים לא להשלים את המיפוי ולהגיד אין לי חובה להעביר, כי לא השלמתי את המיפוי. אז זה נכון שבעיקרון יש לו אינטרס להעביר את זה כמה שיותר מהר, אבל החקיקה לא הביאה את זה לידי ביטוי ולא הגבילה את לוחות הזמנים. אז אנחנו הצענו ומשרד האוצר קיבל את ההצעה הזאת, לקבוע הגבלות על לוחות זמנים גם של הגוף המבצע. כמו שאתם רואים בסעיף קטן (א). שתי הערות שיש לנו, שאנחנו מציעים לחשוב עליהם לגבי החלק הזה, לגבי הסעיף הזה: הערה ראשונה בפסקה (1) כתוב שבעצם מדובר על השלמות קו התשתית. קו התשתית יכול להיות שמקרים מסוימים זה קו תשתית מאוד מאוד ארוך. העבודות נמשכות תקופה ארוכה, חודשים. אפילו מעבר לכך, כן. אנחנו מציעים לשקול שהעברת המיפוי תעשה אחרי סיומו של כל מקטע. זאת אומרת, סיימת איזה שהוא קטע, מסרת אותו הלאה, נתת אותו לגוף התשתית, לגורם שזה בחזקתו האזור הזה, באותו רגע אתה צריך לעשות את המיפוי של הקטע הזה. אתה לא צריך לחכות עכשיו שנה,

לסיים את כל קו התשתית. והערה שנייה שהתחלתי להגיד אותה מקודם, אבל זו הערה שהיא גם כללית לגבי שאר הסעיפים בפרק הזה ובחלק הזה. שלמעשה אנחנו קובעים פה לוחות זמנים. אבל אין באמת סנקציה על אי עמידה בלוחות הזמנים האלה. מעבר לזה שקבענו לוחות זמנים בחוק, אין, בחוק עצמו אין סנקציה לאי עמידה בלוחות הזמנים.

סנקציה ברורה לגבי מיפוי לא מדויק. יש כל מיני סעיפים שמתייחסים לתשתית לא ממופה, אבל זאת לא בהכרח סנקציה. טוב, זה שתי נקודות חשובות. אני מקבל אותן. השאלה, משרד האוצר, מה ההתייחסות שלכם לעניין הזה? אז לעניין ההצעה של השלמת מקטע, הפרשנות שלנו של הסעיף שהיא כוללת בעצם את הבקשה של הוועדה.

אני חושבת שהפרשנות שלפיה ככל שפרויקט מחולק למספר מקטעים ואפשר לתת כמה דוגמאות. נגיד אם אני לוקחת,

עבודות של הרכבת הקלה בירושלים, שמתבצעת באופן של מקטע מקטע וכאילו השלמת מקטעים זה אחר זה. פשוט שאם חברת חשמל,

עושה עבודות בקו תשתית במקטע מסוים, שסוגרים את המקטע ובעצם נותנים לו את אישור העבודה, קשה לטעון,

יהיה קשה לחברת חשמל לטעון שטרם בוצעו כלל עבודות התשתית, כי בעצם סוים אותו פרק ובהיבט הזה כאילו אנחנו כן חושבים שזה נכלל. לא הבנתי. איפה, איך את מבינה את זה מלשון החוק? אני אשמח שתפני. כי אם בוצעו העבודות על ידי גוף תשתית של קו התשתית.

בפסקת משנה (1). אם בוצעו העבודות על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו - זאת אומרת שלצורך הדוגמה.

אני מדברת במונחים של חברת חשמל, זה נכון לכל חברה או לכל גוף שמחזיק קו תשתית. מהרגע שבו הסתיימו עבודות במקטע מסוים היא סיימה עבודות במקטע מסוים. לבוא ולטעון שבו עבודות קו תשתית הן רלוונטיות עד שתושלם הרכבת - זו טענה שהיא טענה קשה. ולדעתי הנוסח לא באמת מאפשר. ולמה לא לדייק את זה יותר ולכתוב במקטע. אז אני חושבת שמקטע הוא מונח בעייתי. אני חושבת שמקטע הוא עשוי א' להעלות שאלות למול פרשנות חוזית של פרויקטים שהמדינה מקדמת מצד אחד. אני חושבת שאם לא נגדיר מקטע בצורה מאוד ברורה גם המונח הזה נתון לפרשנות. ואני חושבת שקביעתו בצורה ברורה עשויה כן לגרום לכל מיני התנגשויות וכל מיני קונפליקטים ביחס לפרויקטים קיימים. אני לא בטוח שהבנתי את התשובה, את החלק השני של התשובה. למשל אם אני לוקח הסכם זיכיון לבניית רכבת. וההסכם הזה קובע אבני דרך לביצוע מקטעים והוא מחלק את העבודה למקטעים בצורה מסוימת.

ראשית לא בטוח שזה נכון לעבודות - - - אז אולי לא מקטע, אז אולי שלבים בפרויקט.

זאת אומרת, תבחרו את השפה המקצועית שבה כולם יכולים להיות מסונכרנים. אז אני רק אגיד שאנחנו מבחינתנו, הרי לא דיברנו פה על השלמת הפרויקט או השלמת המיזם. השארנו את זה באמירה של בוצעו עבודות קו תשתית. ואז דרך, דרך זה שהגדרנו את זה כ-בוצעו עבודות, אנחנו מאפשרים לעצמנו מאוד מאוד להתממשק עם מה שקורה בשטח. בסופו של דבר בשטח מחליטים בין אם זה המקטע החוזי לזכיין, בין אם זה המקטע שהחברה הגדירה. מקטע יכול להיות בפרשנויות מאוד מאוד רחבות. כן. אבל הפוך, מה שאת אומרת עוד יותר מדאיג אותי.

כיוון שהפרשנות רחבה אז אנחנו כל אחד ינצל את זה לכיוון שלו. עכשיו, למה אני חושבת שאי אפשר לנצל את זה? בגלל שאנחנו מדברים פה על הצורך בהשארת הקרקע פתוחה לטובת רישום, אנחנו בהכרח מוודאים, ולגופי התשתית יש אינטרס כמה שיותר מהר.

רגע, רגע, שנייה, שנייה. קרקע פתוחה מתקיימת רק בפסקה 2, בסעיף, סליחה, בפסקה 1 אין קרקע שהיא נשארת פתוחה, כי זה עבודות שנעשות על ידי אותו גוף תשתית שברשותו.

קרקע פתוחה לא רלוונטית לפסקה 1. אנחנו, לפי הפרשנות שאנחנו קוראים את הנוסח, הרי כמובן שהכוונה הייתה אותה כוונה. כאן אנחנו תמימי דעים. השאלה היא רגע מה המשמעות המשפטית או מה דה פקטו תיצור ההגדרה של מקטע כרגע. ואנחנו חוששים שזה יכול ליצור יותר נזק מתועלת. אם הוועדה תחשוב אחרת. מכיוון שאנחנו,

לא שמענו את הערות הציבור. אבל כמובן שאנחנו כנראה מסכימים על העיקרון שמדובר בעצם בכל קטע שנמסר או שהסתיימו עבודות בו. אני אבקש מיושב הראש ומהוועדה להסמיך אותנו לנסות להגיע לאיזה שהוא נוסח מול משרד האוצר בהקשר הזה. לראות אם אפשר להגיע לאיזה שהוא נוסח בהקשר הזה. כשהכוונה היא כמובן, בסדר? וככל שאפשר אז אנחנו נציע כמובן לוועדה וככל שאי אפשר, אנחנו גם נבוא לוועדה ונגיד שאנחנו חושבים שזה הנוסח שהוא המיטבי בהקשר הזה.

שבכל מקרה שהכוונה, גם לפרוטוקול, היא שבסיומו של כל מקטע שנמסר שעבודות הסתיימו בו יש לבצע את המיפוי.

ולגבי נושא של הסנקציה? מבחינת נושא הסנקציה, החוק לא קובע איזה שהן סנקציות ספציפיות. החוק עניינו בגדול הכוונת התנהגות. החוק עניינו הכוונת התנהגות והוא מתלבש גם בעצם על התשתית הקיימת של דיני נזיקין.

הפרה של העברת המידע היא הפרת חובה החקוקה בדיני הנזיקין. יש כמובן את טבלת הרשלנות שקיימת, שמתחדדת לאור כאילו קביעת החובה בחוק הזה. זה מצד אחד. ואתם חושבים שזה מספק?

יש עוד היבט. וההיבט הוא בעצם קביעת ההוראות שמיד נגיע אליהן בקשר להעתקת קווי תשתית שלא מופו. שקמה לגביהם החובה למפות והמיפוי לא הועבר למאגר המיפוי. במצב כזה שבו הוא לא הועבר גוף התשתית יחויב בעצם בהסתת הקו בתקופה קצובה של, כרגע כתוב 40 ימים, או שהחברה המבצעת, הגוף המבצע יבצע את ההעתקה בעצמו. לגבי החלק של הפרת חובה חקוקה, זה משהו שחל במקרים מאוד ספציפיים, שנגרם נזק. שצריך להוכיח שהנזק הוא קשור לעניין הפרת החובה החקוקה. שיש קשר סיבתי, ישיר בין זה שלא העבירו בזמן לבין הנזק שנגרם. זה לא, זה לא סנקציה שהיא אומרת עכשיו העברתם אחרי 70 יום במקום 60 יום - לא נגרם כרגע נזק. אבל לא עמדתם בזמן.

יש לכם, אין לכם כרגע. אם לוועדה יש הצעות לסנקציות שהם ירצו שניישם פה. כלומר, אתם לא תתנגדו. זה מאוד תלוי איזה סנקציות.

ככל שיש הצעות, אפשר לדון בהם. אבל, שוב, אני, אני חושבת, דנה, שאולי אפשר להוסיף החוק, כאילו, בעיקרו הוא חוק שמסדיר התנהגות. הוא חוק שמנסה לכנס את כל השחקנים שפועלים בשוק לבוא ולדבר אחד עם השני ולתעדף ולתת את המענה בהקדם הנדרש. אני שומע מה שאת אומרת. אבל כיוון שבסופו של דבר אנחנו מבינים שאנחנו פועלים בעולם של אינטרסים ושל משאבים מוגבלים, ממילא, שוב פעם, אנחנו רוצים לפתור בעיית התנהגות.

בעיית התנהגות לא פותרים רק בזה שאנחנו אומרים מה ההתנהגות הרצויה, אלא גם מה קורה במידה וההתנהגות הרצויה לא מתבצעת. אני, חושב שעוד פעם, אם אנחנו רוצים באמת לקדם את הדבר הזה בצורה משמעותית אני חושב שכן סעיף של סנקציות כאלו ואחרות הוא יעזור לנו לקדם את הדבר הזה בצורה אמיתית. אז רק נגיד משהו אחד נוסף בהקשר הזה. אנחנו פעם ראשונה בעצם נכנסים לתחום הזה. ופעם ראשונה באים להסדיר את הפעילות הזאת. וכמו ששי ציינה, אנחנו בעצם מכווינים את השוק לכיוון מסוים. בנקודת הזמן הזאת, לפני שהדברים האלה יתממשו, קשה לנו לבוא ולהחיל סנקציות עכשיו. בואו ניתן לפעילות הזאת לבוא ולקרות, למאגר הזה להתחיל להעביר את המידע. להתחיל, העסק לגרום לבוא ולפעול. ובעוד פרק זמן מסוים נוכל לדעת האם באמת נדרשות סנקציות.

זו גם שאלה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של הפרה יעילה. הגוף יגיד בסדר, יעלה לי X לעשות ככה, אבל ההפרה שהמחוקק קבע הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו לא רוצים כרגע להתייחס לזה, ולכן בהצעת החוק המקורית גם לא התייחסנו. בואו נתחיל רגע להסדיר את הדברים. לבוא ולהתייחס למהות ההסדר. וככל שלאורך היישום שלו בפרק הזמן הקרוב ולאחר מכן נראה שיש צורך בסנקציות, כי באמת הפעולות פה לא מתממשות, נבוא ונציע איזה שהוא הסדר. כרגע בנקודת הזמן הזאת, לפני שהדבר הזה קורה במציאות, קשה לנו לבוא ולהציע משהו או להסכים. כי באמת אנחנו לא יודעים כרגע מה הסנקציה שנדרשת שבאמת תניע לפעולה הנחוצה.

אני רק רוצה להעיר הערה אחת. רגע, שנייה גברתי. "צלול" היו לפנייך.

יובל מ-"צלול". אני אומר בנקודה הזאת, ודווקא בהתייחס לדברים האחרונים. שמעתי את משרד האוצר. בגלל החשיבות שיהיה פה תיאום עם כל המעורבים, כל מי שהפרויקט עובר בשטחו, ובכך ששלטון מקומי, רשויות מקומיות לא תמיד מכירות את המאגר המיפוי הלאומי שהוא מאוד חשוב וזה חשוב שכולם יכירו אותו. אבל מאוד חשוב שיהיה ידוע לרשות המקומית שבשטחה עוברת התשתית. רק לפני כמה שנים, ב-2016 עברה, הם העבירו תשתית, תאגיד מי כרמל. תשתית ביוב חדשה. ופגעו בצינור של קצא"א שעובר 100 מטר מהים.

בנס, אם היו עוד מילימטר ממש קורעים את הצינור היה שם אסון נוראי של זיהום ים וחופים, חופי רחצה, ליד בתי תושבים. והכל בגלל שלא נעשה תיאום. ותשתיות של קצא"א לא ממופות טוב וזה. אבל זה דיון אולי לאחר כך. אבל זה מראה כמה זה חשוב שיהיה תיאום מול הרשויות המקומיות. חוץ מהעניין של באמת דיווח ומאגר מיפוי הלאומי שהוא מאוד חשוב.

לא לזלזל בעניין של דיווח לרשויות המקומיות. אני מבקש להתייחס בבקשה. רגע, אבל שנייה.

אני רק רוצה להגיד שמה שרציתי להעיר זה, בדיוק, זה השלמה.

שמי ניר סביון, סמנכ"ל הנדסה של חברת קצא"א. אני רוצה להתייחס למה שיוני ציין כאן. לא, לא, אין צורך. זה חשוב.

מאחר ונאמר פה אמירה, ממש בקצרה. בהקשר של דיוק התשתיות של החברה. אז אותה תקלה שמתאר פה יוני לא קשורה - - - יובל,

סליחה, יובל. לא קשורה למיקום קו קצא"א. קו קצא"א ממופה ואף מעוגן בתוכנית קצא"א 1000. התקלה נבעה מחוסר תיאום כלל של תאגיד המים מי כרמל וכתוצאה מכך פגיעה בצינור. שום פעולה של תיאום לא בוצעה ואכן הם גם נמצאו אשמים ואף שילמו בעבור הנזק הגדול. אכן נכון, אני מאוד מאוד מצטרף למה שנאמר פה. אנחנו ממופים היטב לאורך 750 קילומטר קווים ללא שום מיקום שבו לא יודעים מה מיקום הקו. חד משמעית. תודה. טוב חברים, אנחנו נצא לרבע שעה הפסגה. ניפגש פה בשעה 12:25. (הישיבה נפסקה בשעה 12:09 ונתחדשה בשעה 12:27.) שלום לכולם. אנחנו חוזרים לדיון הוועדה ואנחנו ממשיכים בהקראות. משרד האוצר, הבמה שלכם. אנחנו ב-5(ב) עכשיו. נכון גלעד? צודק היועץ המשפטי כאן. אולי כדאי לפתוח קודם כל בהתייחסות לנושא של העברת המידע לרשויות המקומיות. את ההסבר שנתת לי, אני חושב שזה ראוי שלתת אותו גם בוועדה. אז רק נגיד בהקשר הזה, מבחינת העברת מידע. אנחנו מודעים לזה שצריך כאילו כל מיני היבטים שלגבי המאגר שירכז בעצם את כל איסוף המידע הזה. בעצם הוקם מאגר בהחלטת ממשלה ויש עליו מן הסתם את כל הדרישות מבחינת היבטי ביטחון, סייבר וכו'. צריך לבוא להבין את המשמעויות מה זה אומר להעביר לרשות מקומית את כל המידע. וזה משהו שנצטרך לבדוק. לא בטוח שכל רשות מקומית תוכל לעמוד במשמעויות של איסוף המידע בכללותו. כי צריך להבין, מאגר כזה יש לו משמעות, מן הסתם, ביטחונית מאוד משמעותית למדינת ישראל. זה בהקשר אחד.

לגבי גישה, אנחנו גם כן נצטרך להבין את המשמעויות, בדיוק איזה גישה נדרשת, צפייה במידע, העברת מידע וכו'. מן הסתם, וזה כן חשוב להבין, כל רשות מקומית שבשטחה נעשה פרויקט תשתית היא מן הסתם נמצאת חלק מהתהליך לאורך כל השלבים שלו. החל משלב התכנון וכלה בשלב הביצוע. ומן הסתם תדע ותכיר בצורה טובה מאוד מאוד את הפרויקט ואת המידע לגביו. לא הבנו איך, באה רשות מקומית לבצע עבודה בשטח X. איך היא תוכל לקבל את המידע על התשתיות שקיימות שם? היא צריכה לבצע עבודה. איך היא מקבלת היום? לא. רגע, מידע ספציפי? אנחנו הבנו שרוצים להעביר את המידע בלי קשר לביצוע עבודות. זה כאילו השאלה שעלתה. פשוט בסיום העבודות להעביר לרשות המקומית את המידע. הרשות המקומית, מבקשת רשות מקומית לתכנן משהו. לתכנן. אז זה במערכת.

היא צריכה לדעת מה מצב התשתיות בעיר שלה. אז כמו שכבר אמרנו מקודם, בסופו של דבר הרשויות המקומיות, כמו גם שאר גופי התשתית ואנשים שנדרשים לתת, גם לקבל מידע מהמערכת וגם לתת שירות במערכת, כי זה חלק ממה שהרשויות המקומיות יצטרכו לתת. יהיה להם יוזרים. כבר היום יש יוזרים למערכת, עם גישה ואפשרות לראות את הנתונים. חלילה אין פה שום כוונה לחסום את המידע של מיפוי התשתיות של רשות מקומית ממנה. היא תהיה חשופה אליו, הכל בהתאם לכללי הסייבר והאבטחה שנקבעו למי יכול להיות חשוף לאיזה מידע, בצורה מיטבית. אין פה שום כוונה לא לאפשר לרשויות המקומיות להיות חשופות לכמה שיותר מידע. אנחנו מבינים את הצורך הזה. בסופו של דבר המדינה והרשויות המקומיות אחד הם בהקשר הזה. לכולנו חשוב שיהיה לנו את אותו מאגר גם. יש לזה חשיבות עליונה ואנחנו שותפים אתכם לחלוטין בעניין הזה. רק לא הבנתי אם זה המצב או לא המצב. למה זה לא המצב? כי חברך אומר שצריך לבדוק. שנייה, אז אני אחדד, לפחות את מה שאני הבנתי.

כולנו רוצים שתקבלו את המידע. היום המידע הזה לא נאסף בצורה מסודרת ומלאה. והמטרה של החוק הזה, או חלק מהמטרות של החוק לייצר איסוף מסודר ומלא של כל המידע. השאלה עכשיו מי ישמור את המידע. האם הרשות תוכל לשמור את המידע? וזה מה שביקשתם קודם. אומרים פה נציגי משרד האוצר שמבחינת ביטחון המידע זה דבר שהוא בעייתי. ואנחנו כולנו מבינים למה נושא של תשתיות לא כל אחד יכול לאגור אצלו את כל המידע. עכשיו השאלה היא הנגישות של הרשויות למידע. אז כיוון שהדבר הזה כבר קיים היום, יש לרשויות את היכולת לגשת אל המאגר. אלא שכיום המאגר הוא עוד לא שלם.

ברגע שהמאגר יהיה שלם אז תוכלו, הנגישות שלכם תאפשר לכם להיחשף למידע.

ביחד עם ההסתייגויות שלא כל המידע יעבור באופן אוטומטי ובלי שום בקרה על מי מקבל את המידע וכו'. זה מה שהבנתי. האם הבנתי נכון, משרד האוצר? כן, אנחנו לא רצינו לשמור את המידע אצלנו. באמת רצינו את הגישה.

אז מצוין. תודה. אז כולנו on the same page, על אותו הדף. הלאה.

בוצעו עבודות גישוש, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין: בוצעו עבודות הגישוש על ידי גוף התשתית - יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה, ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 14 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש, לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש - יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש, בוצעו עבודות הגישוש על ידי גוף מבצע, שאינו גוף התשתית ביחס לאותו קו תשתית, יחולו הוראות אלה: הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה ויעבירו לגוף התשתית, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש, לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש - יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש; גוף התשתית שקיבל, לפי פסקת משנה (א) את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יעביר את המיפוי או ההודעה,

למאגר המיפוי, בשינויים או בלא שינויים, בתוך 14 ימים, גוף תשתית שהעביר למאגר המיפוי לפי פסקת משנה (ב) את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית או ערך את ההודעה, לפי העניין,

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין קביעת שטח במאגר המיפוי כשטח שהושלם מיפוי התשתית בתחומו, ובכלל זה לעניין התנאים וההליך לקביעת שטח כאמור. רגע, תעצרי. טוב, אני אגיד את ההערות שלנו.

מבחינת השינויים שבוצעו בנוסח, אז שני שינויים מרכזיים: אחד זה בדומה למה שעשינו בסעיף קטן (א), הגבלת לוחות הזמנים גם לגבי הפרויקט שביצע הגוף המבצע ולא רק לגבי גוף התשתית. ב-2(ב) אנחנו הוספנו אפשרות לגוף התשתית, בדומה למה שהוצע קודם, זה לא הוצע פה בהצעה המקורית של הממשלה, שגוף תשתית יוכל להעביר, אם הוא חושב שצריך לעשות שינוי במיפוי שהועבר עליו על ידי הגוף המבצע, בתוך אותם לוחות זמנים שכבר הוגדרו לו בחוק, הוא יכול לבדוק אם הוא מעוניין בכך. הוא יכול לבדוק ולהגיד צריך לשנות פה או לשנות שם את המיפוי. ולהעביר את זה עם שינויים או בלי שינויים. יש לנו שתי הערות או שאלות לסעיף הזה, לסעיף קטן (ב) וגם ל-(ג). לגבי סעיף קטן (ב) אז השאלה היא, קודם כל לדעתי צריך לשמוע, אני מציע לשמוע ממשרד האוצר את ההצדקה להבחנה המשמעותית בלוחות הזמנים בין סעיף קטן (ב) לסעיף קטן (א). בסעיף קטן (א) דיברנו על מיפוי של עבודות בתוך 60 ימים.

כשאנחנו מדברים על מיפוי של עבודות הגישוש אנחנו מדברים על מיפוי תוך 14 ימים. השאלה מה ההבדל בעבודת המיפוי? ברור שהעבודה עצמה היא לא אותה עבודה, מבחינת העבודה הפיזית. אבל מבחינת עבודת המיפוי האם, כאילו מה ההצדקה להבדל בין 14 ימים ל-60 ימים בהקשר הזה. ככל שבאמת אנחנו נשארים בלוחות זמנים מאוד קצרים בסעיף הזה, של סביבות 14 ימים, אנחנו היינו מציעים, זה גם מתקשר להערה ששמענו קודם מאחת המועצות האזוריות, לקבוע בהקשר הזה את ה-14 ימים כימי עבודה. כי 14 ימים זה באמת זמן שיכול ליפול בתוך חגים, פסח או סוכות. דברים כאלה. שזה יתיר זמן מאוד מאוד קצר לגוף התשתית. ולסעיף קטן (ג). סעיף קטן (ג) מדבר על כך ששר האוצר יקבע הוראות לעניין קביעת שטח במאגר המיפוי כשטח שהושלם מיפוי התשתית בתחומו ובכלל זה לעניין התנאים וההליך לקביעת שטח כאמור. אני לא בטוח ששר האוצר הוא הגורם הרלוונטי לעניין קביעת שטח כשטח שהושלם מיפוי התשתית בתחומו. אני לא יודע מה המומחיות של משרד האוצר בהקשר הזה, או של שר האוצר בהקשר הזה. אני חושב שיש שרים שעוסקים בתשתיות או דברים יותר מתאימים בהקשר הזה. נתייחס. בבקשה. דבר ראשון, לשאלה מה ההבדל בין העבודה שנדרשת בהליך מיפוי לבין בהליך גישוש.

למה לוחות הזמנים ארוכים יותר. זאת הייתה השאלה? שאלה לגבי עבודת מיפוי. לגבי עבודות מיפוי ולא עבודות גישוש. לא, בשני המקרים זה עבודות מיפוי. עבודות מיפוי אחרי עבודת קו תשתית ועבודת מיפוי אחרי עבודת גישוש. זאת השאלה.

כשאנחנו מדברים על עבודת מיפוי למעשה אנחנו בוחנים איפה נמצאות התשתיות בקרקע לאחר שנעשתה איזה שהיא עבודה. וזה בעצם מצריך ממודדים לבוא ולבחון, בעצם לשרטט מפה של איך נראים פני הקרקע עכשיו ואיפה עבר או שונה קו התשתית. צריך ממש לצייר את התוואי שלו כדי שיהיה לנו מיפוי מדויק של איפה הוא נמצא מתחת לפני הקרקע. לרוב זה גם יהיה על יותר מקו אחד, אלא על כמה קווים. כשאנחנו מדברים על עבודות גישוש, אנחנו מדברים במצב שבו אנחנו יודעים שיש לנו תשתית בשטח מסוים ואנחנו רק רוצים לאשש או לדייק בכמה סנטימטרים ימינה או שמאלה את המיקום שלה, כדי שנוכל לוודא שבמהלך העבודות לא פוגעים בה או כדי לאשש את - - - זה בהכרח כמה סנטימטרים? זה לא יכול להיות כמה מאות מטרים או עשרות מטרים? אז זה לא בהכרח כמה סנטימטרים, זה יכול להיות גם 20 ס"מ ו-30 ס"מ. אבל תכלית של עבודות הגישוש, בניגוד לעבודות של מיפוי לאחר העתקת תשתיות הוא לאשש את המיקום של תשתית מסוימת. ולכן אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכבר ידוע לנו מיקום הקו. העבודות שנעשות הן עבודות הרבה יותר נקודתיות, פחות מורכבות, ורק צריך לתת את האשרור הזה לאיפה בדיוק נמצאת התשתית. ולכן לרוב הן עבודות שהן קורות על תשתית ספציפית אחת במקטע ספציפי אחד, בבקשה של גוף תשתית אחד שיוודא איפה מיקום התשתית נמצאת. ולכן המורכבות, הגדול והצורך בעצם רק לאשש משהו שקיים ולא ליצור אותו מחדש, היא כזאת שהעבודה יכולה להתבצע בסד זמנים הרבה יותר מהיר. זאת הסיבה שעצם הפרדנו את לוחות הזמנים. גלעד, אם תוכל להזכיר לי את השאלה השנייה שלך כי אני לא זוכרת.

אני יכול לשאול עוד שאלת המשך לגבי השאלה הזאת?

האם יתכן מצב שבו אנחנו מבצעים עבודות גישוש כדי לדעת אם יש תשתית או אין תשתית.

יכול להיות? זה אחד המקרים. ככה זה הוגדר, ככה הגדרתם את זה בהגדרות. עבודות גישוש הם בשביל מצב שבו אנחנו מבינים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש תשתית. גוף התשתית או לא בטוח במאת האחוזים לגבי המיקום המדויק שלה בתוך המרחב וכאן - - - אבל יכול להיות מצב שאת מוצאת - - - שנייה רגע. וכאן אני כן מדברת על עניינים של סנטימטרים, גם אם זה יכול להגיע ל-100 ס"מ. אבל בשביל למנוע מצב שבו פוגעים בתשתית סתם במהלך העבודות עם כלי עבודה מאוד מאוד מאסיביים וגדולים אנחנו מאששים את מיקום התשתית. תכלית העבודה של גישוש היא לאשש את מיקום התשתית. האם היה מקרה אי פעם שבו בדקו במהלך גישוש את מיקומה של תשתית ויכול להיות שלא מצאו אותה? יתכן.

כאן אני אגיד שזה בטח יהיה קל יותר ופשוט אהה. אני שואל על מקרה שבו גילית תשתית שלא ידעת שהיא קיימת. האם יש מקרים שאת עושה עבודת גישוש כדי לגלות תשתית א' או כדי לבדוק בכלל אם יש תשתית ואת מגלה תשתית שלא ידעת, שבכלל לא ידעת שהיא קיימת באותו אזור? לצורך העניין, אם אני באה לעשות כגוף מבצע עבודות לגישוש תשתית של קצא"א ובמקרה יש שם גם תשתית תקשורת, אם לא שאלתי את חברות התקשורת איפה נמצאת התשתית שלהם והם העבירו לי מיפוי, יכול להיות שבמהלך הגישוש אני אתקל בתשתיות נוספות כזאת. אבל מטרת הגישוש היא לא למצוא את התשתית הזאת. היא לא המקום שבו אני עוקבת אחר התשתית באותה נקודה שבה אני מבצעת את עבודות הגישוש והיא לא התכלית שעבורה אני צריכה להעביר את המיפוי. ולכן עבודות גישוש במהותן הן עבודות מצומצמות יותר.

האם במסגרת עבודות גישוש שמוגדרות כעבודות לגילוי מיקום של קו תשתית יכול להיות מצב שבו מגלים קו תשתית שלא ידענו על קיומו? ואז השאלה האם 14 ימים מספיקים בהקשר הזה למיפוי של קו התשתית. לא יודע, יכול להיות שכן. אז אני אומרת שזה מורכב יותר. כי השאלה היא מה באנו לחפש בכלל. יכול להיות, יש בוודאי עוד קווי תשתית בקרקע.

הסעיף לא מדבר על שאלה האם חיפשנו את מה שמצאנו. יכול להיות שחיפשנו משהו א' ומצאנו משהו ב'. הסעיף כרגע מחייב שכל - - - אם זה מה שתרצה להבהיר, אז אפשר להבהיר את זה. - - - שכל תשתית שמצאתם אתם צריכים. אז גלעד, זאת הערה טובה.

בוא נבהיר שהמטרה בעבודות גישוש היא למצוא את התשתית שאותה חיפשנו. לא בעבודות גישוש. שוב, בסעיף קטן (ב). הסעיף אומר בוצעו עבודות גישוש, לא משנה מה מטרתן. ואנחנו אומרים מהות הגישוש היא למצוא את קו התשתית הזה.

אז אין שום בעיה, פשוט נבהיר את זה. לגבי קו תשתית שמקומו התגלה. יכול להיות קו תשתית שחיפשנו, יכול להיות קו תשתית אחר. זה יכול להיות כל קו תשתית. אם גיליתם קו תשתית שם, אתם חייבים להעביר את המיפוי שלו תוך 14 יום. זה כרגע הסעיף שאתם מציעים. אני חושבת שבהמשך להערה שלך. באופן עקרוני כנראה הוא נכון. השאלה אם הזמנים - - - בהמשך להערה שלך, תכלית עבודות הגישוש כמו שהן קורות בפרקטיקה היום, היא לא על הדרך למצוא תשתיות אחרות. אני שנייה אתן דוגמה מהשטח, כדי שאולי יהיה לנו קל יותר להבין. אבל אם קצא"א ביקשה מנת"ע לצורך העניין, ונת"י לעשות עבודות לגישוש בשביל לבחון איפה התשתית שלה ועל הדרך נת"י רואה שם תשתית של גוף אחר - היא לא תמפה גם אותו. כי זה לא עבודה וזה לא התכלית של מה שהיא נדרשה לעשות כרגע. וזה לא מטרה שלה. ואם, אני מבינה את הקושי שאתה מעלה פה ולכן אולי הדרך הנכונה ביותר להתמודד איתו היא לחדד את ההגדרה של עבודות גישוש כדי שיבהירו שהמטרה היא לאשש את מיקומה של תשתית ספציפית באופן שזה לא יעלה פה קושי.

אבל הבעיה היא לא בהגדרה, הבעיה היא פה בסעיף המהותי.

כי אתם כותבים פה, שוב. גם אם המטרה של עבודות הגישוש היא למצוא משהו ספציפי. אתם כותבים בוצעו עבודות גישוש, במטרה למצוא משהו ספציפי. נניח שאני הולך איתך להגדרה. יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית לגבי קו תשתית שמקומו התגלה. זה יכול להיות קו תשתית אחר גם. אז אתה רוצה שנשנה את זה שלגביו בוצעו עבודות הגישוש? קודם כל, מבחינה מהותית הוועדה צריכה לחשוב האם זה נכון. בהנחה שמצאנו קו תשתית אחר אני חושב שזה נכון כן להעביר אותו, גם אם לא התכוונו למצוא אותו. אדוני יושב הראש, אפשר להתייחס?

השאלה שלי היא יותר לגבי לוחות הזמנים. האם לוח הזמנים למיפוי 14 ימים זה מספיק?

אם מצאת משהו, גם אם לא התכוונת למצוא, אבל ראית שיש פה משהו. תגיד לנו שיש פה משהו. זה קצת יותר מורכב אבל. כי אם בנקודה מסוימת ראית שיש פה משהו, הרי אנחנו לא מעבירים נקודה נקודה. אנחנו מעבירים תשתית. ואם לא התכוונת למצוא תשתית מסוימת אז יכול להיות שאתה מחיל פה דרך ההוראה הזאת הוראות וחובות על חברות אחרות למפות תשתיות שהן לא שלהן, כי הן נתקלו בהן במקרה. וזה לא ממש מטרת הסעיף. זה הסיפה של הסעיף. כך כתבתם את הסעיף. בסדר גמור. אז אנחנו מקבלות את החידוד. יש פה חידוד חשוב שהוא היה צריך להבהיר לגבי מהות עבודות גישוש. אפשר להבהיר את זה בסעיף המהותי שאנחנו מדברים שממצאי עבודות הגישוש יחולו על התשתית שאותה, שלגביה חלו עבודות הגישוש. כדי לא להרחיב את זה למשהו אחר. וכך גם נוכל גם להישאר עם התכלית וגם לחדד את החשש שעלה. כן, בבקשה.

אורן עמיאל, מארגון "מים לישראל". אני מנהל גם אגודת מים בשטח בדרום השרון. אז אני אספר לכם קצת מהשטח, כי אתה שואל על 14 יום. במגזר הכפרי, לא יודע אם אתם יודעים,

חלקו הגדול קיים עוד לפני קום המדינה, לפני חוק התכנון והבנייה. יש המון תשתיות שלא, קשה להאמין, אבל הן עדיין עובדות גם אחרי 90 שנה. חלקן הגדול לא ממופה. לבוא ולצפות כשעושים, יש הבדל בין עבודות מיפוי לעבודות גישוש באמת. מיפוי בדרך מתבצע על ידי מודדים, עם איזה שהם עזרים טכניים כאלה ואחרים. הן עבודות יותר מהירות. עבודות גישוש מחייבות בדרך כלל להביא איזה טרקטור לשטח. לוקח זמן לתאם את הדברים האלה. אתה לא יודע מה אתה מוצא. כמו ששאלת,

המון פעמים מגלים תשתית שלא ידענו שקיימת שם בכלל. שלא יודעים למי היא שייכת לפעמים. ולכן לצפות שתוך 14 יום כל העסק זה יהיה ממופה, מדויק וכולם ידעו מי ומה - קצת לא סביר בעיניי. אני רק אבהיר שאנחנו מדברים על העברת המיפוי. לא על ביצוע עבודות המיפוי. זאת אומרת אחרי שסיימו עבודות הגישוש, אחרי שעשית כל מה שצריך, כמה זמן צריך. מהרגע שהסתיימו העבודות האלה - - - המודד במשרד זה כמה ימים,

אז לכן 14 יום זה כן זמן סביר. אנחנו לא הטלנו פה דברים שהם לא במגבלת לוחות זמנים סבירים. אבל כל התהליך של לפני זה. אלא רק מדברים על החובה להעביר. מעבר לכך, החובה שנתנו כאן היא לא חובה לבצע עבודות גישוש בכלל, אלא היא אמירה מאוד פשוטה. אם מישהו כבר ביצע עבודות גישוש, במקום שהוא ביצע עבודות גישוש, בגלל שיש לנו פה איזה שהוא אישוש על מיקום התשתית, אנחנו רוצים שהוא יעביר את המידע בשביל לחזק את המאגר שלנו. ההוראה הזאת לא מכילה הנחיה פוזיטיבית לבצע עבודות גישוש. לא אומרת תוך כמה זמן צריך לבצע עבודות גישוש. כל מה שהיא עושה היא לבקש להעביר את המידע, אם הוא בוצע, בשביל לחזק את המאגר שלנו. אם אפשר הצעת ייעול קטנה. כן, בבקשה, בבקשה. אפשר להוסיף בסעיף 2(א) שהתגלה קו תשתית אחר יחול האמור בסעיף 2(א) הקודם, של 5(2)(א). אני מבינה את ההצעה. החשש שאני רגע מציגה פה שכשגוף תשתית עושה גישושים לעצמו אנחנו לא רואים פה שום בעיה, ולכן יש לנו את סעיף 1 לפי דעתי שמדבר על גישוש שגוף תשתית עושה לעצמו. סעיף 2 מדבר על החלת חובה לביצוע גישוש של גוף תשתית אחד על גוף תשתית אחר. מצב שבו אם יזם מסוים בא ורוצה לבצע כביש, גוף תשתית אומר לו בוא תבדוק בדיוק איפה התשתית שלי נמצאת. אנחנו מבינים שלפעמים זה הכרחי ולכן לא פסלנו את החובה הזאת. אבל יש בהרחבה, לפי ההצעה שאתה מציע כאן, בשביל לייצר איזה שהיא חובה פוזיטיבית עכשיו על גופים מבצעים לעשות מיפוי תשתיות או גישושים על קווי תשתית שאף אחד לא, שלא נדרש לבצע באותה עת את הגישוש. זה לא חייב להיות בקשר עם הפרויקט וזה יכול אפילו לעכב את המיזם ולא לייעל אותו. ולכן אנחנו לא רוצים להחיל חובה של הרחבת הגישושים והמיפויים על תשתיות שלא מלכתחילה היה צורך לעשות את עבודות הגישוש עליהן.

מה קורה אם גוף מבצע או גוף תשתית, לצורך העניין זה לא כל כך משנה,

עושה עבודות גישוש, לחפש משהו מסוים, מצא תשתית של גוף אחר. מבחינתכם הוא צריך להתעלם מזה? מבחינתנו כל גוף תשתית יהיה אחראי על התשתיות שלו.

וזה שנת"ע, לצורך העניין, לא תדע איפה נמצאת תשתית של מי אביבים לא אומר שמי אביבים לא יודעת איפה נמצאת התשתית שלה או שמאגר המיפוי לא יודע. לא כל המידע נמצא אצל כולם. כשנת"ע, לצורך העניין, אני אתן פה בכוונה משתדלת להשתמש בשמות של הרבה חברות, כי אין פה שום דבר ספציפי לאף חברה. אבל רק בשביל שנבין את השחקנים. זה שחברה מבצעת לא יודעת או עשתה גישוש לחברה אחת וראתה תשתית של חברה אחרת, לא בהכרח אומה שהיא הייתה אמורה לדעת שהיא שם. שיש צורך למפות אותה. שיש צורך לבצע עכשיו הרחבה של המיפוי. הוא יכול להגיע עד אין קץ. עבודות גישוש הן עבודות מאוד מאוד ממוקדות שמטרתן לבחון את מיקומה של תשתית ספציפית. אנחנו רוצים, המטרה בחוק הזה היא שחברות התשתית יקחו אחריות על התשתיות שלהם, ידעו איפה התשתיות שלהם ואנחנו לא רוצים דרך ההנחיה הזאת להחיל עכשיו איזה שהיא חובה פוזיטיבית של מיפוי תשתית על ידי גופים אחרים בכלל בשביל לעשות את הבחינה הזאת. אולי אבל שיידעו.

אני חנה זיכל, היועצת המשפטית של חברת "מקורות", בלי שמות. כן, בלי שמות.

אז אני חושבת שבמידה ובאמת חברת תשתית אחרת עשתה גישוש ומצאה איזה שהוא קו ישן של חברת "מקורות" או קו מים, היא לא מחויבת לעשות שום דבר. בטח לא לעכב את הפרויקט שלה. אבל ליידע אולי, להוציא איזה שהיא הודעה פשוט לחברת "מקורות".

אבל איך היא אמורה לדעת אם אתם יודעים או לא יודעים? בלי לדעת. היא פשוט מיידעת 'תשמעו, עלינו על איזה קו, תהיו מודעים'.

לא לעשות שום דבר מעבר לזה. כי אולי אנחנו לא מודעים. יש קווים ישנים. זה הודעה בתפוצת נאט"ו, כי לא יודעים תמיד של מי התשתית הזאת בכלל. יש מצבים שלא יודעים של מי התשתיות האלה. אם יודעים אז יכולים להוציא הודעה, ליידע. זה בלי סנקציות. אתם יודעים, זה רק לייעל. בסוף זה לייעל.

אני פשוט לא בטוח שזה ייעל.

זה יכול לייצר תוספת של עוד משימות וחובות. לא קריטי.

לכאורה, אני מבין שלא תמיד זה ככה. אבל לכאורה "מקורות" אמורה לדעת איפה מונחות תשתיות שלה. לא תמיד זה כך. אבל אי אפשר לצאת מנקודת הנחה שעכשיו אם עשינו עבודות גישוש וגילינו קו תשתית של "מקורות" שלא ידענו שהוא שם, שחברת "מקורות" לא יודעת שהוא שם. אז תראו, כל המערכת הזאת היא בעצם מהיום והלאה. ואנחנו נמצאים הרי במצב של תשתיות ישנות ברחבי הארץ, שעליהן לא עולים.

כמו שבחברת "מקורות" כיום יש מערכת של מיפוי וגם דיווח וגם תיעוד תשתיות מאוד משוכללת. אבל זה עדיין, זה לא חל על כל הקווים מלפני קום המדינה. אז בסדר.

אבל עדיין לא הייתי, אני חושב שזה יוסיף יותר. אני מבין מה אתם מנסים לעשות, אבל נראה לי שזה יוסיף יותר בירוקרטיה ותסבוך מאד לייעל. אני כן רוצה אבל לקבל את ההערה על הנושא של 14 ימי עבודה. כי אם זה נופל על פסח. גם פסח הוא לא 14 ימים. יש פה, בסופו של דבר כל החוק כאן אנחנו משתמשים במונח "ימים" ולא ב-"ימי עבודה". היינו מעדיפים אם יו"ר הוועדה רוצה להרחיב את מספר הימים, להרחיב את מספר הימים אבל לא לחזור ולדבר במונחים של ימי עבודה. הן בשביל לשמור פה על איזה שהיא קוהרנטיות כרגע. ובכל מקרה, אני חושבת שכמו שהסברתי, וגם חברי פה אפשר לומר שתמך בעמדתי, ש-14 ימים כאן הוא לא מספר ימים שהוא מאוד מאוד שאפתני או מרחיב. אנחנו בסך הכל מדברים על העברת המידע. לא על ביצוע עבודות הגישוש.

ולכן אני חושבת ש-14 ימים זה ממש זמן סביר להעביר בו מידע בכל מקרה. בבקשה. אם אפשר רק הערה הנדסית. יש שני סוגים של גישושים. זה חשוב מאוד שכשמאגר המידע שיתקבל יבוסס על איתור פיזי או דיטקציה פיזית ולא על איתורים אלקטרו-מגנטיים. יש פערים משמעותיים, בעיקר בציר ה-Z וגם סטיות בציר ה-X וה-Y, כאשר משתמשים באיתור שהוא אלקטרו-מגנטי. ולכן חשוב לדייק את זה שגישושים שיועברו יהיו מבוססים דיטקציה פיזית חתומים על ידי מודד מוסמך. כדי לא להטעות חלילה גופים אחרים. אז אני רק אבהיר שכמובן כל ההנחיות למאגר הם בהתאם לתקנות המודדים ואין פה שום שינוי או הוראה פוזיטיבית לגבי איך צריך לבצע את הגישוש. מעבר לזה, כשאנחנו מגיעים לגישוש אז כל גוף תשתית יכול להחליט בעצמו איך הוא עושה את הגישושים שלו בשביל לייצר את המאגר האמין ובטח שיכול לבקש או שהוא מתנה את אישורו לחברה מבצעת, לגוף מבצע, סליחה, לבצע גישוש, להורות לו איך בדיוק לעשות את הגישוש. ולכן ההערה לגמרי מקובלת. אנחנו פשוט לא רוצים להיכנס במסגרת החוק פה ולהחיל או לשנות חובות קיימות. אלא רק מדברים על איך מועבר המידע. טוב, בסדר גמור. אני מציע שאנחנו נעביר, אנחנו נאריך את מספר הימים אז ל-21 יום.

זה נראה לי ייתן איזה שהיא התייחסות, מצד אחד ישמור על מספר ימים קצר אבל כן ייתן איזה שהיא יכולת גמישות. בסדר? השאלה אם אנחנו, השאלה אם אנחנו, בהמשך למה שאמרה דנה. האם אנחנו, אתה רוצה שאנחנו ננסח איזה שהוא סעיף שמבהיר שהכוונה היא רק לגבי, שהחובה בכלל להעביר את המיפוי היא רק לגבי אותה תשתית. התשתית הספציפית שחיפשת.

בסדר גמור. ו-21 ימים זה יחול בכל סעיף קטן (ב). גם בפסקה 2(א) ו-(ב). כן. ויש את ההערה שלי לגבי סעיף קטן (ג). תזכיר לנו אותה. השר הרלוונטי לקביעה.

האוצר. החוק מקודם על ידי שר האוצר. מעבר לכך, אני אגיד שיש חשיבות - - - כל חוק ההסדרים מקודם על ידי שר האוצר. יש חשיבות בשמירה על גורם אובייקטיבי כאן. יש לנו משרדים שונים שאמונים על תשתיות שונות. וברגע שיש מישהו שלא אחראי על שום תשתית יש לו את היכולת לראות את התמונה הגדולה ולקבוע תקנות שלא מעדיפות תשתית אחת על פני אחרת. המשרדים עושים את עבודתם נאמנה כשהם מגנים על התשתיות שבאחריותם, הם מקדמים אותם בצורה המיטבית. וכאן דווקא יש יתרון ואיזה שהוא זום מלמעלה שרואה את הצורך המשקי ויקבע תקנות שוויוניות. בסדר,

נשאיר את זה כך. פרסום ברשומות של מאגר המיפוי 5א. שר האוצר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר את פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות אשר ישמש כמאגר אליו יועבר המידע לפי חלק זה. רק אני אסביר את השפה של הסעיף הזה. אנחנו בהתחלה ביקשנו ממשרד האוצר לדייק את ההגדרה של מאגר המיפוי, שמפנה שם לאיזה שהיא החלטת ממשלה בלי מספר ולא ברור,

יש איזה אמירה כללית של מאגר מיפוי בתחום התשתיות הלאומיות. וביקשנו לעשות את זה, לדייק את ההגדרה הזאת, כך שיהיה ברור לאיזה מאגר, על איזה מאגר מדובר. הסעיף הזה מצד אחד בא לתת מענה לשאלה הזאת. ושיהיה ברור על ידי פרסום ברשומות של שר האוצר על איזה מאגר בדיוק בתחום התשתיות הלאומיות אנחנו מדברים שעליו חלה החובה להעביר את המידע.

משאיר איזה שהיא גמישות שהשר ביקש, שככל שזהות המאגר תשתנה בהמשך הדרך, אז שר האוצר יוכל להודיע ברשומות שמעכשיו מעבירים למאגר אחר, שגם הוא עומד באותם קריטריונים. מצוין, בסדר גמור. בואו נמשיך. העברת מידע נוסף למאגר המיפוי 6. (א) גוף מבצע שביצע עבודות להקמת מנהרה תת קרקעית, מנהרת קווי תשתית, מנהרת ניקוז או מנהרת בעלי חיים, יעביר למאגר המיפוי בתוך 60 ימים מסיום העבודות מיפוי מפורט ביחס למיקום המנהרה האמורה, שנערך בהתאם למפרט המיפוי, לעניין זה, "מנהרה תת קרקעית" - מנהרה העוברת,

מתחת לפני הקרקע, אשר עוברות בה דרך או מסילת ברזל כהגדרתן בפסקה (1) להגדרת "תשתיות לאומיות"; (ב) גוף מבצע שביצע סקר קרקע יעביר את ממצאי הסקר למאגר המיפוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד השלמתו של הסקר, תצורת תוצאות הסקר תיערך בהתאם למפרט שפרסם שר הבינוי והשיכון באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, אם פורסם; (ג) הגופים המפורטים להלן יעבירו מידע למאגר המיפוי בהתאם להוראות כמפורט להלן: (1) גוף ציבורי או גוף תשתית יעביר למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידיו, בתוך 30 ימים מיום שהגיע לידיו, אלא אם הועבר אותו סקר למאגר המיפוי לפי הוראות סעיף קטן (ב); (2) ביצעה רשות העתיקות חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את תחום ריבועי הבדיקה שבהם נערכו החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור, בתוך 30 ימים מיום השלמת החיתוך או החפירה,

אישר משרד הבריאות ביצוע קידוח לפי פקודת בריאות העם, יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם של אזורי המגן שמסביב לקידוח, לפי הפקודה האמורה, בתוך 30 ימים מיום מתן האישור,

"אזור מגן" - כהגדרתו בתקנות לפי פקודת בריאות העם. (ד) אין בעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)(1) ו-(3) כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות בנוגע לתוכן המידע. אני אגיד את השינויים שעשינו פה, שאנחנו מציעים פה בסעיף הזה ואת ההערות שלנו. אז בסעיף קטן (א), העברת מידע נוסף למאגר המיפוי, אנחנו מציעים להרחיב את מה שהציעה הממשלה לגבי חובת העברת מידע למאגר המיפוי. ההצעה הממשלתית המקורית דיברה על מנהרה תת קרקעית או מנהרת קווי תשתית. אנחנו הצענו ונציגי הממשלה קיבלו את ההצעה שלנו, להוסיף גם מנהרת ניקוז או מנהרת בעלי חיים. הכוונה היא שכמה שיותר מידע בעצם יגיע למאגר המיפוי. זאת אומרת, אין סיבה שלא למפות. אנחנו רוצים שיהיה להם כמה שיותר מידע על כל דבר שנמצא בשטח. בסעיף קטן (ב) זה בהמשך להערות בסעיפים הקודמים. אז גם פה אנחנו מקציבים לוח זמנים גם לגוף המבצע ולא רק לגוף התשתית, מה שלא היה קודם. יש איזה שהיא הבהרה פה מבחינת נוסח שההנחיות שמפרסם שר הבינוי הן מתייחסות לתצורה של העברת התוצאות ולא לאופן ביצוע סקר הקרקע שהוא נערך, יכול להיערך בהתאם לתוכנית או בהתאם לכל מיני הוראות נורמטיביות אחרות. אנחנו לא עוסקים בשאלה איך מבצעים את הסקר, אלא איך מעבירים את התוצאות שלו למאגר המיפוי. ב-ג(1) אנחנו מוסיפים שגם, שלא רק גוף ציבורי יעביר את ממצאי הסקרים שנמצאים בידיו. אלא גם אם גוף תשתית, אם יש בידיו ממצאים של סקר מסוים ואיכשהו הגיעו אליו ממצאים כאלה, הוא צריך להעביר אותם למאגר המיפוי. בעצם ההערה היחידה שלנו לסעיף הזה, למרות שהיא הערה משמעותית, אבל היחידה לסעיף הזה, לגבי סעיף קטן (ד). אנחנו יוצרים פה בסעיף קטן (ג) חובה על מספר רב של גופים להעביר מידע.

להעביר מידע שנמצא בידיהם. שאני חושב שברוב המקרים הם גם שולטים, זאת אומרת ברוב המקרים הם שולטים במידע הזה או צריכים לבצע פעולות שקשורות למידע הזה. אחראים לביצוע פעולות שנגזרות מהמידע הזה. והממשלה מציעה לקבוע שאין בהעברת מידע למאגר המיפוי, לפי הסעיפים האלה, כדי לייחס להם אחריות לגבי תוכן המידע עצמו שהם העבירו. אז אחת משתיים: אם המידע הזה הוא לא מידע מהימן, אולי כדאי שלא יעבירו אותו בכלל.

להגיע למצב שאנחנו מטעים אנשים לגבי מיפוי של תשתית כלשהי. אם המידע הזה כן מהימן והגופים האלה כן שולטים במידע אז מן הראוי. אז למה לא לייחס להם אחריות. שנייה, אפשר רק? בבקשה. ראשית, מנהרת ניקוז, לכאורה ניקוז זה חלק מקווי תשתית. אני לא יודע למה ניקוז איננו נחשב קו תשתית. אבל מנהרת בעלי חיים היא בוודאי נחשבת. לא בהגדרות של החוק הזה.

אבל מנהרת בעלי חיים היא בוודאי נחשבת מנהרה תת קרקעית, כי היא עוברת בדרך. ודרך, בהגדרתה המפנה לחוק התכנון והבנייה, כוללת גם בעלי חיים.

כשמשפטנים נכנסים.

לא, זה בסדר גמור.

בהגדרת תשתיות לאומיות, דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, כותבת ההגדרה בחוק התכנון והבנייה: תוואי למעבר רכב, הולכי רגל או בעלי חיים. ולכן ממילא מנהרת בעלי חיים זו הגדרה מיותרת. לגבי ניקוז, אני לא נעול על זה שניקוז איננו חלק מקו תשתית, כי את זה עוד לא בדקתי. אבל דרך לבעלי חיים כלולה בהגדרת דרך. אבל הגדרת דרך היא לא כלולה בהגדרה של קווי תשתית. אני חושב שהכוונה למעבר בעלי חיים, מתחת, לא דרך. מנהרה תת קרקעית, לפי הגדרה: "מנהרה העוברת מתחת לפני הקרקע, אשר עוברות בה דרך".

דרך היא מעבר לבעלי חיים. יש מעברים לבעלי חיים שהם לא מתחת לפני - - - אז היא לא מנהרה. אז הם לא נכנסים להגדרת מנהרה. אני רק אומר שמנהרת בעלי חיים זו הגדרה מיותרת. זה הכל הערה ניסוחית. אולי להחליף את זה מעבר, במקום מנהרת. הכוונה למעבר בעלי חיים. מעבר בעלי חיים בדרך. אז זה לא מנהרה תת קרקעית. הסעיף הזה עוסק במנהרות. חבר'ה, אני רק אומר.

גם אם מבחינת המבנה של ההגדרות של הסעיף הזה בחוק זה הגדרות סיבוביות שלוש פעמים. כי אתה מפנה לסעיף ההגדרות, שמפנה לסעיף ההגדרות, שמפנה לסעיף הגדרות. הרי כי גם דרך כוללת גם מסילת ברזל.

ההגדרות פה, זו ההערה לגבי, סתם טכני. ולגבי מנהרת ניקוז, האם ניקוז נכלל כקו תשתית, כן או לא - זה עוד לא בדקתי. אם תרצה אני אבדוק. אבל מנהרת בעלי חיים זו באמת הגדרה מיותרת להבנתי. אני מציע שאם אנחנו מסכימים על המהות, אז מבחינת נוסח אנחנו נבדוק אם צריך להוסיף את ההגדרה או לא.

אני אומר שזה כבר כלול בנוסח שהציעה הממשלה.

הערה במקום, ככה זה מוגדר גם בחוק. מה, מה? ככה זה מוגדר גם בחוק, הוא צודק. הממשלה לא סברה שזה כלול, אבל בסדר. בסדר גמור. זה מה שקורה כשעושים הגדרות סיבוביות, אגב. לכן כדאי להפנות ישר.

אז אדוני היועץ המשפטי, תבדוק את העניין הזה. ואם זה מיותר אז נוריד את זה. לגבי האחריות של מעביר המידע. לגבי אחריות של מעביר המידע, אני פשוט אומר בקצרה לפני שאני יוצא. לגבי האחריות על מעביר המידע. הטענה כטענה הגיונית ונכונה. צריך לחשוב על זה כשאשר אתה מטיל אחריות אז אתה מייצר איזה שהוא, לפעמים עודף התגוננות. מאשר אתה בא ואומר לדאוג, הטלת האחריות יש בה חסרונות כי אתה מייצר תמריץ או לא להעביר או,

בייחוד אם אין עליי חובה לעשות את הסקר מסיבות אחרות, אז אני מעדיף לא לעשות את הסקר או לעשות את הסקר ולא להעביר את המידע, כדי לא לייצר את האחריות. אנחנו כותבים פה חובה להעביר. בסדר, מייצרים חובה. אנחנו יודעים מספיק שאת החובה אפשר למלא בצורה יותר טובה, יותר מהירה. יותר, ולהימנע מעשיית סקר אם לא חייבים. ולעומת זאת, אם המידע מועבר ללא אחריות,

זה נועד ליידוע. לייצר התנהגות. ולא לייצר חובה.

לפעמים מייצרים הרתעת יתר ואנחנו נגרום לאנשים לא להגיש את המידע או להגיש אותו באיחור או להטיל עליהם עלויות רגולטוריות כבדות. לעשות לו אקסטרה, אקסטרה צ'ק ולהוריד מעליהם את האחריות.

אלא אם כן יש לכם משהו להוסיף על ההתייחסות הזאת, אני חושב שזה נשמע לי סביר ומקובל. זה מתכתב גם עם מה שאמרתם בשלב קודם, שאנחנו כרגע הולכים למהלך. מנסים לייצר שינוי התנהגות וכל מה שקשור לנושא סנקציות אנחנו כרגע לא מכניסים. אנחנו נבחן את זה בהמשך הדרך. רוצים להוסיף על זה משהו נוסף? רגע, שנייה אחת. אני אגיד רק בקצרה. בבקשה. שעשינו פה יחסית הבחנה בין דברים שעליהם ממילא אחראי גוף התשתית. ואנחנו בוודאי מה, תכלית החוק היא לייצר פה אחריות. אנחנו רוצים שגופי תשתית ייקחו אחריות על מיפוי התשתיות שלהם. לבין מקומות שבהם לא. ולכן אני חושבת שבמקומות שכן, אז בוודאי שכן. במקומות שלא, צודקים.

נשמע לי סביר. תודה רבה. בבקשה. רציתי להעיר בהמשך להערה של חבר הכנסת רוטמן. יכול להיווצר מצב שהרבה גופים יאלצו לעשות סקר כפול או שחלק מהסוקרים שמבצעים היום עבודות לא יאושרו, כי הם לא יודעים לעבוד לפי המפרט של משרד השיכון או אני לא יודע מה. יש לזה עוד סרבול רגולטורי לא פשוט לדבר הזה. חבר הכנסת רוטמן, בכל פעם שיש קרבות עזים בוועדת החוקה, אתה מוזמן לבוא אלינו. אצלנו הדיונים נינוחים ורגועים, אז אתה מוזמן. אני אשתדל תמיד, אבל לא בטוח שיהיה לי זמן. היום במקרה אין דיונים בוועדת חוקה, היום יצא לי. מצוין. אם אפשר עוד הרבה קטנה. הציע חבר הכנסת רוטמן. אני חושב שהמושג מנהרה הוא לא מתייחס למושג מערה. יש להפריד בין הדברים. מנהרה היא משהו שהאדם יצר, מערה היא מערה טבעית. ויכול להיות שמי שכתב פה מהתחלה וכתב מנהרת בעלי חיים התכוון למערת, מערה טבעית. זה לאו דווקא של בעלי חיים, זה יכול להיות מערה קרסטית. החשיבות אולי כן לדווח עליה, למה זה מופיע פה. כי מערה קרסטית למשל או מערה טבעית יכולה להיות ערך טבע מאוד חשוב ומעניין שלא נמצא קודם ובעבודות הגישוש הוא נמצא.

אבל זה בכל מקרה אבל לא - - - ולכן כן יש חשיבות להעביר אותו למרכז המיפוי. בסדר. נראה לי שאמרנו. אנחנו נבדוק את זה גם מבחינת הניסוח ומבחינה משפטית. על המהות אנחנו מסכימים. כן, בסדר גמור. טוב, ממשיכים. העברת מידע שנאגר לפני יום התחילה למאגר המיפוי 7. (א) נוסף על הוראות סעיפים 5 ו-6, בתוך 90 ימים מיום התחילה יעבירו הגופים המפורטים להלן מידע למאגר המיפוי, בהתאם להוראות אלה: גוף תשתית יעביר למאגר המיפוי את המיפוי העדכני הנמצא בידיו ביום התחילה, לגבי קווי התשתית שבהחזקתו, רשות מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית למים ולביוב כמשמעותה בחוק המים, התשי"ט-1959, ומשרד הבינוי והשיכון יעבירו למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידיהם ביום התחילה, גוף מבצע יעביר למאגר המיפוי- מיפוי עדכני הנמצא בידיו ביום התחילה, ביחס למיקום מנהרה תת קרקעית כהגדרתה בסעיף 6(א) או מנהרת קווי תשתית, ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידו ביום התחילה. רשות העתיקות תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את ריבועי הבדיקה שבהם נערכו חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה לפני יום התחילה והמציין את ממצאי החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור, משרד הבריאות יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם העדכניים של אזורי המגן כהגדרתם בסעיף 6(ג)(3) שמסביב לקידוח שאישר המשרד לפי פקודת בריאות העם לפני יום התחילה. (ב) אין בעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) ו-(5) כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות במנוגע לתוכן המידע. זאת למעשה הוראת מעבר שנועדה לתת מענה למידע שהגיע לידיהם של הגופים המפורטים לפני יום תחילת החוק. יש לי תחושה שהיועץ המשפטי רוצה להעיר הערה על הסעיף הזה. קודם כל, אז כמו שאמרה שי, אז זה נראה לנו יותר נכון לקבוע את הסעיף הזה כהוראת מעבר. אבל זה עניין של נוסח. אני מציע שבהקשר הזה תסמיכו אותנו להחליט האם זה יהיה, יופיע בסוף החוק או רק הוראת מעבר. כהוראה בלב החוק. הוסמכתם. ההערה שלנו היא לגבי פסקה (2), שבה יש רשימה של גופים שצריכים להעביר למאגר מיפוי ממצאי סקר קרקע שנמצא בידיהם ביום התחילה. ויש פה בעיה, כי רשום מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית למים וביוב ומשרד הבינוי והשיכון. והשאלה היא בעצם למה אנחנו לא מטילים את החובה הזאת על כל גוף ציבורי שיש בידיו ממצאים של סקר

קודם כל, לגבי עצם החובה. וגם החובה פה היא מוגבלת רק לסקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית. השאלה האם סקר קרקע שנערך במסגרת אחרת ונמצא בידי, האם לא נכון להעביר גם אותו למאגר המיפוי?

זאת אומרת, גם בסעיף הזה, כמו בסעיף הקודם, אין אחריות על תוכן המידע. כאן זה גם יותר הגיוני, כי מדובר במידע ישן כביכול שאנחנו רק רוצים שיועבר משהו. ולא בהכרח הגוף מיפה אותו כמו שצריך. אבל יש לך משהו ביד? יש לך מידע ביד? תעביר אותו למאגר המיפוי. כן, טוב. אני יכול להניח מה תהיה התשובה, אבל אני אשמח לשמוע אותה מכם. אז אני קודם כל אתייחס לשאלת הגופים. בגלל שמדובר פה במידע שמועבר רטרו אקטיבית, למעשה יכולים לצאת מצבים שהם מצבים מאוד רחוקים.

לצורך הדוגמה, לו הוועדה הייתה מבקשת לקבל דוגמה למה הוא סקר קרקע ודנה הייתה משיגה מאחד הפרויקטים הוראת החוק הייתה חלה על דנה. זאת אומרת, מדובר כאן בקביעת חובה מאוד מאוד רחבה שלגופים ציבוריים שאינם מנהלים מאגרים מסודרים כחלק מתפקידם יש קושי מהותי היכולת להעביר את המידע היא יכולת חסרה מאוד. אני מזכיר שפה הם צריכים להעביר אפילו לא לפי מפרט המיפוי שדיברנו עליו. לא, אבל יש לך - - - בכל מקרה, גם בהצעה הממשלתית הם אומרים להם, הם לא אומרים להם תעבירו לפי המפרט שקבענו קודם. אלא אומרים פשוט תעבירו לנו מה שיש לכם, איך שיש לכם את זה. יש לכם את זה בפיזית? תעביר לנו את זה בפיזית. ההפניה כאן לשלושה גופים היא בסופו של דבר אנחנו יודעים שאלה גופים שמנהלים מאגרים כאלה. היתרון שלנו בחוזקה היא בגודל ולכן אמרנו מעתה והלאה כמובן נרצה לאסוף כמה שיותר מידע.

למען היעילות, אמרנו מי שמנהל את המידע כזה ויוכל להעביר אותו בקלות ויעילות - אדרבא. ובמקומות שלא - נתחיל מעכשיו. דנה, אבל למה רק, אם זה במסגרת מיזם תשתית? אם יש לאותם גופים, הגופים האלה שבאמת יש להם את היכולת וזה. אם יש להם את סגר הקרקע שהגיע ממסגרת אחרת? את אומרת אלה גופים רציניים שכבר יש להם את האפשרות. השאלה אם צריך להכניס את זה עכשיו לחוק.

יכול להיות שהיה צריך לבקש ממאגר המידע לפנות או, נראה לי שהאינטרס זה לפנות ולנסות לבקש. לבקש את המידע. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את זה עכשיו לתוך חקיקה ולחוק הזה.

השאלה אם צריך להוריד את המילים "שנערך במסגרת מיזם תשתית". השאלה היא מה, מה הנזק שיכול לקרות.

אני חושב שיכולה להיות תועלת שיותר מידי יועבר. אבל השאלה מה הנזק יכול להיגרם? מה החשש, כאילו, במקרה הזה? לגבי השאלה השנייה שהיועץ המשפטי שאל. אנחנו חושבות שזה בסדר להוריד את המילים האלה. כן חשוב לנו להישאר עם הגופים שאמרנו, מתוך הבנה שיש פה בעצם יעילות במי שכבר מנהל ומחזיק את המידע. ואנחנו לא רוצים להטיל עכשיו נטל שלא יהיה ניתן לעמוד בו. אם זה חשוב לך. לי זה לא. מבחינתי אפשר להשאיר את זה כפי שזה. אדוני?

אני חושב שהנטל פה הוא בלתי סביר. ה-90 יום שיש פה. להבנתי הממשלה או משרד האוצר לא מבין מה הוא מבקש. אם תקפוץ לישובים כפריים בסביבה אתה תמצא ארכיונים שלמים שהם פיזיים. דפים משנות ה-50, דפים משנות ה-40, דפים משנות ה-70. לא מיפוי דיגיטלי. זה ארכיונים שלמים שצריך לצלם אותם, להעביר אותם. 90 יום זה בלי סביר. אתה הזכרת לי את ההערה שלא שמתי לב אליה, את ההערה שלי של לוחות הזמנים. הם לא סבירים בעליל. צריך לקבוע פה תקופת מעבר ארוכה מאוד. יש פה גם עלויות לא קטנות. להתחיל לשכפל, כי פתאום נשארה איזה תוכנית של איזה קו משנת 50 ולהתחיל לשכפל אותה ולראות איך עושים את זה, כדי שיהיה איך להעביר אותו לפי החוק - זה עלות נוספת לא קטנה. טוב, טענה נשמעת.

אני מניחה שהמידע לגבי מיקום התשתיות של גופי תשתית נמצא בידיהן. אנחנו נותנים פה תקופה של שלושה חודשים. זאת הנחה שגויה. אני אומר לך בבסיס שאני מכיר.

אחד אחד. דבר ראשון, ברור שההנחה הזאת לא נמצאת במלואה, כי אחרת לא היינו עושים את כל התהליך של רישום תשתיות. אנחנו מבינים שלגופי התשתית אין את המידע הזה בידיהם. עם זאת, לאור הצורך והרצון לבסס פה איזה שהוא מאגר ולהבין איפה נמצאות התשתיות שלנו, הבקשה לכל גוף תשתית לקחת את הממצאים שבידיו לגבי מיקום התשתיות שלו ושלו בלבד ולהעביר אותן, בשביל שנוכל לדעת איפה מיפוי התשתיות שלו נמצאים - היא בקשה שדבר ראשון אני חולקת על האמירה שהיא לא סבירה. לגבי לוחות הזמנים, לוחות הזמנים שנקבעו כאן הם לא חודש, אלא שלושה חודשים. שזאת בוודאי תקופת זמן שבה את כל המעקב הדיגיטלי אחרי התשתיות שכבר קיימות ניתן להעביר. וגם זו תקופה מאוד ארוכה שבמהלכה אפשר גם להעביר ולעשות את העיבוד שנדרש בשביל להעביר את מיפוי התשתיות. אנחנו בוודאי יוצרים פה תמריץ לגופי תשתית למפות וגם להבין איפה נמצאות התשתיות שלהם בצורה עדכנית וטובה יותר כבר היום. כן, אתה מוזמן לענות. אני מניח שיהיה קשה למפות את כל הארץ תוך 90 יום. כי המשמעות של מה שאת אומרת היא לקחת ארכיונים ישנים, לסרוק אותם. אולי לעשות להם דיגיטציה, אולי אני לא יודע מה. לא, לא ביקשו את זה. כדי להעביר,

כדי להעביר דפים שיושבים באיזה שהוא קלסר בחדר ארכיון, וזה מה שיש. בהרבה מקומות זה מה שיש. צריך למצוא אותם, צריך לשכפל אותם. לא יודע באיזה מכון העתקות או להפוך את זה לדיגיטלי. יש לזה עלויות לא קטנות. בשלושה חודשים לקבל את כל החומר ממדינת ישראל, אני מסכים שזה סביר לבקש את המידע הזה. בשלושה חודשים זה בלתי סביר. לא מדובר על, אנחנו מבקשים מכל גוף תשתית להיות אחראי על המידע שלו, על מיקום התשתיות שלו. להבין איפה הן נמצאות, ולהעביר את המידע הזה. אנחנו לא מדברים פה על למצות את כל, למפות את כל הארץ. אנחנו לא מטילים נטל של מיפוי עכשיו מחדש של התשתיות. אנחנו בסך הכל אומרים החומר שכבר נמצא בידיכם, הוא חומר שבידיכם. על מיקום התשתית שלכם. אנא העבירו לנו אותו תוך שלושה חודשים.

אין פה מפרט לצורת העברה. אין פה הנחיות לגבי איך.

אבל מה, שוב פעם תזכיר את השם?

אורן אומר, נשמע, נשמע סביר.

גם אם זה עכשיו לצורך העניין רק לקחת את החומרים הפיזיים שנמצאים בארכיונים. להתחיל לסרוק אותם כדי להעביר אותם זה דבר שלוקח זמן. שלושה חודשים? אני יכול, אני יכול. זה דבר שנשמע הגיוני. כי ישנם גופים שמדובר בסך הכל באדם וחצי שעובד בהם, שמחזיק תשתית כזאת. להתחיל להתעסק עם הדברים האלה זה תוספת של כוח אדם והמון זמן.

אז בוא, בואו ננסה להגיע לאיזה משהו קצת יותר מאוזן. בואו נאריך את זה ל-120 יום. אני מניח שהוא לא יהיה מרוצה עדיין. אבל אני חושב שזה איזה שהוא צעד ללכת לקראת ולייתר את האיזון הזה. נשמע לכם סביר?

טוב, אז 120 יום. נמשיך?

לפני שאנחנו עוברים לפרק ב' של הסרת חסמים אנחנו בעצם מגיעים לשאלה שהעלו פה מספר גופים. בעצם הערות כלליות לגבי החלק הזה של המיפוי. שמבחינתנו, דיברנו עד עכשיו על חובה להעביר את המידע למאגר המיפוי.

החוק לא מדבר בכלל על מה קורה אחרי שהעברנו את המידע הזה.

לא ברור כרגע האם המידע הזה מפורסם, מי יכול לעיין בו, מי יכול לקבל מידע בתוכו? לגבי מידע סודי, מה עושים? אבטחת מידע. כל הדברים האלה אין שום אזכור בהצעת החוק שלפנינו. וגם לא קיבלתי את, מה שהובטח שיועבר לי לגבי המצב היום. אז אולי נשמע את זה עכשיו בדיון. אז ציינתי את זה כבר קודם ואני אשמח קצת להרחיב לגבי הנקודה הזאת. כשאנחנו מדברים על מאגר המיפוי, למעשה אנחנו מדברים על מאגר קיים מתוף החלטת ממשלה. הוא כבר קיים כמה וכמה שנים. הוא נמצא בתוך מרכז המיפוי, בתוך מפ"י. ולמעשה חלה עליו כבר, חלות עליו כבר הנחיות ורגולציה היום, גם בהיבטי אבטחת מידע של איך צריך לשמור את המידע הזה. וגם יש הסדרים ספציפיים לגבי למי אפשר למסור את המידע ואיך. יש פה גם היבטים אבטחתיים וגם היבטים של סודות מסחריים. ולכן כבר היום הפרקטיקה של כיצד במידע מועבר היא קיימת. היא אמנם לא קיימת בחקיקה, אבל היא קיימת.

את יכולה להפנות אותנו לפרקטיקה? אז אני שנייה אסיים ואני אתן לך התייחסות למה קיים ומקור נורמטיבי ומה לא קיים וכמה כוח נוהג. אני רק אגיד שאנחנו מבחינתנו, כשמדברים על כל חוק תשתיות לאומיות, אנחנו, יש הרבה מאוד תהליכים שקורים ואנחנו לא באנו ופירטנו כאן את התהליך כולו, אלא נגענו בנקודות שבהן אנחנו מזהים איזה שהוא קושי או מקום שצריך לפתור. כשאנחנו מדברים על שלב הפצת המידע מהמאגר החוצה זאת נקודה שראינו כי טוב. אנחנו מבינים שהדבר זה עובד היום בצורה שהיא בסדר ולכן לא ראינו לנכון לטפל או לתקן אותה בחקיקה. ולכן אין פה התייחסות. ההנחיות לגבי שמירת המידע במאגר נתונות היום על ידי הנחיות של הסייבר, בהתאם להחלטת ממשלה 1,007. ההנחיות לגבי הפצת המידע הן מבוצעות באופן שבו גופים שנכנסים ומעבירים מידע לתוך המערכת נמצאים באיזה שהוא שיח עם מרכז המיפוי, של איזה מידע שלהם ניתן להעביר בהתאם להנחיות שלהם בצורה רחבה.

של אותו גוף. כשגוף מעביר מידע למערכת. אז כל גוף קובע איזה מידע יועבר למי כאילו? אז על פני כן. מה שעשינו, כדי למנוע מצב שבו גוף, אף גוף לא ירצה להעביר מידע לאחרים זה ליצור איזה שהיא אמנה בין גופי התשתית, שעם סטנדרטיזציה אחידה שגופי התשתית חתמו עליה, שמאפשרת להעביר את המידע בין אחד לשני. כשאנחנו מדברים על רשויות מקומיות, אז ממילא היום כשעושים יזומי דין ובביצוע המיפוי תשתיות שקיים יש חובה להעביר את המידע גם לרשות המקומית. ולכן גם בהיבט הזה אנחנו לא חוששים. ולכן אנחנו לא ראינו לנכון לתת איזה שהיא הוראה פוזיטיבית כאן שמדברת על אופן ההפצה מהמאגר. כן נגיד שהדרך שבעינינו תהיה יעילה ביותר לשימוש במאגר היא דרך המערכת לתיאום תשתיות, שזו מערכת שהקימה הממשלה במטרה להקל על הליכי תיאום התשתיות. המערכת הזאת בעצם בממשק מאוד גבוה היום למאגר למיפוי תשתיות. אבל דנה, לא הסברת לי עכשיו מה, מכוח מה חלים ההסדרים שקובעים? הסכמים בין החברות, אמרתי. אז בעצם אין מקור נורמטיבי שאומר מה מותר ומה אסור במאגר הזה. מחר יכולים - - - יש מקור נורמטיבי ויש הנחיות לגבי איך המידע צריך להישמר. מה המקור? החלטת ממשלה והנחיות של גופי סייבר. זאת אומרת אין בחקיקה או בחקיקת משנה או שום דבר כזה.

הנחיה לגבי מה קורה עם המאגר הזה.

יש נוהל שמתגבש ברשות החברות. רשות החברות הממשלתיות.

זה לא חקיקה וזה לא חקיקת משנה. אין חקיקה ואין חקיקת משנה בנושא. אז זה המצב שאתם רוצים שיישאר גם מחר, שלא יהיה אסדרה של מה קורה עם המאגר הזה ואזהרה נורמטיבית. ואתם אומרים שהמצב היום הוא שכל גוף תשתית מעביר מידע למאגר המיפוי קובע איזה, מה מהמידע הזה הוא יפורסם ומה לא. וזה המצב שאתם רוצים שיישאר גם אחרי שאנחנו מטילים כל כך הרבה חובות של העברת המידע? אז היום אנחנו מבינים שבין חברות התשתית יש איזה שהיא מערכת הסכמית שבמסגרתה אפשר להפיץ ולהעביר את המידע הזה. אנחנו חושבים שלאסדיר הוראות כאלה של איזה מידע אפשר להעביר למי ואיך בתוך החקיקה כרגע, הוא צעד שהוא מעט תקדימי מידי. אנחנו רואים שהיום המנגנון שקיים הוא כזה שמאפשר להעביר את המידע. וראינו כי טוב. היום אין מה לדבר. היום יש מנגנון שהוא לא בחקיקה. יש דברים שלא צריכים חקיקה בפרקטיקה והם עובדים. יש למפ"י מאגר מידע. איך הם יודעים למי, למי לתת, למי לא לתת? כל גוף שמעביר הם שואלים אותו למי יש לך הסכם? למי אנחנו יכולים להעביר? כל גוף שבתקשורת עם מפ"י ומעביר מידע למפ"י בוודאי שלמפ"י יש איתו, יש איתו הסכם. למפ"י יש איתו הסכם. אם הוועדה רואה ערך בלייצר סעיף נורמטיבי שמדבר על חובה למי יעבור מידע ובאיזה אופן - אנחנו לא מאוד נתנגד. במסגרת החוק הזה. במסגרת החוק הזה, במסגרת הצעדים שאנחנו רוצים לפתור כרגע את הצורך לעשות את זה.

עכשיו אני קבלן שרוצה לבנות בניין בראשון לציון. ואני צריך לדעת מה, איזה תשתיות יש בדירה שאני, כדי לא לפגוע בהן. איך אני מקבל את המידע הזה? והאם אני מקבל אותו בכלל? אולי אני לא מקבל אותו, אני לא יודע. אז במערכת לתיאום, אז אני כן חוזרת למה שהתחלתי להגיד על מערכת לתיאום תשתיות. במערכת לתיאום תשתיות בסופו של דבר לכל אחד יכול להיות יוזר, לכל אחד שעוסק בתשתיות ומבקש. יש איזה שהוא אימות קצר על מאיזה גוף באת, מה התכלית ומה המטרה. ואפשר לפנות ולבקש את המידע. וגם גופים יכולים לבוא - - - של הגוף הספציפי,

ואפשר, וגופים יכולים לאשר או לא לאשר את מתן המידע. ספציפית לגבי קבלן במגרש שטח שבונה עכשיו בניין אני מניחה שב-90% מהמקרים, אני זהירה בדבריי. אבל ההנחה היא כזאת שאנחנו לא נמצאים בהליך של תיאום תשתיות ומיפוי תשתיות המדינה כרגע פחות רלוונטי ויסייע לו בפרויקט שלו. כשאנחנו מדברים על קבלנים שצריכים לעשות עבודות, תיאומים ותכנונים מטעם חברות ממשלתיות בשביל לעשות פרויקטים ממשלתיים אז הם כן חשופים דרך ההרשאות שניתנות למאגר הזה. ויש בעצם מערכת שמסדירה. אנשים חותמים על כתבי סודיות בשביל להיות חשופים למידע הזה. יש פה מערכת יחסית מורכבת של מי יכול להיות חשוף לאיזה מידע ומכוח מה.

כיוון שהנושא הזה של מאגר המידע ומי יכול להיות זמין אליה ובאיזה תנאים וכו' וכו'. יש פה הרבה מאוד שאלות שעולות ממה שאתה מעלה. אני מציע שאותי א' בואו נזמין את מפ"י לדיונים הבאים ויכול להיות שאולי כדאי שגם אנחנו נשב שלושתנו יחד איתם כדי לחדד את, ללמוד את הסוגיה הזאת ואז נוכל להיות יותר חכמים.

אז נכניס את זה לרשימת המשימות ונתייחס לזה בהמשך ככל שנצטרך. טוב, השעה עכשיו 13:25, כמעט 6. אני מציע שאנחנו נצא עכשיו להפסקת צהריים. אנחנו נחזור לכאן בשעה 14:00. הדיון, תחילת הדיון יהיה לבקשת חברי האופוזיציה, שאני מקווה שהם יגיעו לדיון שהם ביקשו בשעה 14:00. אם יגיעו, בסדר גמור. הם ביקשו דיון על הנושא של השפעת, איך הם הגדירו את זה? כן, בקשה לפי סעיף 111 לתקנון הכנסת לקיום ישיבת ועדה דחופה בנושא הפגיעה הקשה הגלומה בחוק ההסדרים, בתכנון נאות וראוי של מיזמים ציבוריים ותשתיות לאומיות במדינה. אז אנחנו נקדיש לזה עד שעה של דיון ולאחר, לדעתי זה יהיה קצר יותר. אבל ככל שנידרש, נקדיש לזה גם שעה של דיון. לאחר מכן אנחנו נמשיך את הדיון שלנו, עד השעה 18:00. הישיבה נעולה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:26 ונתחדשה בשעה 15:03.) חזרנו חזרה, אנחנו ממשיכים בהקראה של סעיפי החוק, אנחנו בפרק ב׳: הסרת חסמים, סימן א׳, העתקת קווי תשתית שאינו ממופה, משרד האוצר, מוזמנים להקריא. הצעת החוק פוצלה להרבה סימנים,

פרקים ופרקי משנה, שאנחנו חושבים שהחלוקה הזאת היא קצת מיותרת. אני אשמח אם מבחינת הניסוח תחשוב שמבחינת החלוקה של הפרקים, תת הפרקים וסימני המשנה, צריך לעשות את זה אחרת, אז תגיד. בשמחה, מקובל מבחינתי, אין שום בעיה. אז תחזרו עם זה לדיון הבא? לא, לקראת הצבעות. אין בעיה. טוב, בבקשה, משרד האוצר.

התשפ״ג- 2023 הגדרת קו תשתית שאינו ממופה 8. בסימן משנה זה, "קו תשתית שאינו ממופה" קו תשתית שמפורט לגביו המפורט להלן לפי העניין: לעניין קו תשתית שקמה לגביו החובה להעברת מיפוי תשתית לפי סעיף 5, מיפוי התשתית לא הועבר למאגר המיפוי לפי הסעיף האמור, או שמיפוי התשתית הועבר לפי הסעיף האמור, ומיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהועבר; לעניין קו תשתית שטרם קמה לגביו החובה להעברת מיפוי תשתית למאגר המיפוי לפי סעיף 5, מיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהעביר גוף התשתית לגוף המבצע במסגרת תיאום תשתיות, הודעת גוף מבצע על העתקת קו תשתית 9. נוכח גוף מבצע במסגרת מיזם תשתית, כי יש צורך בהעתקת קו תשתית שאינו ממופה, לאחר ששקל חלופות אפשריות להעתקה,

יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית המחזיק את קו התשתית בכתב, כי יש צורך בהעתקת קו התשתית (בסימן משנה זה, הודעה על העתקת קו תשתית). הודעת התשובה של גוף התשתית 10. (א) קיבל גוף התשתית הודעה על העתקת קו התשתית כאמור בסעיף (9), יודיע הגוף המבצע,

בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה, על אחד מאלה (בסימן משנה זה,

כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו; כי הוא מסכים כי הגוף המבצע יבצע את ההעתקה; (ב) גוף התשתית לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א)(2), בתנאי שאינו נוגע במישירי להעתקת קו התשתית. אני מציע שמשרד האוצר קודם כל יסביר באופן כללי את הסעיף הזה ואז אנחנו נעשה הערות. סימן (א) מדבר בעצם על מצב, שכבר הזכרתי אותו קודם, אבל בו נמצא במסגרת עבודות תשתית, קו תשתית שאינו ממופה.

בחלק הקודם דיברנו על רישום תשתיות ועל הצורך להעביר את מיפוי התשתיות אל מאגר מידע, וכאן מדברים על מצב שבו אחת מחברות התשתית מבצעת עבודה להקמת תשתית, היא כבר פתחה את הקרקע, עברה הסדרי תנועה, קיבלה את האישורים גם הסטטוטוריים, גם מהרשות המקומית. לאחר כל התיאומים האלה, אנחנו כבר במהלך ביצוע עבודה ומתגלה קו תשתית שלא היה ידוע קודם. המצב שקורה כשמתגלה קו תשתית כזה כיום, הוא שצריך להמתין הרבה מאוד זמן, עד שמאתרים למי שייך קו התשתית, שמתארים האם זה בכלל קו תשתית פעיל או לא, כי לעתים קווי התשתית האלה הם קווי תשתית שכבר אינם פעילים.

צריך לעשות תכנון מחדש של לאן יעתיקו את קו התשתית הזה ורק לאחר כל השלבים האלה ניתן בעצם להמשיך ולהתקדם בעבודת התשתיות. הדבר הזה יכול להביא למצבים שבהם במשך חודשים רבים, השטח כבר חפור, אנחנו משלמים מכספי ציבור לקבלנים שנמצאים בשטח מבלי באמת לבצע או להשלים את העבודות. ישנו מטרד גבוה יותר לציבור, שיכול היה פשוט להצטמצם באופן משמעותי, ועל אף כל זאת, לוקח המון המון זמן כיום, להעתיק את קו התשתית שאינו ממופה. מטרת ההסדר כאן כרגע, היא להבהיר וליצור שינוי בהלך הדברים וברוח הדברים, מתוך אמירה שברגע שיש קו תשתית שנמצא במהלך עבודות ולא היה חלק מהליך תיאום התשתיות, אנחנו כמדינה, כגופי תשתית, נעשה כל מה שניתן בשביל להעתיק אותו בצורה המהירה ביותר בשביל למנוע את המטרד לציבור ואת העלויות המשקיות והכלכליות שנגרמות מכך. לכן כל מהות התשתית הזאת היא להגיד שברגע שנמצא דבר כזה, כולם יעבדו במהירות הגבוהה ביותר, תוך מתן עדיפות לעניין הזה ספציפית, בשביל להצליח להסיר את המפגע. ההוראות שיש פה מתייחסות גם למה הוא קו תשתית שאינו ממופה, מספר הימים שבהם צריך להיות התכנון להעתק התשתית והעתקת התשתית, בשביל באמת ליצור הסדר שמאפשר לנו לקדם את הדברים בצורה מהירה. אני רק רוצה להבין, כשאת אומרת ׳תכנון התשתית׳, את מתכוונת לתכנון של תוכנית סטטוטורית או תכנון לביצוע? אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו מדברים הרבה אחרי השלב הסטטוטורי, אנחנו מדברים אחרי שכבר יש לנו תוכנית מאושרת, אחרי שכבר ניתן היתר לתכנון מפורט לפני ביצוע מרשות הרישוי, אחרי שניתן אישור של הרשות המקומית, התחילו עבודות בשטח והתגלה קו תשתית שאינו ממופה. ועכשיו, צריך להעתיק אותו. ההעתקה שלו יכולה לקרות בשני מקרים. אם ניתן להעתיק אותו במסגרת התוכנית באופן שלא מצריך תכנון סטטוטורי מחודש, אז יש לנו סעד זמנים והלך למה קורה כאן, ובמקרים שבהם נדרש תכנון סטטוטורי מחודש, אז גם פה, בהוראות החוק, יש לנו התייחסות למצב הזה. לכן אני מציעה שנקרא את ההוראות ואז אפשר יהיה להבין מה המקרים השונים שבהם נדרשת העתקת התשתית ומה המענה שנתנו לכל אחד מהם, ואנחנו מבינים שיש שוני מהותי בין המקרים. אני בכל זאת רוצה לשאת אבחנה. נתיבי הגז הטבעי לישראל, חברה ממשלתית להקמה והפעלה של תשתיות להולכת הגז הטבעי. התשתיות שלנו,

מה זה הקו שאינו ממופה? עלה כאן כאילו יש כאן קווים שהם לא הקווים שלנו, ב-15 השנים האחרונות, הם קווים שעובר בהם גז ויש עוד חברות כמונו של קווים תת קרקעיים. בעצם, הסימן הזה לא מביא סעד זמנים שלא מתחשב בכלל באישורים הנדרשים. בתכנון, באישורים של רשות הגז הטבעי ובכל מה שנדרש על מנת להעתיק קו גז. זה לא דבר שניתן לעשות בתוך פרק הזמן של הביצוע. ההערות שלנו, למעשה, כמו שהגשנו אותם לסעיפים (8),

(12), חוט השני לאורך כל הסימן הזה, הוא פשוט לא מותאם. אז אנחנו מציעים או פשוט להחריג תשתיות, שזה פשוט לא מתאים בהן למבנה, או לקבוע שסעד הזמנים הוא כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה אחרת. גם גוף אחר, אין לו רישיון. הרישיון מאת שר התשתיות ניתן רק לנתיבי הגז, ויש גם גופים אחרים כאלה. אבל אף גוף אחר לא יכול להעתיק את התשתית שלנו. ההסדר שקבוע כאן לא מתייחס לתשתיות גז בלבד.

חשוב להגיד שבמהלך ההסדר שאנחנו מציעים, יש כל מיני חריגים. יש כל מיני כוכביות. לדוגמה, מדברים על כל מיני מקרים שבהם יש צורך בהעתקת התשתית אל מחוץ לקו הכחול. יש לנו הסדר שמדבר על מה קורה אם יש מורכבות הנדסית מיוחדת ויש גם הסדרים של מה המשמעויות של הרישיון שנדרש או לא נדרש בשביל להעתיק. אז עם כל הכבוד, קראנו את הדברים וזה לא מספק. אז שנייה, בוא ניתן לקרוא את הדברים בוועדה ולהעיר את הדברים לגופו של עניין. כן אגיד, שאנחנו רוצים, ולשם מכוון סעיף העתקת התשתיות, להביא את הדברים בסעד זמנים שאינו רגיל ואינו כמו שהדברים עובדים בשגרה. ומצופה במקרה כזה, גם מהרגולטורים וגם מגופי התשתית, להצליח לכנס מאמצים לפעול כאילו היה מצב חירום. כי באמת יש פה מצב שההחצנות השליליות שלו והנזק שהוא גורם הוא מאוד גדול, זה פשוט לציבור ואף אחד לא משלם על זה בכסף, לכן זה לא כואב לגופי התשתית, להתכנס ולעשות צעדים בשביל להעתיק את התשתית בצורה המהירה ביותר. ככל שאתם יודעים איפה התשתיות שלכם, ככל שגוף יודע איפה התשתיות שלו והעביר מידע לגבי מיקום התשתיות שלו בצורה מדויקת, אז דבר ראשון,

כי הוא בוודאי לא יחול פה. אתם לא ניסחתם את זה כך. ניסחתם את זה רחב מאוד. ״שמיקומו אינו במקום - - - אז אני ממש אשמח שכשנדון בנקודות הספציפיות תוכלו להעיר ונוכל להבהיר את כוונתנו, וגם אם יהיו תיקוני נוסח - - - מה שהוא העיר עכשיו זה הסעיף הספציפי. לא התחלנו לקרוא את הסעיף הספציפי. קראנו כבר את (8).

ב-(10). בסדר, אז אני אתייחס להערה הספציפית הזאת. כשאנחנו מדברים על קו תשתית שאינו ממופה, אנחנו מדברים בעצם על שני מצבים. קו תשתית שאינו ממופה יכול להיות במקרים שבהם חלה כבר חובה מהחוק הזה להעביר מיפוי מדויק לעניין תשתית, קו תשתית עתידי שלא הועבר לגביו המיפוי בהתאם לכך. ולגבי המצבים האחרים, מתקיים הליך תיאום התשתיות כמו שהוא מתקיים היום בלי חוק. זה אומר שכמו שהיום, כשחברת תשתית רוצה להעתיק תשתיות, היא פונה בשביל לבדוק עם בעלי העניין, למי יש תשתית בשטח ואיפה מיקומה. היא תקבל מכם, לצורך העניין, את הפרטים לגבי מיקום התשתית, ואם מעבר למיפוי שהעברתם ומעבר למידע שאתם העברתם על מיקום של תשתית, תתגלה תשתית שהמיקום שלה לא היה ידוע במסגרת הליך תיאום התשתיות כפי שהוא קורה איתכם, שזה לפי דעתי הגדרה יחסית רחבה מאוד, שמתארת את כל המצבים שיכולים לקרות, אז אנחנו נגיע להסדר הזה. אני מתנצל, אבל דנה, את לא אומרת את זה במדויק. זה מצבים חלופיים, כתוב או שמיפוי התשתית שהועבר או לא הועבר, אינו תואם בפועל את המפה. החיים הם בשטח, שלפעמים, למרות שנעשתה דיגיטציה והועברו הדברים, יש שינויים של מטר לכאן ולשם, השינויים האלה לפעמים משמעותיים. ואת השינויים האלה לא ניתן לפתור בימים. אם צריך להעתיק קו גז, אפילו חצי מטר, לא כל שכן שני מטר ודברים מהסוג הזה, זה לוקח זמן. זה לוקח אישורים רגולטוריים ושינויים כאלה ואחרים.

לכן ההערות הן כחוט השני. למשל, חובת התייעצות איתנו. יש כאן עניין שנוכח גוף התשתית, אבל אפילו לא כתוב שזה בהתייעצות עם בעל התשתית, זה דבר שלא ניתן אפילו לחשוב עליו. כי לנו יש אחריות בטיחותית של קווי גז חיים שלא ניתן לנתיבי תחבורה עירוניים או לכל חברה אחרת, להתקרב אליהם. אז ברגע שהיא מגלה שהם רחוקים אפילו בחצי מטר מהמקום שבו הועבר אליה או לא הועבר אליה, קמה החובה או לא קמה החובה או תקום החובה, היא צריכה להודיע, להפסיק ומאותו רגע חל תהליך. אז בוא נדבר רגע על כמה דברים. דבר ראשון, אם אנחנו מדברים על החובה ועל מיקום התשתית, אז וודאי שהמטרה היא כרגע ומעתה והלאה, להצליח להעביר מיקום מדויק של התשתית. לא מטר ימינה ומטר שמאלה, כי יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות על איך מבוצעות העתקת תשתיות בשטח. אנחנו מאוד מדויקים בדברים האלה. מעולה. לכן אנחנו ממש מדברים על מצב שהוא קדימה. החובה היא להעביר מיפוי כמה שיותר מדויק. מעבר לזה, אם נסתכל אחר כך גם בסעיף של הגישושים, אנחנו בהכרח מאפשרים לבצע או להטיל את החובה לבצע עבודות גישוש, כי אנחנו מבינים שיש תנודות בקרקע ולפעמים יש גם סטייה של קווים, בשביל לוודא שנוכל לעקוב אחרי הסטייה של הכמה מטרים, וזה לא סתמי ורנדומלי, ונוכל להיות במעקב מדויק על מיקום התשתית שלנו. לכן כשאנחנו מצפים מגוף להעביר מידע על מיקום התשתית שלו, יש את כל הכלים לוודא שהמיקום של התשתית הוא מדויק לצורך העניין הזה. אבל אלה החיים. אתם כתבתם את זה בצורה מאוד רחבה. מיקום קו התשתית בפועל אינו תואם. זה נכון לגבי איזה שהוא צינור פלסטיק בשדה של החקלאי וגם נכון למערכות מאוד מאוד מורכבות, שיכול להיות שהמיקום שלהן לא בדיוק תואם, למרות שהוא עבר ונעשו מדידות וכו', אז איך אתם מיישבים את הדבר הזה? שניה, בוא ננסה להתקדם. אתה בעצם אומר שאתה היחיד שיכול לבצע העתקה של התשתית. נכון, ואני כפוף לאישורים רגולטוריים כאלה ואחרים. אני מנסה להפריד בין השאלות כדי להפריד את הבעיות שיש לנו. אתה מעלה הערות חשובות, אז בוא ננסה לפתור אותן אחת אחת ולראות לאן אנחנו מצליחים להגיע. השאלה של האם אתה נכנס להגדרה של קו ממופה או לא ממופה.

יכולים להיות מקרים בהם אתה חושב שהצלחת להעביר כמו שצריך ובסוף מסתבר שזה לא מדויק, ובשלב הראשון אתה נכנס להגדרה של קו לא ממופה. אז בא הגוף המבצע ואומר: ״אתה צריך להעביר את זה למקום אחר.״ פה, בסעיף (10), יש לך שתי אפשרויות. נכון לעכשיו בהערות שלנו יצא לנו לחשוב גם על אפשרות נוספת, אבל נכון לעכשיו יש לך שתי אפשרויות: או להגיד: ״אני מבצע בעצמי.״ או להגיד: ״תבצעו את זה אתם.״ אני כרגע לא מתייחס לזמנים. אז אני הולך ל-(9). אני הולך אחורה. אני אומר: ״נוכח גוף מבצע״, הוא לא יכול להיווכח בזה לבד, הוא צריך התייעצות. אבל אתה הצגת בעיה אחרת. אמרת שהוא לא יכול להעביר את זה בעצמו ואמרת שיש בעיה של זמנים. אני הולך לפי הסדר. אז מה הבעיה בסעיף (9)?

״נוכח גוף מבצע״, אנחנו היינו רוצים שזה היה לאחר התייעצות עם גוף התשתית.

לא ייתכן שהתשתית ש- - - בהקשר הזה, למה אתה שונה מכל גוף תשתית אחר? אני נתתי הערה כללית.

בסופו של דבר השיח שאתה מבקש פה, ניתן לו מענה בסעיף (10). האמירה של הנוכח, היא בסופו של דבר אומרת שהגוף המבצע פתח את השטח וראה שיש שם תשתית שהצורך בהעתקה שלה,

כגוף שעכשיו יודע את התכנון המפורש שלו לפני ביצוע, לצורך העניין לרכבת קלה, נמצא, ולכן הוא נוכח שצריך להעתיק את קו התשתית. הדבר הבא שהוא עושה זה לפנות לגוף התשתית. העיקרון הוא כזה שבו גוף התשתית צריך, אחרי שהוא מוצא תשתית של מישהו אחר, דבר ראשון לפנות אל אותו גוף ולדבר אתו, השיח הזה בין הגופים קיים, לכן אין שום יתרון בלהוסיף התייעצות ב-(9), כי ממילא סעיף (9) מכין את עצמו לסעיף (10), שיוצר את השיח בין הגופים.

אבל הוא במשמעות של יודיע בכתב, הוא לא במשמעות של - - - הוא לא מתייעץ, למה הוא מחליט שצריך להזיז את קו התשתית? את כל מערך השיקולים שהוא שקל עד שהוא מודיע, אנחנו צריכים להיות מעורבים בו, הוא לא יכול להודיע שאנחנו צריכים להזיז,

צריך לשקול את החלופות, ימינה, שמאלה, מטר לשם.

בסעיף (9) הוא לא אומר לאן להזיז,

הוא מודיע שצריך להזיז.

אולי צריך להעמיק? אז אפשר להתווכח על האמירה של להזיז והאם מדובר גם על להעמיק, לרוב, בפרקטיקה, אמרת מהחיים אז אני אנסה לתת מהחיים, כשאנחנו מדברים על מיזמים שכבר יש להם אישורים סטטוטוריים במקום שבו יעבור כביש או רכבת, אז לא משנה כמה נעמיק את קו הגז למטה, לצורך העניין, אנחנו עדיין נצטרך לפתוח את הקרקע בשביל לעשות טיפולים והחזקות בקו הגז.

אם אנחנו לא נרצה לעשות את זה אז - - - אנחנו עושים קידוחים אופקיים מתחת לכבישים אין שום בעיה עם זה. אבל מה שאמרת נכון מאוד, מה שאומר שמדובר בתהליך ארוך מאוד. אני יכול להגיד לך שבתהליכים סטטוטוריים הרבה פעמים הפתרון העדיף מאשר להזיז קו תשתית, זה לייצר הגנות על קו התשתית הקיים. להעמיק אותו. ויש הבדל אם זה קו שהולך באופן אורכי או חוצה אותו. ולכן ההחלטה על האם מעתיקים קו צריכה להיעשות ביחד עם גוף התשתית האחר. יכול להיות

למשל קווי חשמל יש להם השפעה - - - בבקשה חברים לדבר אחד אחד. נחזור לסדר. אז אני חוזרת למבנה של הסעיף, בשביל להראות שלמעשה אנחנו לא מתחמקים מהשאלות האלה, אלא יצרנו פה קונסטרוקציה שמאפשרת את הדברים האלה. אני רגע אנסה, ברשותך היושב ראש, להסביר את ההליך שהקראנו פה בשביל להראות שהאופציות האלה קיימות ושיש את היכולת לעשות את הדברים האלה. אף אחד לא רוצה להעתיק תשתית במקום שלא צריך להעתיק בו תשתית. תאמינו לי שהגופים המבצעים בוודאי ישמחו שזה לא יקרה, ואנחנו לא מדברים על התהליך הסטטוטורי כרגע, אנחנו מדברים על מצב שאנחנו בתוך גבולות התוכנית, בקו הכחול, ואנחנו צריכים לפנות את התשתיות הצידה. התהליך שאנחנו מתארים פה הוא תהליך שבו צריך לעשות עבודות תשתית, נפתחה הקרקע ונראתה תשתית שלא הייתה ידועה במסגרת התכנון המפורט לפני ביצוע ובקבלת ההיתר מרשות הרישוי לפני ביצוע. במצב כזה, סעיף (9), בוחן האם אפשר להשאיר את קו התשתית במקום או לא.

השארת קו התשתית במקום או לא, קשורה בין היתר לדברים שהסמכות או היכולת להבין את המשמעות שלהם, היא של הגוך המבצע.

כי כשאנחנו מדברים על רכבת קלה, לצורך העניין, אנחנו צריכים לשים מערכות מתחת לרכבות, שלפעמים לא מאפשרות להשאיר את התשתית כמו שהיא. אם אנחנו מדברים על רכבת כבדה, אנחנו צריכים לעשות חשמול כרגע על גבי הפסים, יש 1,001 דוגמאות שבהן המבנה של הקרקע שנמצא כרגע, ואני לא מדברת על המבנה הסטטוטורי כרגע אלא על התכנון המפורט, הקונסטרוקציה ההנדסית היא כזאת שמי שיודע להגיד האם מיקום התשתית מפריע או לא מפריע הוא גוף התשית. להזיז, יכול להיות למטה, ימינה,

אל מחוץ לתוכנית או בתוך התוכנית, אבל הדברים האלה לא מחייבים כרגע. זה שהגוף המבצע נוכח שיש צורך בהעתקת התשתית ואכן פונה לגוף התשתית, מה שקורה מנקודה זאת, זה שנוצר שיח בין הצדדים. הגוף המבצע פונה לגוף התשתית ואומר לו: ״נוכחתי שצריך להעתיק את התשתית.״ ואז גוף התשתית משיב. הוא גם משיב לגבי האם הוא רוצה להעתיק את התשתית בעצמו, האם הוא רוצה שהגוף המבצע יעתיק אותה. לצורך העניין, יש לו אפשרות לבחור. או להציע פתרונות אחרים שהם לא העתקה. האם הגוף יכול להציע פתרונות אחרים שלא כוללים הזזה של התשתית? אני מבין שהגוף המבצע בעצם שם לב שיש לו בעיה, מרים דגל ופונה לגוף הרלוונטי, האם הגוף הרלוונטי יכול להשיב כל תשובה בהקשר הזה? להציע פתרונות אחרים? החשש שלנו ממקרה כזה הוא שבו גוף התשתית יגיד: ״אני לא רוצה להעתיק את התשתית.״ זה שלא כתוב בחוק שאפשר להציע זה לא אומר שאי אפשר להציע. אם בסעיפים אחרים כתבתם שאפשר להציע ובסעיפים האלה כתבתם שאי אפשר להציע אז המסקנה היא - - - לא כתבנו פה שאסור להציע. חלק מסעיף (10),

היא קיום חובה של דיון ביניהם על הדברים שבו צריכה להינתן תשובה, זו מהות ההצעה הזו. ואם גוף התשתית רוצה להגיד שבעיניו לא צריך להציע, אז הוא גם יכול למסור את ההודעה הזו לגוף המבצע. לא כתבנו פה שהחובה לא תהיה. מה החשש שלנו? החשש הוא ממקרה שבו גוף התשתית יגיד: ״אני חושב שלא צריך להעתיק.״ למרות שלמי שיש את האחריות ההנדסית והבנת השטח, ומי שצריך לשקול את החלופות של ההעתקה זה הגוף המבצע. בנוסף, הסיבה שבעינינו לא היה צריך להוסיף סעיף כזה באופן מפורש היא מפני שלגוף המבצע תמיד יהיה אינטרס להעתיק כמה שפחות תשתיות. זה כאב ראש, זה לוקח הרבה מאוד זמן, יש פה הבנה שלא משנה מה, יהיה פה עיכוב משמעותי בעבודות,

הנחת המוצא היא שגוף מבצע לא ירצה להעתיק תשתיות אם אין צורך בכך. ולכן, מבנה הסעיף הוא כזה שאמרנו לגוף המבצע לשקול אפשרויות חלופיות לדבר הזה, הוא בסופו של דבר ה- Ownership של ההנדסה, של הקונסטרוקציה שצריכה להיבנות שם ומבין את המשמעויות של האם יש תשתית למטה או לא. כי בסופו של דבר מי שמבין האם קו גז או חשמל יכול לעבור בתוך רכבת תחתית, כדוגמה, זה הגוף המבצע.

בהנחה שאנחנו מסכימים שהגוף המבצע הוא זה שצריך להיות בעל המילה האחרונה בשאלה של האם צריך להעתיק את הקו או לא, האם יש לכם בעיה עם זה שבסעיף (9), כשהוא אומר: ״לאחר ששקל חלופות אפשריות להעתקה, כאמור...״ האם יש לכם בעיה שהוא יתייעץ עם גוף התשתית הרלוונטי לגבי החלופות האלה? ברור שאין לנו בעיה שהוא יתייעץ. החשש מלכתוב את זה בצורה כזאת היא שאנחנו למעשה יוצרים פה עוד דו שיח שאני רוצה שהוא יקרה בסעיף (10). אבל בסעיף (10) אמרת שאין חלופות. ״החלטתי כבר שמעתיקים, ולכן אתה צריך רק להגיד מי מבצע, אתה או אני.״ השקילה של החלופות היא בסעיף (9), בסעיף (10) אין שקילה של חלופות. וההשלמה של הדבר הזה זה קבלת אישורים על פי דין. את זה אני רוצה להפריד לשאלה של הלוחות זמנים, לסעיף (13), שמדבר על הערכת לוחות הזמנים, לכן ניסיתי להפריד את הסוגיות. אין לי בעיה עם המיקום אני רק אומר שזה חייב להופיע. לא יכול להיות שיהיה רב הנסתר על הנגלה והסעיף לא יכיל דברים שצריך לנחש אותם. אמיר קדרי, יועץ משפטי, מרכז השלטון האזורי.

אנחנו לא רואים פה התייחסות להליך הסטטוטורי של ההעתקה.

הגוף שבסמכות התכנונית שלו, איפה נמצא כל נושא ההעתקה הזה, וגם הוא רלוונטי אולי להתייעצות. כי יש מקומות שיותר קשה ויש מקומות שפחות קשה, והקיצור של התהליך על ידי שמוותרים על ההתייעצות, הוא לא מקצר את התהליך אלא עלול לתקוע אותו. אז רק להגיד שאנחנו לא מדברים פה על ההליך הסטטוטורי, ככה התחלתי ואמרתי לפני שנכנסת. אנחנו מדברים פה על אחרי האישור הסטטוטורי ועל העתקה במסגרת גבולות התשתית.

נתנו פה מענה למקרה שבו צריך להעתיק את קו התשתית מחוץ לגבולות הסטטוטוריים, ופתחתי בדבריי ואמרתי שאנחנו מדברים פה על תהליך שקורה בזמן ביצוע.

אחרי כל האישורים הסטטוטוריים, תכנון מפורט לפני ביצוע ומתן הרישוי. לכן, אנחנו מדברים פה על אירוע אחר. מה שמבקשים פה מנתג"ז כרגע זה התייעצות לעניין של האם צריך להעתיק את התשתית או לא, ולא התייעצות לגבי תכנון מחדש של מיקום התשתית או היבטים כאלה, אלא רק האם בכלל יש צורך להעתיק את התשית או לא. בהמשך לדברים שעלו פה, אנחנו ננסה להציע איזה שהוא נוסח שיבנה את התהליך. כן חשוב לי להגיד, כבוד היושב ראש, שמה שבעיקר מטריד אותנו זה ליצור פה תהליך שמרוב שהוא מובנה בחובות שיכולות להיות ברורות מאליהן, כמו התייעצות שאני לא חושבת שאם לא כתובה בדין התייעצות זה מונע ממישהו להתייעץ, - - זה לא מחייב אותו להתייעץ.

אנחנו מאריכים את לוחות הזמנים, אנחנו ננסה לבנות את זה גם במסגרת לוחות הזמנים בתהליך, והמשמעות היא שככל שאנחנו מוסיפים עוד שכבה כזאת לתהליך העתקת התשתיות, שגם אותן נרצה לקצוב בימים, וכאן אנחנו בעצם מאריכים משמעותית את מספר הימים. אז אני כן אבקש שאם במסגרת הבניית התהליך אנחנו מוסיפים את ההתייעצות, אז עדיין נתכנס לאותו מספר ימים בסך הכול של התהליך, כדי לא להאריך אותו בצורה משמעותית. כרגע בסעיף (9) אין לוחות

הגוף המבצע צריך לשקול כמה שיותר מהר מבחינתו, האם יש חלופות להעתקה או לא, אתם גם אומרים שיש לו אינטרס לעשות את זה כמה שיותר מהר. גם אם נכניס חובת התייעצות, בסופו של דבר זה קיים בהרבה מאוד מקומות בחקיקה, ברוב המקרים זה בלי לוחות זמנים, וכמובן שאם גוף מחליט לא לענות לפניה שבה מתייעצים אתו אז - - - אבל אם גוף יכול לשקול חלופות בארבעה ימים כי יש לו בהילות לעשות את זה, ברגע שאתה מקיים עכשיו חובת היוועצות, אני מניחה שאתה לא תיתן לי לשים אותה בפחות משבעה ימים, ולכן הארכנו את תהליך העתקת התשתית שאינה ממופה בעוד שבוע. שזה שבוע שבו הציבור סובל. ולכן אני מבקשת שכשנבנה את התהליך הזה בהצעה שנציע עדיין נעמוד במסגרות הזמנים האלה. בסדר גמור, בבקשה גברתי. יש לי שאלת הבהרה כדי להבין מה אנחנו עושים כאן וגם הערה כללית. לא הגיוני שבכל פעם שמישהו מעלה הערה אז נגיד שהציבור סובל, כי כמובן שם אנחנו רוצים להגן על בריאות הציבור ועל האינטרס הציבורי. אז גם כשאפשר להוריד את הדברים לעומק אז הציבור סובל, זה הולך לשני הצדדים, אז זו אמירה ככלל. אי אפשר לסתום את הפה לכל הערה ולהגיד שהציבור סובל, ברור שאת צודקת והציבור סובל, אבל הוא גם סובל מבעיות מהצד השני. אז גם כך וגם כך. מה שאני מנסה להבין זה דבר אחר. את כל פעם מציינת שהתהליך הסטטוטורי הסתיים, אבל לצורך העתקת התשתית לא התהליך הסטטוטורי לא הסתיים כי היא לא הייתה ידועה, אז איך אפשר לטעון שהתהליך הסטטוטורי הסתיים אם זה משהו שלא היה ידוע? פירוש הדברים היא שלא הכוונה רק לתוך הקו הכחול, זה שני דברים שונים וזה בלבול של מושגים בעיניי. יש את הקו הסטטוטורי של התוכנית ויש את המהות, התוכן של התוכנית. בוודאי שהתשתית הלא ידועה לא הייתה בתוכן כי היא לא הייתה ידועה. אם אפשר, אני חושב שזה גם רלוונטי להליך ההיוועצות, כי ייתכן שאי העתקה או אפשרויות אחרות להעתקה בתוך מה שאפשר ובתוך מה שקיים, אם הגוף סטטוטורי, יכולים לקצר את ההליך כשרוצים לצאת הקו הכחול. זה בדיוק העניין ואני מצטרף למה שנאמר קודם. אי אפשר לשכוח אותנו. כדאי לשקול עם הגוף הסטטוטורי גם את נושא החלופות, כי ייתכן שאפשר להגיע לפתרונות יותר טובים, והקיצור בהיוועצות לא יקצר את סך כל התהליך, אנחנו מדברים על פתיחת חסמים. ודבר נוסף בהקשר הזה, לא יעלה על הדעת שלא יקבלו את האישורים לפי דין, שקשורים בבטיחות ובהנדסה של הדבר הזה. לכן כל סעד הימים, שאתם אומרים,

הוא פחות רלוונטי אם אנחנו נוסיף בסעיף (10), שאומר שהכול כפוף ללוחות הזמנים של קבלת האישורים לפי דין,

אין דרך אחרת, אף אחד לא רוצה לסכן את הבטיחות של אף אחד, אני חושב שזה לא יהיה,

כל הכבוד.

אני אתחיל מלענות לשאלה הסטטוטורית. כשאנחנו מדברים על תוכנית סטטוטורית, במסגרת הקו הכחול של התוכנית, אפשר להעביר תשתיות ממקום למקום. לרוב בתשתיות זה נעשה בהליך של תכנון מפורט לפני ביצוע.

אחרי שכבר יש את גבולות התוכנית והתוכנית אושרה במוסדות התכנון - - - יש לך בלבול מושגים, אני מצטער. אתם תשתיות תחבורה, זה משהו אחר. שניה, לא סיימתי. הסעיפים האלה נכתבו לא רק על ידי, הם נעשו כמובן באישור ובשיח גם עם הגורמים ממוסדות התכנון, לכן אני יכולה להגיד שאני מסבירה דברים שהם לא רק מהידע הכללי שלי והם אחרי עבודה, אז אנא,

אני נותנת כרגע דוגמה ממקום אחד אבל אפשר לדבר על זה גם ממקומות אחרים. למה אני נותנת כל הזמן את הדוגמה של רכבת קלה או כביש? - כי לצורך העניין, אם נעתיק קו של נתג"ז כקו של נתג"ז כרגע, אז העתקת התשתיות בו תהיה שונה כרגע, הקו הכחול בו יהיה שונה והתכנון המפורט לפני ביצוע יהיה שונה. יש לנו סעיף ממש בהצעה הזאת, שמדבר על מה קורה אם צריך להעתיק תשתית אל מחוץ לקו הכחול. בדיוק בשביל לענות על מצב כזה. ואני רגע אגיד מראש, ההצעה הזאת לא מבטלת פוזיטיבית בשום מצב, לא אישורים שנדרשים על פי דין, לא אישורים שנדרשים ממוסדות התכנון, לא אישורים שנדרשים מרשויות מקומיות, ולא מבטל את הליך התכנון בכלל. כל אישור שנדרש עדיין צריך להידרש פה, ולכן אין פה שום מעבר מעל רשויות מקומיות או אישורים אחרים. אנחנו גם מבינים שבהם תידרש העברת קו תשתית אל מחוץ לקו הכחול, אל מחוץ לגבולות הסטטוטוריים, נצטרך ללכת להליך תכנון חדש. זה הליך מורכב, והוא בטח לא יכול לקרות בסד הזמנים הזה. לכן, גם לדבר הזה ניתן כאן פתרון. מה קורה אם צריך להעתיק תשתית אל מחוץ לקו הכחול. המקרה שאנחנו דנים בו ברגע זה, בסעיפים הספציפיים כרגע, הוא מקרה שבו אנחנו מעתיקים את התשתית ויש אפשרות להעתיק את התשתית בתוך הקו הכחול, ולכן אני עוברת רגע, לא נדרש אישור סטטוטורי, לתוכנית החדשה ייתכן ויידרש היתר מחדש מרשות הרישוי, כי יהיה צריך לעשות תכנון מפורט לפני ביצוע וגם של אישורים של הרגולטור הרלוונטי כמו רשות הגז, רשות חשמל, מ״דים שצריך לחיבורים לבתים, יש פה הרבה אישורים שצריכים בדרך בהעתקה. אז אני רק מבהיר בקצרה. זה אומר שתהליך של תכנון הנדסי שלוקח חודשים, רשות הגז מסתייעת בחברה זרה שבוחנת את הדברים, זה יכול לקחת גם שבועות אבל זה צריך להיות. אז שוב, אני רוצה להבהיר כדי שלא יהיו פה אי הבנות ונבין כולנו מה המשמעות. הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו זה על מצב שבו נמצא תשתית כזאת בשטח מסוים, ואנחנו צריכים להעביר אותה בתוך גבולות הקו הכחול.

לשאלתכם, לא צריך אישור מחדש של מוסדות התכנון. חלקם. איפה אני טועה? תסבירו לי. של רשות הרישוי, של רשות התמרור, יש כל מיני. רשות התמרור לא צריך, כי השטח כבר פתוח. קיבלנו אישור להסדרי תנועה, אנחנו באמצע העבודות גילינו קו תשתית. הקרקע פתוחה ולכן אנחנו כבר נמצאים בסדרי תנועה, כבר קיבלנו את האישור של רשות התמרור. אבל הסדר התנועה למשל, הוא יכול להיות בתוך הקו הכחול, נכון? זה שאתם עובדים בתוך הקו הכחול זה לא אומר שעשית הכול סגור ועשיתם הכול עוקף, ויתכן שהסדר התנועה הרלוונטי, מתייחס למצב א׳ והיום את עושה את מצב ב׳, כן אולי צריך לשנות את הסדרי התנועה, אולי תמרור ואולי משהו אחר.

יש לך רצועה נקייה לכל אורך הדרך ואין שם שום דבר שקורה באותו רגע. ומה שאנחנו מבקשים זה תיאום עם הרשות המקומית.

לכל הסדר תנועה חדש,

לפי פקודת התעבורה, צריך אישור של רשות התמרור. כפי שהבהרתי קודם, אף אחד מהסעיפים האלה לא אומר פוזיטיבית, שאם צריך לעשות הסדר שמצריך הסדרי תנועה אחרים, לא יצטרכו לקבל הסדרי תנועה חדשים. כמו שאנחנו לא אומרים פה שאם צריך להעתיק תשתית למקום אחר, לא יצטרכו היתר מרשות הרישוי הרלוונטית, כמו שאנחנו לא אומרים פה שהעתקת התשתית הזאת לא תדרוש את האישורים של הרגולטורים הרלוונטיים. ההסדרים שקבועים היום לתיאום תשתיות ולהעתקת תשתיות, נשארים, ואנחנו לא נוגעים בהם. סליחה, אבל זה לא כתוב. נכון. המוציא מחברו עליו הראיה. כדי להחליט שעוקפים את ההסדרים הקיימים צריכים לכתוב את זה. אם זה לא כתוב - - - השאלה היא אם זה לא הסדר חלופי. הרי כל המטרה של החוק הזה היא לפתוח חסמים ולקצר תהליכים,

ללא אמירה מפורשת של מה שנאמר כאן עכשיו, ובצדק רב, אנחנו מסכימים בכל לב, מישהו עלול לפרש את זה אחרת ולומר שהחוק הזה גובר, שהחוק הזה בא לקצר, החוק הזה אומר: ״לא התייעצתי, הודעתי, גמרתי, יש לי 10 ימים, צריך לתאם את זה״. הבנתי, עמדתכם נשמעה. אני חושב שהשאלה המרכזית פה היא מה היחס בין לוחות הזמנים שהם מצד אחד קשיחים,

יש בסעיף (13) בהמשך, אפשרות במקרים מאוד מסוימים להאריך את לוחות הזמנים, ויכול להיות ששם זה הפתרון לגבי הארכה של לוחות הזמנים. שנרחיב את המקרים שבהם אפשר להאריך את לוחות הזמנים למקרים אחרים. והשאלה היא מה היחס בין לוחות הזמנים האלה לבין השאלה של קבלת האישורים. אבל כיוון שאין פה מחלוקת על כך שההסדרים הקיימים והרגולציה הקיימת, בהקשרים הללו, צריכה להישמר. ואין פה כוונה לעקוף אותם בהקשר הזה. מה קורה אם לא עומדים בזמנים? בגלל שאין פה מחלוקת מהותית אז אולי תשבו על הדבר הזה ותראו איך מנסחים את זה באופן שכולם יהיו מרוצים ממנו.

המחלוקת כרגע היא רק לגבי מספר הימים. אחרי שהבהרנו שכל האישורים כאן זה אישורים שאנחנו לא מבטלים אותם ואנחנו לא משנים סדרי עולם, עדיין יצטרכו היתר ואישור מרשות התמרור, אישור מהרשות המקומית ואישור מהרגולטורים. ובהינתן שהכול התקיים, אז תקנו אותי אם אני טועה או לא מבינה, אז המחלוקת היחידה שלנו היא בעניין מספר הימים שבו- - - לעשות בהם את ההעתקה. אני לא בטוח שזה בפרקים שבהם אנחנו דנים עכשיו, אבל קראתי איפה שהוא באחד מסעיפי ההעתקה שאין באמור בחוק זה כדי לגרום לכל אישור הנגרם על פי דין. אלא אם כן שונה במפורש בחוק. אם זה כך אז השאיפה של משרד האוצר ופה אני מדגיש את הדבר הזה, היא לא ללכת לאיבוד עם הדבר הזה ולפרוץ את מסגרות הזמנים באופן שבו אנחנו מייתרים את כל מהות החוק, שמטרתו היא לקצר תהליכים. המטרה היא לשמור על מסגרת זמנים, מה שמחויב ונדרש לפי הרגולציה הקיימת וכל הדברים שפורטו כאן. ומעבר לזה, כל עוד העקרון הזה נשמר, אז אני חושב שאפשר להגיע פה לאיזה שהוא נוסח שמבהיר את הדברים. אדוני היועץ המשפטי, אני אבקש מכם לשבת על הדבר הזה ולנסות להגיע לנוסח מוסכם.

נמשיך. העתקת קו תשתית על ידי גוף תשתית 11. הודיע גוף התשתית בהודעת התשובה שמסר כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו, כאמור בסעיף (10) (א) (1), ישלים את ביצוע ההעתקה בתוך 40 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית. העתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע 12. (א) לא ישיב גוף התשתית להודעה על העתקת קו התשתית בהתאם להוראות סעיף (10), עד לתום התקופה האמורה באותו סעיף, או לא החל בביצוע העתקת קו התשתית בתקופה האמורה בסעיף (11). יראו בתום התקופות האמורות כי אילו יסכים גוף התשתית שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה, כאמור בסעיף (10) (א) (2). (ב) ניתנה הסכמת גוף התשתית לכך שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור בסעיף (10) (א) (2), או מתקיים האמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה: הגוף המבצע יקבע את המתווה להעתקת קו התשתית לאחר התייעצות עם גוף התשתית. לא יתייחס גוף התשתית לפניית הגוף המבצע להיוועצות בתוך שבעה ימים ממועד מסירתה, ייראו כאילו קוימה חובת ההיוועצות עמו; היה קו התשתית מסוג שגוף התשתית הוא הגורם היחיד על פי דין שרשאי לנתקו ולחברו לרשת קווי התשתית שאליה השתייך, ינתק גוף התשתית את קו התשתית בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לכך מאת הגוף המבצע בכתב, ויחברו חזרה לרשת קווי התשתית מוקדם ככל האפשר, לאחר השלמת העתקתו על ידי הגוף המבצע ; מיד עם השלמת עבודות להעתקת התשתית, ימסור הגוף המבצע הודעה בכתב על כך לגוף התשתית וייראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לאותו קו תשתית, כאילו בוצעו על ידי גוף התשתית ; (ג) בוצעו עבודות העתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע לפי סעיף זה, רשאי גוף התשתית להסמיך גורם מטעמו ועל חשבונו, לפקח על ביצוע עבודות העתקת קו התשתית, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוען. אני יכולה להעיר הערת הבהרה? כן. אני קצת חוזרת לנושא הקודם, אני חושבת שנוסח הסעיף כן נותן מענה לפחות ראשוני לקשיים שעליהם הצביעו בכל הנוגע להתגברות על הוראות דין אחרות. אנחנו מדברים פה על הסכמה. אין כאן כדי לבסס סמכות. אנחנו מדברים כאן במוסד ההסכמה ולא במוסד אישור הפעולה, שאותו הגדרנו בתחילת החוק. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על הסכמה אזרחית.

אבל ההסכמה פה בסעיף (12) וגם בסעיף (10), היא רק בנוגע לשאלה של: ״אני מסכים שאתה תבצע במקומי.״ חד משמעית.

בגלל שאני מדברת על הסכמה ואני יוצרת פיקציה של הסכמה, אני לא גוברת על הוראת דין שמחייבת אותי ברישיון או בתכנון באישור אחר כל שהוא. אני מדברת בשתי ספירות נפרדות. שוב, אני לא חוזרת בי, אנחנו נשקול, אבל זאת הערה

סעיף (12) לא חל עלינו ולהבנתנו גם על תשתיות אחרות שיש להן רישיון אקסקלוסיבי, הוא בכלל לא חל עלינו. לכן כל המנגנון שתיארת כאן הוא בכלל לא רלוונטי, כי אנחנו באופן אוטומטי, נודיע שרק אנחנו נבצע את זה ולא אף אחד אחר. זאת אומרת, בכלל המשטר לא חל עלינו. זה נכון גם לחברות הדלק. אנחנו מאוד נשמח שכולם יעתיקו בעצמם, זו לגמרי התכלית. כמובן על חשבונכם, לכן זה חשוב.

וגם כתוב פה, זה לא יהיה על חשבוני אלא על חשבון מיזם התשתית, על חשבון הציבור. וזה ממש הגיוני שאם עכשיו חברה צריכה להעתיק תשתית בגלל מיזם של מישהו אחר אז זה יהיה על חשבון אותו מיזם, אין פה שאלה. ומאוד נשמח וחברות התשתית ישמחו, שההעתקה תבוצע בצורה המקצועית והבטוחה ביותר על ידכם.

מה קורה במקרה שיש התנגדות עם הדין לגבי רישיון? מה גובר במקרה הזה? נניח שמישהו נרדם שם בנתיבי הגז, לא הודיע ועבר המועד, האם הגוף המבצע יכול מחר בבוקר להיכנס למרות שאין לו רישיון לעשות את זה? לא, זה מה שאנחנו אומרים. אני חושבת שהחששות שהועלו פה, הם מוצדקים אבל הם לא רלוונטיים במקרה הזה, כי ככל שהפעולות של גוף מסוים דורשות רישיון על פי דין, ממילא הגוף המבצע לא יהיה רשאי לבצע את ההעתקה מעצמו, כי אין לו רישיון לעשות את זה. ככל שזה רשום. לא, זאת משמעות הסעיף. אבל אז מה שיקרה זה שלצורך העניין נתג״ז במקרה שלכם, לא תעמוד במה שהיא צריכה לעשות על פי דרישות החוק, לעשות את מה שהיא אמורה לעשות ובלוחות הזמנים שנקבע על פי חוק. שנקבעו בחוק כל עוד יהיה רשום שזה כפוף לקבלת האישורים בלוחות הזמנים שלהם ולא בלוחות הזמנים שכתובים כאן. הערה על ביצוע תשתיות. ביצוע העתקות יכול להיות גם על ידי גופים ששייכים למועצות האזוריות, או למועצה עצמה או לתאגידי מים למיניהם ואגודות מים, מפני שמדובר גם על מים וביוב. 10 ימים, כשאומרים אותם כ-10 ימים, זה יכול להיות מאוד בעייתי. בייחוד בגופים ציבורים מעין אלה. זה נראה כמו נוקדני אבל זה ממש לא. תחשוב על חופשת פסח, על חופשת סוכות. יכולים להיות דברים שבהם לא מתקיימת עבודה באף משרד, אולי תורן שעונה לתקלות. ו-10 ימים צריכים להיות מוגדרים כימי עבודה, הם לא יכולים להיות מוגדרים כ-10 ימים. אם זה היה 30 יום אז מילא, זה בסדר. אבל אם אנחנו מדברים על 10 ימים אז מי יכול לענות על זה? עוד דבר אחד בהקשר הזה, לא לכל הגופים יש את הקבלן המבצע על ידם בצורה כל כך מהירה, הם צריכים לברר איך הם יכולים לעשות את זה, לכן זה דורש איזה שהוא תיאום. ולכן 10 ימים נשמע כמו זמן בלתי אפשרי. אז אני אשמח לענות בכמה היבטים. דבר ראשון, 10 ימים מתייחס למתן תשובה לגבי איך תבוצע ההעתקה, לא להעתקה עצמה אלא למתן תשובה על ידי מי יבצע את ההעתקה- האם הגוף יבצע את ההעתקה בעצמו או שהוא נותן לגוף המבצע לעשות אותה. כך ש-10 ימים זה מתן תשובה. דבר שני, אני אשאל שאלה. אם במהלך חופשת הפסח היה פיצוץ של צינור מים שהציף שכונה, או שהייתה הפסקת חשמל, או שהייתה דליפת גז, האם על אף שאנחנו נמצאים בחג הפסח, לא היה ניתן מענה לאירועים האלה?

ממש לא צוחקת, כשאנחנו מדברים על הקמה של מיזמי תשתית, המציאה של קו שאינו ממופה, יש לה משמעות ויש לה נזק משקי ונזק לציבור שהוא מאוד מאוד רחב, נזק שהיום הוא לא מופנם לאף חברה. דברים שעושה חברה שהיום לא מעבירה מידע על המיפוי שלה כמו שצריך, מתגלה הנזק הזה, ובאופן הכי ישיר, צריך לשלם לקבלנים כל יום. יש לנו ציבור שסובל מעיר שנראית כמו אתר בנייה, יש לנו דברים שמתעכבים לא בימים או בחודשים אלא בשנים, ואני לא צריכה לתת דוגמאות בשביל שכולנו נרגיש את זה ביום יום. אני אשמח את תשובתך לשאלה הזאת,

דורשים מכם להיות יעילים יותר וזה קשה, אני מסכים. אין הנדון דומה לראייה, מפני שאמרתי שתורנות של משהו שקורה באופן פתאומי ולא ידוע וגם עלול לגרום נזק נוראי, מאפשר חילול שבת וחילול חג והכל בסדר ונכון. אבל בהקשר הספציפי הזה, גם כשמדובר בלתת תשובה של 10 ימים, צריך שאנשי המקצוע התכנסו. שוב, אנחנו מדברים גם על עיריות קטנות. לא כולן זה עיריות גדולות שיש להן מספיק אנשי מקצוע שזמינים כל הזמן.

להתכנס,

צריך לעמוד בזמנים, אבל כשנותנים סעד זמנים שהוא לא ריאלי לחלוטין אז קשה לעמוד בו ואז הכול נתקע. אבל לתת תשובה. כדי לתת תשובה צריך שמהנדס המועצה יסתכל על זה. בסדר, אז שמהנדס המועצה יסתכל על זה ב-10 ימים. שתכתוב 10 ימי עבודה, אפשר? זה בסדר? מה הבעיה? יכול להיות לי ב-10 ימים גם יום עבודה אחד, לא כולל מימונה,

מצחיק. אתה יודע מה? התשובה הזאת בדיוק מוכיחה את הבעיה. כי אם אתה מדבר איתי על מימונה אז אנחנו לא מבינים את זה שהממשלה רוצה שאתם תהיו יעילים יותר. אמרתי לא כולל מימונה. כלומר, יש מקומות שבהם 10 ימים זה באמת לא מספיק. ושוב, מה יהיה הפתרון? שגוף שנועד לעשות רכבת קלה הוא יעשה העתקה של תשתית הביוב? הרי זה לא יעבוד באמת. לכן אני אומר, תנו לוח זמנים רציני וקצר אבל שאפשר לעמוד בו, אז גם יעמדו בו ויתאמצו. אם מראש ההר כל כך גבוה שאני לא יכול לטפס עליו אז אני גם לא מתאמץ, זו הבעיה. צריך לייצר פה מנגנון יעיל, אני מסכים לחלוטין. אבל לעשות אותו בלתי ניתן להגעה זה לא באמת עוזר. הם לא באמת יודעים להעתיק את הקווים האלה, ואנחנו לא נתג״ז. יש חשש שפתרון דרסטי יוביל להפך, לתוצאה של צווי מניעה ודברים כאלה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. זה לא דבר טוב. זה לא דבר נכון שתשתיות יריבו, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים משהו סביר. אני מסכים עם ההערה כאן ש-10 ימים. 10 ימים לתת תשובה. ה-10 ימים פה זה עם חוות דעת של המהנדס, זה כתוב במקום אחר. בסופו של דבר יש פה עניים של סדרי עדיפויות ואיך הגופים נותנים כרגע מענה בסדרי העדיפויות שלהם. כי כשיש נזק לגוף התשתית או לתשתית של גוף התשתית, לא משנה כמה זמן או באיזה מצב אנחנו נמצאים, המענה יכול להינתן במספר מאוד קצר של ימים. כאן אנחנו מדברים על 10 ימים לתת תשובה, שלא נדבר על מספר הימים אחר כך להעתיק את התשתית. ואם אנחנו צובעים בעצם רגע את כל התהליך של העתקת תשתית לא ממופה, אנחנו מדברים על כמעט חודשיים שלמים שבהם עשינו עמודו לתהליך וכולם מחכים עד שאפשר יהיה להעתיק את התשתית הזאת. וחשוב להגיד, אנחנו לא מדברים על נחת הכלל ולא מדברים על כל תשתית, אנחנו מדברים על מצבים שבהם נמצאה תשתית שאינה ממופה. מראש, המטרה היא לצמצם כמה שיותר את המקרים האלה. בגלל זה יש לנו את הסעיפים מלמעלה, של רישום תשתיות, בשביל לוודא שאנחנו עוקבים וממפים את התשתיות בצורה נכונה. וגוף שלא יעשה את זה וגוף שלא יעביר את מיפוי התשתיות, יצטרך להיכנס מתחת לאלונקה, לתעדף את הדבר הזה בראש סדר העדיפויות שלו, ומבחינתנו, חודשיים כפרק זמן שבו אנחנו מפסיקים עבודות במקטע להקמת תשתיות, חודשיים במקטע, גורמים נזק לציבור ומשלמים, כי זה פרק זמן מאוד מאוד רחב. אני שוב חוזרת ואומרת, 10 ימים זה זמן למתן תשובה. ונכון שבחיי היום יום, וכשיש הרבה דברים לעשות, 10 ימים יכול להיות פרק זמן קצר. אבל בהמשך לדיון שהיה בסעיף (3), כאן אנחנו אומרים שאנחנו מצפים לתעדף את הדבר הזה בראש סדר העדיפויות של המהנדס ושל החברה, כי הנזק שנגרם כאן הוא מאוד מאוד רחב. גוף שימפה את התשתיות שלו כמו שצריך לא יצטרך לעמוד בזה. אתם לוקחים בחשבון את הרגולטור, הוא לא עובד אצלנו,

הגעתם לסעיף 14? לא, אנחנו בסעיף (11). יש פה ויכוח גדול על השאלה של 10 ימים. אם זה זמן קצר או ארוך לגבי הודעה מי מבצע וכולי. אבל סעיף (11) מבצע על 40 ימים להשלמה של ביצוע ההעתקה, זה נראה לנו זמן בלתי אפשרי. משום מה אני מסכים עם זה שסעיף (13) היה צריך להיות צמוד לסעיף (11), אולי חלק ממנו. ויכול להיות שבנוסח אנחנו נצמיד בניהם. כי זה באמת קצת חוסר הגיון בין זה שבסעיף (11) קובעים מועדים וכמה סעיפים אחר כך מאפשרים להאריך את המועדים האלה. לכן אני חושב שצריכים לדן בסעיף (11) כשאנחנו קוראים גם את סעיף (13), שמאפשר לחרוג מהזמנים בסעיף (11), סעיף שעוד לא הקראנו, ולדון שם בשאלה האם יש עוד מקרים שבהם צריך לחרוג מהלוחות זמנים של סעיף (11).

אני מצטער, אני לא רואה סיבה לשנות את הדבר הזה של 10 ימים. אפשר למצוא סיבות למה לא, תמיד אפשר. בגלל פסח, בסדר, אז יש פסח פעם בשנה ולא השתכנעתי מהתשובה שלך. אם היה מקרה חירום, אם היה פיצוץ מים, אז כל פסח היה חולף לפני שהיית מטפל בדבר הזה? בוודאי שלא. אבל זה לא אותו הדבר. למה זה לא אותו הדבר? לא הבנתי למה זה לא אותו הדבר. כי בכל זאת מדובר פה בעבודה יזומה שאין בה סכנה ברורה ומיידית לאנשים באותו רגע. גם בפיצוץ מים אין סכנה ברורה ומיידית.

בפיצוץ מים אין סכנה, זה חוסר נוחות. אני רוצה להגיד משהו קצת יותר עקרוני. אני מסכים עם מה שדנה אמרה, שמישהו צריך ״לשאת באחריות״, של תשתית שממופה נכון או לא ממופה נכון. אני בוגר שנים ארוכות של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, דווקא מצד הסקטור הציבורי, כיועץ משפטי. אתה נתקל בדברים מאוד מאוד ישנים שאין יכולת למפות אותם במועד וכולי. צריך להבחין בין מי שבאמת לא נשא באחריות שלו להעביר מיפוי על דברים חדשים, לבין תשתיות ישנות שאתה נתקל בהן. אבל זאת בדיוק האבחנה שעשינו בתשתית לא ממופה,

אז תסבירי את זה עוד פעם, כי שוב, אז ה-10 ימים האלה לא חלים? על תשתית ישנה ונתקלתם בה? בגלל שנכנסת באמצע הדיון אז אני מציעה שתקרא את ההגדרה שעשינו למה זה תשתית לא ממופה, כי באמת הפרדנו - - - אוקיי, אם את הולכת אחורה אז בזה נחה דעתי. אבל קבעתם שכל תשתית שהיא ממופה לא נכון במדויק. אז זה לא מפריד בין תשתית שהייתה לתשתית שתהיה. אז המטרה כאן אומרת שבסופו של דבר - - - אם תשתית בלתי ממופה לצורך הדבר הזה זו רק תשתית חדשה שאמורה להיות מכאן ולהבא ממופה, זה עולם אחד. מפני שכיום צריך לעשות As made in , כמו שצריך וצריך להראות את התשתיות כפי שהן ממופות. אבל אני לא בטוח, אני מתנצל, שה-10 ימים שלכם ועוד 40 יום, חלים רק על אותה תשתית. אם זה מה שאת אומרת אז שיהיה ברור. לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שצריך שני הסדרים. הסדר חדש לגבי מיפוי של תשתיות מעתה והלאה. ויצרנו גם סקטור של ללכת אחורה ולעשות תיאום עם חברת התשתית לגבי איפה נמצאות התשתיות במקום מסוים. בשביל שגוף תשתית יוכל לבוא ולהגיד: ״תקשיבי, יש לי פה תשתית שאני לא בטוח איפה היא, תעשי גישוש לפני שמתחילים שם את העבודות.״ ועדיין הוא צריך את ה-10 ימים האלה. שנייה רגע, זה קורה לפני. הרי יש לנו שני הליכים של מיפוי תשתיות. ברגע שזו תשתית שלא קמה עליה חובה לפי החובות שכאן, אז יש שיח שקורה בין הגופים והגוף יכול לבוא ולהגיד: ״אני חושד שיש לי פה תשתית.

בואי נבדוק ביחד איפה התשתית שלי״. ואז הדבר הזה לא יחול. מה יקרה, אם לצורך העניין, בוא ניקח הפעם את חברת חשמל, חברת חשמל אמרה פה: ״אין לי תשתית בכלל״. ואז התגלה שיש לה שם תשתית? אז בטח שתחול עליה החובה. ומעבר לזה, יש הגיון בזה שלא משנה מה הייתה הסיבה לזה שהתשתית לא הייתה ממופה, ברגע שנתקלנו במצב כזה, שיוצר נזק ציבורי, כל הצדדים יעשו את המאמץ הגדול ביותר בשביל להעתיק את התשתית במהרה. א׳- אני שמח על ההבהרה הזאת, אני באמת לא בטוח אבל אני רק מבקש שהיועץ המשפטי של הוועדה יבדוק שאכן אין איזו שהיא ״זליגה״ של ההסדר, של ה-10 ימים, של המהירות הזאת, למקרה של תשתיות ישנות. אני חייב לומר שהניסוח של (8) (2),

אני לא מבין אותו עד הסוף. ההסבר שניתן הוא טוב, רק שיובהר. ב׳- בכל זאת, ושוב, זה לא נוקדני, אנחנו לפחות מייצגים רשויות שבהן כוח האדם, ההיקפים והיכולת להגיב היא לא כזו מהירה. אנחנו חושבים שכן צריך להאריך ולו במקצת, וגם לקצוב, שיהיה בתוכם לפחות 5, 7 ימי עבודה, אם רוצים שזה יהיה אמיתי, אף אחד פה לא מתחמק. אנחנו רוצים לעשות רק רוצים שתאפשרו לנו את זה. הכוונה שלכם היא שב-(8) (2) לא יחולו אותם קווי תשתית של (6) ו-(7)?

האמירה היא שברגע שיש תשתית לא ממופה, יחול עליה ההסדר הזה. במקרה שנתקלנו בתשתית שהיא לא ממופה ההסדר הזה יחול. ההבחנה נעשתה בין תשתית שחל עליה ההסדר החדש למיפוי, לבין תשתיות שהיה צריך להעביר את המידע עליהם, במקומות שעדיין לא חלה החובה למיפוי. זאת אומרת סעיף (7). גם שם, במקרה שחברה לא העבירה דיווח על תשתית שיש לה במקום מסוים, יחול ההסדר הזה. זו לא הבעיה העיקרית. סעיף (7),

יעבדו חצי שנה כל החברות, יעבירו לכם את כל התשתיות מלפני 15 ו-20 שנה. האם ברגע שזה לא תואם באופן מדויק את מה שהם העבירו לכם, חל סעיף (7)?

אני אבהיר. זו הערה מאוד חשובה. ואם זה לא מובן אז אולי כדאי שגם נחדד את זה כי חידדת נקודה מאוד מאוד חשובה. אין קשה מהותי בין סעיף (7) לסעיף העתקת תשתיות שאינה ממופה.

נועד בעצם על מנת לאפשר לנו להרחיב את מעגל הידע שיש לנו היום וליצור מאגר של מיפוי תשתיות שאינו מדויק ב-100%, אבל זה עדיין תשתיות שיכולות לסייע לנו עד שנשלים את המאגר המאוד מדויק. סעיף (7) לא פותר את חברות התשתית, את הגוף המבצע, כשהוא עושה היום העתקה של תשתית במקום שלא חלה עליו חובת הרישום תשתיות המדויקת, לפנות אקטיבית, כמו שקורה היום בתהליך תיאום התשתיות, ולבדוק. למרות שהגופים היו צריכים להעביר את המידע למאגר למיפוי תשתיות, עדיין הגוף המבצע, כמו שקורה היום, ילך לכל אחד מהגופים, יבחן אתו ספציפית את מיקום התשתיות, אם גוף התשתית לא בטוח הוא עדיין יכול לבצע בעצמו גישוש או לבקש מהגוף המבצע לבצע עבורו גישוש. אנחנו לא יוצרים חובה מעצם העברת המידע מסעיף (7), וזה גם יחסית ברור ומובהר, שאנחנו לא יוצרים חובה או אחריות על המידע שמועבר. עדיין, האחריות תהיה על הגוף המבצע. סעיף (8) כולו מדבר על אותה תשתית עתידית. סעיף (8) ברור מכיוון שהוא מפנה לסעיף (5). אני מקבל את הפרשנות של משרד האוצר לסעיף הזה. ואני רק אחזק ואגיד שבסעיף (7) (ב), אז אומרים במפורש, למען הסר ספק, שאין בהעברת המידע למאגר המיפוי לייחס את האחריות. בסדר? כדי להימנע מאי הבהירות הזאת. שאלה לדנה,

מקצא"א: מה ההגדרה של רמת הדיוק שאתם דורשים? מה זו תשתית שאיננה מדויקת? אם יש לי רצועה ברוחב של 10 מטרים, והקו אמור להיות על ה- Center line של הרצועה, אבל הוא נוטה ב-30 סנטימטרים שמאלה או ימינה? אתם צריכים לקבוע מה היא רמת הדיוק. להבנתנו, ישנה רצועה, ככל שהקו נמצא באופן סביר בתוך הרצועה ולא חורג מגבולות הרצועה, אז כולם מדברים באותה שפה. אגב, מעולם לא יצאה סיטואציה שמישהו תכנן איזו שהיא תוכנית ואם אנחנו בתוך הרצועה, בתוך הקו הכחול, שכחו אותנו ופתאום גילו שיש קו קצא"א איפה שהוא בתוכנית, אין סיטואציה כזו בכלל. גם עם נתג״ז זה נכון. לכן זה לא כל כך ברור. אתם קובעים אמירה מאוד דיכוטומית. תשתית שאיננה ממופה ולא קובעים מה היא רמת הדיוק של ממופה. 30 סנטימטרים מגבול הרצועה זה לא נחשב?

תהיו מדויקים פה. אז דבר ראשון, זו הבהרה מאוד חשובה. אני אתייחס בשני מקרים ואם יו״ר הוועדה והיועץ המשפטי ירגישו שהנקודה הזאת לא מדויקת אז אפשר יהיה גם להבהיר את זה בנוסח. דבר ראשון, העברה של המידע תיעשה בהתאם למפרט המיפוי הלאומי ולהנחיות של מפ״י. ככה שאמנם לא הגדרנו את זה בחוק במפורש, אבל כן יש הנחיות לגבי איך נכון להעביר את המידע. דבר שני, נקודת המוצא שאותה אנחנו מניחים, היא כזאת שבה לגוף המבצע, כשהוא עושה תכנון של העתקת תשתיות,

מן הסתם אינטרס לדעת איפה כל התשתיות מראש ולהעתיק אותן. מצב שבו אנחנו מגלים תשתית בהפתעה, הוא מצב שבטח לא מיטיב עם גוף התשתית שאחראי על ביצוע הפרויקט. בהסדר הזה, אפשר גם להבין את זה, לפחות בעיניי, אבל אם תגידו שלא אז עדיין נחדד, אבל בקונטקסט הכללי שלו ברור שהוא מדבר על מצבים בהם התכנון המפורט לפני ביצוע להעתקת התשתית, לא כלל את התשתית הזאת מראש, ואנחנו מדברים על מצב שבו באמת יש איזו שהיא הפתעה. אז אולי זה לא כתוב במפורש בנוסח, כמובן שסטייה מאוד קטנה במספר הסנטימטרים לא מטרתה היא להחיל את הסעיף הזה עליה, וגם כנראה שהוא לא יחול מתוקף העובדה שזו תהיה קבוצה ריקה, כי אף אחד לא ירצה להחיל אותו בפנים. ומעבר לזה, אני אניח שאף רשות רישוי לא תיתן היתר לביצוע מבלי שהתייחסו לתשתית שנמצאת בקרקע, רק כי היא זזה או לא זזה ב-30 סנטימטרים. מבדיקה שאנחנו ביצענו מול רשות המיפוי, סטייה יכולה להיות עד רמה של מטרים בודדים ברוחב הרצועה, אז תשימו לב לזה. מטרים זה הרבה. נכון. זאת בדיקתנו. בנוסף למה שאמרה דנה, אני מדגיש את מה שהיא אמרה בסוף אולי לא מספיק מודגש. שסעיף (9) מדבר על זה שהגוף המבצע צריך לראות שאין חלופה להעתקה. האינטרס של הגוף המבצע הוא ברוב המקרים לא להעתיק את התשתית, כי זה יעכב אותו במקרה הטוב בחודש ימים ובמקרה הגרוע בהרבה יותר.

אם זה עניין של כמה סנטימטרים הצידה והוא לא באמת צריך להעתיק את התשתית,

הוא לא יעשה דווקא ויגיד: ״בגלל שטעיתם פה ב-10 סנטימטרים אז אני רוצה שעכשיו נעצור הכול ותעבירו את זה ב-10 סנטימטרים לאיפה שזה צריך להיות.״ זה לא הגיוני. מה הכוונה בחלופה (8) (2)? מי אלה אותם קווים שטרם קמה לגביהם - - - ? זה כל קו שלא בוצעו לגביו עבודות תשתית אחרי מועד כניסת ה - - - אז למעשה זה כל הקווים הישנים.

עכשיו זה כל הקווים, ואמרתי את זה בתחילת הדיון, החוק הזה צופה פני עתיד ומניח את היסודות. המטרה היא שמעכשיו, ממועד כניסת החוק לתוקף, להתחיל לייצר מאגר של מיפוי תשתיות אמין ומדויק. ברור שביום הראשון, בשנה הראשונה או אפילו בשלוש השנים הראשונות, ברוב התשתיות, נהיה באותו מצב שבו אנחנו נמצאים היום, שיודעים עליהן בוודאות חלקית. גם עלתה השאלה האם אנחנו מחילים עכשיו חובה על כל גופי התשתית בארץ למפות את כל התשתיות שיש להם בשביל שיהיה לנו מאגר מיפוי מדויק, הבנו שזה לא ריאלי, שיש בזה נטל מאוד מאוד גדול, ולכן אמרנו שאנחנו עושים את הדברים בצעד אחרי צעד. בשנה הקרובה, אחרי שבתקווה החוק הזה יעבור, אנחנו עוד לא נהיה עם מאגר מלא ולא חצי מלא לעניין התשתיות המדויקות, התקווה היא שבעוד 10 שנים, אולי נצליח להגיע למספיק ידע על מיקום התשתיות, בשביל שהוא יאפשר לנו להתנהל בצורה נוחה יותר. בשנה הראשונה ובארבע וחמש, אנחנו צופים המון מקרים. דווקא לא, בדיוק להפך, כי בגלל שהגדרנו תשתית לא ממופה בכניסת החוק לתוקף, או כתשתית שלא התבצע לגביה הליך תיאום התשתיות היום, אז למעשה,

שנתיים ושלוש הראשונות, המצב יהיה בדיוק כמו שהוא היום. גוף מבצע יעשה הליך של תיאום תשתיות, יפנה לגופי התשתית, ישאל אותם איפה התשתיות שלהם, הם יגידו להם איפה הם חושבים שהתשתיות שלהם, יבצעו גישושים בשביל לבדוק איפה התשתיות שלהם,

למעשה, המצב יהיה מאוד מאוד דומה למצב שיש היום. אם יש מצב שיש תשתית של ׳מקורות׳, אני מגוונת בין החברות כל הזמן, והיא לא ידעה איפה עובר הצינור של ׳מקורות׳, והיא לא דיווחה לגוף התשתיות בזמן הליך תיאום התשתיות, וכשהוא שאל אותה: ״תגידי, עוברת תשתית פה?״ ובכל התהליך התפספס שיש תשתית של ׳מקורות׳ אז הסעיף הזה יחול. אבל החובה, כמו שהיא קיימת היום מכוח הליך תיאום התשתיות,

לשאול אותן איפה התשתית שלהן עדיין קיימת ולכן אנחנו נשארים כמעט באותו מצב. אולי ראוי להעביר את זה. זה מופיע בחלופה (2) של סעיף (8), אני אגיד את זה בעברית. ככל שמדובר בקו ישן אז יש הליך תיאום תשתיות, והשאלה של האם זה מדויק או לא מדויק מתייחסת להליך של תיאום תשתיות.

אם נתת מידע מדויק במסגרת ההליך הזה אז הקו שלך ממופה ואם המידע שנתת הוא לא מדויק במסגרת ההליך של תיאום תשתיות, ואמרת שהוא נמצא ב-x והוא בעצם נמצא ב-y, אז מתייחסים לזה כקו לא ממופה. אשמח אם תבהירו את זה.

זה עניין של נוסח, אבל אני מסביר גם לפרוטוקול. טוב, אנחנו ממשיכים, סעיף (13). העתקת קו תשתית הכרוכה במורכבות הנדסית חריגה 13. (א) על אף האמור בסעיפים (12)-(10), נוכח גוף התשתית, כי העתקת גוף התשתית היא העתקה הכרוכה במורכבות יחסית חריגה, וכי בשל המורכבות החריגה לא ניתן להשלים את ביצוע ההעתקה בתוך התקופה האמורה בסעיף (11). או שהשלמת ההעתקה בתקופה הקצובה האמורה, עלולה לגרום לסכנה לשלום הציבור,

לבריאותו, לבטיחותו או לגרום לנזק סביבתי משמעותי, יודיע על כך לגוף המבצע בכתב בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, בצירוף נימוקים מפורטים וחוות דעת הנדסית מפורטת.

מסר גוף התשתית לגוף המבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע לגוף המבצע בכתב בתוך 21 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, על המועד שבו הוא מתחייב להשלים את ביצוע העתקת קו התשתית. המועד כאמור ייקבע על ידי גוף התשתית באישור המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית, ואם לא השיב המנהל הכללי על האמור לפניית גוף התשתית בבקשה לקבלת אישורו בתוך 21 ימים, באישור המנהל הכללי של המשרד הממונה על גוף התשתית.

אז השאלה הראשונה בנוגע לסעיף הזה שאמרנו שנחזור אליו, היא באיזה מקרים אנחנו מאפשרים לחרוג מאותם 40 ימים שנתנו מקודם לביצוע הליך ההעתקה? המקרים שמפורטים כרגע בסעיף (13) הם או כשיש מורכבות הנדסית חריגה, שצריך לשאול את משרד האוצר מה הכוונה בדיוק, או שיש סכנה לשלום הציבור לבטיחותו או נזק סביבתי משמעותי. אז אני מציף את השאלה למשרד האוצר, האם ייתכנו מקרים שבהם אין איזו מורכבות חריגה מבחינה הנדסית, למשל, היקף העבודות, שעל אף שהוא לא מורכב הנדסית הוא כל כך גדול שזה לא מאפשר לעמוד בלוח הזמנים? או מקרים כמו שעלו פה, שצריך לקבל איזה שהוא אישור מאי זה רגולטור ודברים אחרים, האם אפשר להתייחס לזה גם בסעיף הזה? בהקשר הזה, דווקא פה, בניגוד לסעיף הקודם, 10 הימים שדיברנו עליהם שם, שיכול להיות שהם באמת מספיקים בהקשר של להגיד האם כן או לא. כאן, בתוך ה-10 ימים שנותנים בסעיף הזה, צריך כבר להוסיף חוות דעת הנדסית מפורטת, ואני לא יודע כמה זמן לוקח לכתוב חוות דעת הנדסית מפורטת אבל זו שאלה של האם 10 ימי עבודה בהקשר הזה,

לגבי סעיף קטן (ב), יש פה איזה שהוא הסדר, שאם גוף התשתית הודיע שהוא לא עומד באותם 40 ימים, מהסיבות שנקבעו בסעיף קטן (א), הוא מציע לוחות זמנים אחרים לביצוע ההעתקה. ואנחנו חושבים שההסדר שמציעה הממשלה באשר לסעיף הזה, שצריך לפנות למשרד שאחראי על מיזם התשתית ורק אם הוא לא עונה אתה בעצם מקבל את אישורו הכללי של המשרד שממונה על גוף התשתית, אני חושב שזה משהו שצריך להיות הפוך. כי המשרד שממונה על גוף התשתית, יש לו את המומחיות לדעת האם באמת ההעתקה של התשתית הספציפית הזאת, לוקחת 60 ימים או 20 ימים, זה עניין יותר מקצועי של התשתית ולא של המיזם. אם אנחנו עושים עכשיו רכבת קלה ויש איזו תשתית תקשורת בקרקע, מי שיודע אם לוקח להעתיק תשתית תקשורת 20,

או 80 ימים זה משרד התקשורת ולא משרד התחבורה, שהוא זה שאחראי על הרכבת הקלה, לכן אני חושב שההסדר הזה צריך להיות הפוך. הכוונה היא נניח למחוק את המילים: ״ ואם לא השיב...״ שזה יהיה תמיד. לא, הפוך. קודם כל תפנה למשרד שאחראי על התשתית, אם הוא לא השיב אז בסדר, בוא נעבור הלאה. אז המטרה בסעיף הזה, היא על אף כל מה שאמרנו קודם, אנחנו מבינים שאי אפשר לקבוע לוחות זמנים גנריים מאוד להעתקה, ושיש מקרים שבהם למרות הרצון הטוב, הדחיפות והתיעדוף בסדר העדיפויות של הגופים, יהיו מצבים שבהם לא נוכל להעתיק את התשית בלוחות הזמנים האמורים, כשמבחינתו הייתה פה הגדרה של שני מצבים שיכולים באמת להפוך את העתקת התשתית לבלתי אפשרית או לאפשרית אך בעייתית. והם לא מצב של תיעדוף וסדר עדיפויות והשקעת משאבים שאפשר לפנות בתוך גופי התשתית בשביל לעשות אותם. כן ראינו לנכון לתת בעצם את המענה הזה ולהגיד שיש דברים שאי אפשר. וכן מצד שני, למסגר את זה ל- או מורכבות הנדסית חריגה שבה לא משנה כמה מאמץ כולם יפעילו, פיזית, אי אפשר לעשות את זה בלוחות הזמנים, או במצב שחלילה, אנחנו לא רוצים לגרום לסכנה, לא לשלום הציבור, לא לבטיחותו וגם לא לנזק סביבתי משמעותי. וזאת בעצם הקונסטלציה שבה אנחנו יוצרים את החריג. לגבי המצב והאישורים של נותני האישורים במקרה הזה, בגלל שמטרתנו כאן בסעיף הזה היא כן לכנס ללוחות זמנים שרלוונטיים וקצרים ביותר להעתקת התשתית, וכן לוודא שכל הצדדים עדיין פועלים במרץ בשביל להעתיק את התשתית, אז ראינו נכון לייצר איזון. האיזון אומר שאם מחד, יש לי את גוף התשתית שאומר כמה ימים הוא צריך, יהיה קונטרה של מי שמשקף את עלויות המיזם שמקודם עכשיו ואת המשמעויות של העיכוב בו. הרי מבחינתו, כל משרד ממשלתי שומר נאמנה על הגופים שהוא אחראי עליהם, וכמובן שזה בסדר שמשרד האנרגיה יבין את הצורך של חברות הגז יותר מאת הצורך התחבורתי.

ברגע שהתיאום מתבצע בין מנכ״ל גוף התשתית ומקבל את אישורו של מנכ״ל הגוף המבצע שאחראי על הפרויקט, אז אנחנו יוצרים פה איזה שהוא איזון שהוא נכון. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על אישור של דרג שהוא מאוד בכיר ויכול להבין את ההיבטים המקצועיים של מה שקורה כאן ואת המקרים שבהם יש סיכוי שיגידו שלא מאשרים את הדבר הזה, אלא באמת תהיה פה איזו שהיא התפרעות עם לוחות הזמנים שאנחנו מבינים שיכול להיות פה ניצול לרעה. בעניינו יש פה איזה שהוא מינון איזונים סביר בין שני הצרכים שצריך כרגע למצוא את האיזון ביניהם. אבל איך מנכ״ל משרד התחבורה, לדוגמה, או כל משרד אחר, יודע האם להעביר תשתית גז שמצאנו כרגע, לוקח 10 ימים, 20 ימים או 40 ימים? מה המומחיות שלו לעניין הזה? הגוף פונה אליו ואומר לו: ״תקשיב, יש פה מורכבות הנדסית חריגה, צריך חוות דעת, זה ייקח לנו 60 ימים.״ מה המומחיות של המשרד? מצד אחד יש לו אינטרס כמובן להגיד לא ולקדם את זה כמה שיותר מהר. מצד שני, מה המומחיות שלו בהקשר הזה?

אני הייתי בטוחה שמה שאדוני כאן אומר זה בדיוק העניין. מנהל המשרד של גוף התשתית ולא של הגוף המבצע, עכשיו אני רואה שזה של מיזם התשתית. הכוונה היא ששר האנרגיה, לצורך העניין, רשות הגז תגבה את אותה החלטה. אז ההצעה הממשלתית היא הפוכה. הממשלתית היא הפוכה אבל המלצת הוועדה היא - - - אז אני אגיד שהמשרדים עושים את עבודתם נאמנה, ובדרך כלל יש להם גם אינטרס לתמוך כמה שיותר בגופים ובמיזמים שהם אחראיים עליהם. לכן, לצורך העניין כאן, מנכ״ל משרד האנרגיה, בוודאי שירצה לקחת את רצועות הבטחון שגוף התשתית אומר לו שהוא צריך כרגע, גם אם זה לא יהיה 100 ימים אלא שנה וחצי, ואנחנו כן מבינים שברגע שהגוף השני שנמצא כאן כרגע, מביא את העלויות ואת המשמעות של זה מהצד השני, השיח יכול להיות שיח שיוצר איזו שהיא בקרה שהיא מאוזנת יותר. כי בסופו של דבר, על אף שכל משרדי הממשלה, אפשר לראות אותם ביתרון אחד, אנחנו מבינים שתכלית משרד האנרגיה היא אחת ותכלית משרד התחבורה היא שנייה. ובשאלה האם לקדם צינור גז או האם לקדם מטרו, אפשר להניח איך יתעדף כל משרד את הדברים. לכן ההצעה שנתנו פה נותנת לזה איזה שהוא איזון. לגבי השאלה איך מנכ״ל משרד התחבורה ידע מה הוא האיזון? שבעצם שהגוף שאליו פונים הוא הגוך שאחראי על ביצוע המיזם והגוף שפונה הוא הגוף שאחראי על קו התשתית שצריך להעתיק. ההנחה היא שאנחנו בסופו של דבר חבים לחובות התנהלות כללית, שבה כנראה שמנכ״ל משרד התחבורה לא יבוא ויגיד לחברת גז: ״לא,

תעתיקי במספר ימים שהוא לא סביר״. היכולת להתייעץ לבדוק קיימת, הוא בוודאי יכול להתייעץ עם רגולטורים אחרים. אבל אנחנו כן יוצרים פה איזה שהוא איזון בין גוף תשתית לבין המשרד שאחראי על המיזם שאותו אנחנו רוצים לקדם. רצוי לכתוב: ״בהתייעצות עם המנהל הכללי של גוף התשתית שעליו המשרד מופקד״. זאת הצעה שאנחנו מוכנים לקבל. כן, זה נשמע לי סביר. עוד הערה אחת שנובעת מהסעיפים הקודמים. בסעיפים הקודמים שכנעתם אותנו במרץ ש-10 ימים זה המון המון המון זמן להחליט אם הגוף מבצע בעצמו או שנותן לגוף המבצע לבצע במקומו. וכאן אתם נותנים למנכ״ל מהמשרד הממשלתי, ולא משנה איזה מנכ״ל שתחליטו, 21 ימים רק לתת תשובה לשאלה האם לוחות הזמנים שנקבעו הם הגיוניים או לא. למה כאן צריך כל כך הרבה זמן? גם את הממשלה צריך להגביל. מצטרף לשאלה.

שימו לב שבהסדר הזה שחל על כלל מיזמי התשתית, יכול להיות שאנחנו מדברים כאן על הצטלבות בין עורק זניח של חשמל לקו זניח של ביוב. אנחנו גם מדברים על מקרים מאוד מאוד ספציפיים שיכולים להיות גם בעשרות וגם במאות. וכשכולם מתנקזים למנכ״לי משרדים, שכמובן כולם רוצים לקדם את התשתיות הלאומיות ככל הניתן,

סדר יום - - - , וכדי לתת את המענה הראוי צריך לתת גם זמן היערכות וזמן בדיקה. ובסוף, כמו שדנה אמרה, יש גם חובות מקצועיות. צריך לעשות את הבדיקה, גם כשהמשרד הוא לא המשרד המקצועי לצורך קציבת הזמנים, כמו שאמרתם לפני שנייה. מיותר לציין שגם למהנדס הוועדה המקומית יש כמה דברים על סדר היום, וכמובן שגם הוא או היא רוצה לבצע את הבדיקות. אני לא רואה סיבה שלגוף ממשלתי גדול עם יותר עובדים, יש פי שניים יותר זמן לברר סוגייה מאשר לרשות מקומית. אני חושבת שיש פה איפה ואיפה בין גופי שלטון. אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים כאן היא סיטואציה שבה כבר נוכחנו שיש מורכבות הנדסית חריגה, ולכן מבחינתנו התמריץ הגדול ביותר לענות כמה שיותר מהר על הדברים האלה הוא למנכ״ל של החברה המבצעת, שאחראי על הגוף המבצע, כי הוא רוצה שהפרויקט יתקדם כמה שיותר מהר, ולכן מבחינתנו התמריץ פה לענות על הדברים במהירות הרבה יותר גבוהה הוא שלו. עם זאת, אנחנו מבינים רגע את הערת הוועדה, ואם הוועדה תרצה לקצר את מספר הימים אז נקצר את מספר הימים, נאה דורש נאה מקיים, בסדר גמור. מה נראה לכם סביר? אקוויוולנטי. אמרתם 10 ימים אז 10 ימים, אנחנו שוויוניים לכולם. מקובל עליכם חברים? אנחנו חושבים ש-10 ימים זה קצר מידי ממילא, לשני הצדדים. אנחנו רוצים לוחות זמנים שכל הציבור, גם המרכזי וגם המקומית, יכולים לעמוד בהם. גם אנחנו נעשה את המאמץ ונעמוד ב-10 ימים. טוב, אני רוצה לחזור בכל זאת ל-׳מקורות׳, אנחנו כולנו פה משפטנים, אם מדברים על השטח אז אני רוצה לחזור אל סעיף (11) אל מול סעיף (13). ברגע שסעיף (11) מדבר על 40 יום להשלמת ביצוע פרויקט העתקת תשתית, העתקת תשתית זה לא קבלת החלטה מי יבצע, זו לא קבלת החלטה האם סביר או לא סביר, הארכות מועד וכולי, אנחנו מדברים על ביצוע. ואנחנו פה מרובי משפטנים, אין פה אנשי שטח, אבל ממה שאני שומעת מהשטח, 40 יום ככלל, כשאנחנו מדברים על הכלל ולא על החריג, אם אתה קובע 40 יום להעתקת תשתית, גם כשאנחנו מדברים על מצב הכי חירום שבעולם וכולם מתיישרים למצב חירום כזה,

להבנתי, במצב כזה כולם יתכנסו אל תוך החריג של סעיף (13), כי תמיד זה יהיה. יש פה הגדרות בסעיף (13). הגדרות מאוד רחבות ומאוד בקלות נכנסים אליהן. שוב אני אשאל אם תהיה עכשיו הפסקת חשמל? אם יהיה עכשיו פיצוץ בצינור מים? אני אענה לך דנה. זה שני עולמות שונים. תיקון תקלה בחירום, נניח ויש פריצת דלת חלילה, מחליפים מקטע קצר ב-12 מטרים עם שני מחברים ובזה סוגרים את הסוגייה. נושא של העתקת תשתית כדי לתת יכולת לתשתית אחרת להתקיים, למשל חציית כביש, זה עולם אחר לחלוטין. בחציית כביש מניחים שרוולים, שרוולי חירום, קווים מחונקנים, זה לא עבודה של 40 יום, גם לא של 60 יום, ברוב המקרים זה עבודות של מספר חודשים ארוכים. אני חושב שההערה של מקורות נכונה מאוד. אז אני לא מדברת על כבישים קיימים, אנחנו מדברים פה על מצב שפתחנו קרקע וצריך לעשות העתקה. ההעתקה כאן יכולה להיות של 12 ימים. בסופו של דבר, לא תמיד תיקון יכול להסתיים בהחלפת מחבר של 12 מטרים, יש לנו סוגים שונים של תשתיות וסוגים שונים של תיקונים. בתקשורת הדברים נעשים בצורה אחרת, בחשמל הם נעשים בצורה אחרת, בדלק הם נעשים בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו אומרים כאן זה שכשיש בעיה משמעותית וחריגה שמזיקה לחברות התשתית, חברות התשתית יודעות לעבוד לילות כימים בשביל לפתור את הבעיה הזאת. ואני חושבת שכולכם תוכלו להיות כנים איתי ולומר שתיקון תקלות שיש, גם אם יש בהן מורכבות הנדסית וגם אם נדרשים אישורים אחרים, אפשר לעשות בפחות מ-40 ימים. אנחנו מבינים שמדובר כאן בדרישה שמשנה את סדרי העדיפויות. האמירה כרגע היא התגייסו וראו בדבר הזה כמצב חירום. כי בעניינו זה מצב חירום. עכשיו, יש כמה דרכים להימנע ממנו.

לעשות מיפוי תשתיות טוב, מדויק ואמין, ולשם אנחנו מכוונים.

כשכבר קורה דבר כזה, הנזק המשקי הוא גדול ואנחנו מצפים להתכנס. אנחנו כן מבינים שיש מצבים בהם אי אפשר להתכנס. לדוגמה, אם במקרה, אנחנו לא נכנס לעניין ספציפי של מקרה הנדסי עכשיו, אבל יש ממצבים שבאמת אי אפשר לעשות את זה ב-40 יום, אז כן אנחנו נותנים סעד למקרים חריגים שבהם אפשר יהיה לעשות את הדברים אחרת. אבל אנחנו צריכים להבין פה שאנחנו מדברים על 10 ימים של מתן תשובה, שבהם נכלל התכנון, ואז עוד 40 ימים של ביצוע. במסגרתם, אם אנחנו רואים מצב שבו קשה לקחת קבלנים מחדש, אנחנו רוצים לעשות את ההתקשרות הזאת דרך החברה המבצעת, אז יש אפשרות לעשות את זה. מי שרוצה לעשות את זה בעצמו, אז אין שום בעיה.

סליחה שאני קוטע אותך, בעולם המציאות ה-40 יום האלה לא מתחילים אפילו. רק להגיע לוועדת מכרזים, גם בוועדת המכרזים הכי מהירה, אתה רק על זה שורף 30 יום. כולנו חברות ממשלתיות פה וכולנו מחויבים לחוק חובת המכרזים.

מעבר לכך, תכנון, תיאום עם תשתיות אחרות, האמירות האלה, לבוא ולזרוק 40 יום ותעתיקו את התשתית - הרי אם מצאת תשתית שאיננה ממופה ואתה רוצה להתאים אותה למצב העתידי הקיים, אתה צריך לתכנן. אתה לא יכול לבוא ולהתפרץ לשטח ועכשיו רצים ועושים. צריך לשבת, לתכנן, לצאת למכרז, כל הדברים האלה לא - - - אני מנסה להיות פה בכל זאת יצירתי, כי יש מקומות בהם אולי 40 יום זה מספיק ואולי זה יותר מידי ויש מקומות שבהם 40 יום זה עוד לא מתחיל. אז למה לא ללכת למנגנון אחר, שהוא באמת קביעה מהירה ומיידית על ידי שני מוסמכים,

כמו שמוצע כאן, של לוח הזמנים. זאת אומרת לקצוב זמן לקביעת לוח הזמנים בין אם זה מנכ״ל המשרד המבצע מול גוף התשתית, זה יהיה רלוונטי, ואז זו תהיה עבודה מקצועית, עניינית ומהירה. כי ייתכן שיש דברים שניתן לגמור בשלושה שבועות, ויש דברים שמה לעשות, צריך הרבה יותר. אז למה לעשות את כל הפינג פונג ההכרחי הזה בלוחות זמנים ולא להגיד: ״אנחנו נשב ונקבע בצורה מהירה ויעילה את לוח הזמנים והוא מחייב״. אני אסביר למה, בגלל שיש לך רשימה סגורה, שיעבדו משפטנים בשביל להכניס את המורכבות הספציפית במקרה שלנו, לזה שזה או פוגע בביטחון הציבור, או בבטיחותו, או זה מורכב או לא מורכב, ואז יתחילו המשפטנים לעבוד במקום המהנדסים. למה לא לייצר את המנגנון שבו יושבים שני אנשים רלוונטיים, אנשים שמבינים את העניין הזה, ואומרים: ״לזה צריך כולל המכרז וכולל הכול, שלושה חודשים כדי לגמור. כי לדעתי, כל התהליך הזה נהיה בירוקרטי במקום פרקטי. מנגנונים שבהם אנחנו מנסים לפתור דברים כאלה באמצעות אנשים שזה לא תפקדים, לא בפנאי שלהם ולא המטריה שלהם להתעסק בדבר הזה, הוא מנגנון שלצערי אנחנו כן משתמשים בו בחוק במקרים שבהם אין ברירה, אבל אנחנו חושבים שלהפוך את מנכ״לי המשרדים לבוררים או למי שצריכים עכשיו לדון בפרטים מאוד ספציפיים שהם לא בתחום מומחיותם בכל פעם שדבר כזה יקרה, זה מנגנון שאנחנו לא רוצים ליצור. רק רציתי להבהיר, זו לא בוררות זה פשוט דיון מקצועי. וזה לא חייב להיות יש מנכ״ל המשרד, זה צריך להיות אנשי מקצוע שמחליטים ביחד על לוח הזמנים הריאלי. לתשומת לב הוועדה, זה מנגנון שקיים היום בחקיקה והוא נועד לפתור סכסוכים בהקשרים האלה, של לוחות זמנים ושל דברים אחרים. בין אם זה בין גופים ממשלתיים, חברות ממשלתיות וגופי תיאום ממשלתיים, שזו הוועדה לתיאום תשתיות, שקיימת בחוק החברות הממשלתיות. אם התיקונים שיעשו בהקשר הזה בחוק משק הגז הטבעי ובחוק התוכנית הכלכלית, בשנים האחרונות יש ועדה שקיימת, שעוסקת בדיוק בנושאים האלה. אז צריך לחשוב על א׳- מה היחס לגבי הוועדה הזו, ב׳- האם אפשר להשתמש בה במקרים כאלה. אנחנו מכירים את הוועדה. הסיבות שלא הפנינו אליה הן: לטעמנו, כמו שהסברתי גם למנכ״לי המשרדים, אנחנו מדברים פה על סיטואציה של לייצר עוד רגולציה בדבר עוד סמכות שצריכה להכריע, בטח תארך יותר זמן מאשר לפתור את הבעיות שטח בין הגופים. ולכן, החלטתנו היא לא לפנות לוועדה הזאת. עדיף כבר לא לייצר מנגנון כזה כי אנחנו בוודאי לא נצליח לעמוד במסגרות הזמנים שכתובות פה, ורק עד שהוועדה תתכנס, עד שנכריע בדברים האלה ועד שהיא תגבש את כל המידע ותקבל את חוות הדעת מהיועצים, יעבור יותר זמן ולכן אין מה ללכת. מה גם, שמניסיון, אנחנו נוכחים לדעת שחברות לא פונות לוועדה לתיאום תשתיות, מטעמים של שמירה על יחסים ביניהן ומשמירה על יחסי כוחות, ולכן לא מצאנו את הוועדה הזאת כפתרון הרלוונטי. אנחנו מבינים שמסגרות הזמנים שאנחנו מציעים הן שאפתניות. המטרה היא לעשות מסגרות זמנים שאפתניות שהנדסית, אפשר לעמוד בהן, כמו שאנחנו רואים שישי מקומות שכשיש תקלות אז אפשר לעמוד בזה, אני מזכירה, יש פה 10 ימים שבמסגרתם אפשר לתת הודעה ולעשות את התכנון ואז עוד 40 ימים לבצע את העתקת התשתיות. לכן, על אף שמסגרת לוחות הזמנים היא מאתגרת - - - וכל זה במסגרת מקרים שאין בהם מורכבות מסוימת ספציפית בהקשרים של סכנה לשלום הציבור, מורכבות הנדסית וכולי. אבל צריך להבין שמה שאומרת פה ׳מקורות׳, זה שהתוצאה שתקרה בשטח היא שהרבה מהגופים ימצאו את הדרך להגיע לסעיף (13) ברוב רובם או בחלק ניכר מהמקרים, באופן אוטומטי. אני אגב מסכימה לגמרי עם דנה שללכת על מנגנונים של תיאום תשתיות בין חברות ממשלתיות זה משהו שלא עובד, כי בסוף כולם ייחודיים, לכולם יש את המורכבות ההנדסית שלהם וכל אחד תוקע את השני.

ואם אנחנו באמת רוצים לקדם את זה ולעשות את זה חירום, אז אני חושבת שהפתרון שהוצע פה הוא פתרון נכון, רק שסעיף (11) הוא מוגזם כי הוא מדבר על ביצוע. והשלמת ביצוע של העתקת תשתית, 40 יום זה פשוט לא ריאלי לחלוטין. מה ריאלי? זה נורא תלוי מה התשתית ומה המקרה.

מדברים על תשתית לא ממופה, שפתאום צצה. זו לא איזו תשתית מרכזית, בואו נהיה הוגנים. היות וחברות התשתית הממשלתיות כאן,

נתג״ז,

הן חברות שגם יבצעו, זה שני הצדדים. אנחנו מגיעים מתוך הניסיון שלנו, שתהליך של כמה חודשים לתכנון וביצוע פרויקט אמיתי. זה לא תיקון של איזו תקלה שנוצרה. זה פרויקט אמיתי שעכשיו צריך להחזיק שנים, אז הדבר הזה לוקח מספר חודשים. מה הזמן הריאלי - - מספר חודשים. - - לתשתית שאין בה מורכבות הנדסית חריגה ושלא עומדת בחריגים של סעיף (13). אתם אומרים שכל מקרה לגופו, מזה אני מבין שאין אף זמן שנקבע - - - אם אנחנו מדברים על המקרה הכי פשוט אז זה לפחות 60 יום. גם אצלנו 60 יום זה דבר שהוא לא ריאלי, לפחות סביב החצי שנה. שוב, אז בסופו של דבר יו״ר הוועדה יחליט. רק שנדבר על לוחות הזמנים. אנחנו מדברים על אם נמצא עכשיו קו תשתית שאינו ממופה,

מרכז של עיר, במשך חצי שנה עכשיו אנחנו יכולים ליצור עיכוב של חצי שנה בסיום מיזם תשתית, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על רכבת קלה, זאת אומרת ש-180 אלף נוסעים ביום, שאיציק ציין, בואו נכפיל את זה בשישה חודשים של נזק שקורה כרגע, של המשמעויות, וזה בסדר להגיד ועדת מכרזים. אנחנו מבינים שכשיש דברים דחופים כולנו מצליחים לקצר לוחות זמנים באופן משמעותי. חצי שנה שהקרקע פתוחה, שאנחנו צריכים לשלפם לזכיינים, שאנחנו מעוכבים במסירת השטח אליהם, שתושבים סובלים מזה שהקרקע פתוחה, שיש לנו הסדרי תנועה באזור, חצי שנה - - - חברים, יושבים כאן הגופים שבאמת יותר כבדים. רוב התשתיות שניתקל בהן לא יהיו של קו הגז ולא קו של קצ״א, אולי של ׳מקורות׳ אבל גם זה לא תמיד, בטח לא הקווים המרכזיים. כי מן הסתם, אני רוצה להניח שהם ממופים והם נערכים לכך מראש.

אני כן רוצה בהקשר הזה להיצמד למגמה הראשית של החוק, והיא כן ללחוץ את המציאות ואת הגופים השונים ללוחות זמנים קצרים. ואני חושב שכשיש לנו את סעיף (13), שמאפשר את החריגים האלה. המקרים שלכם יהיו יותר רלוונטיים וזה נותן את המענה. אבל בגלל האחוז הקטן יותר של המקרים שלכם, שבהם זה יקרה, אז לשנות בעצם את כל החוק ואז גם לפתור את התשתיות הקטנות והקלות יותר, זה נראה לי לא נכון. אבל 40 יום זה קצר גם לקלות ביותר. 40 יום זה לא בהכרח קצר לקטנות. יש לי הצעה, היא עוד לא מתואמת אבל אני מציעה רגע. אני מבינה שיש פה חשש יחסית רחב מהזמנים וכמו שאיציק הזכיר בתחילת הדיונים שלנו היום, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא יחסית חדש ואנחנו עוד צריכים לנסח אותו. ולכן ההצעה היא אולי לתת איזו שהיא גמישות בלוחות הזמנים, ואולי שלוחות הזמנים לעניין הסעיפים האלה יהיו קבועים בתקנות, ככה שאם נבין שיש פה איזה שהוא קושי עם לוחות הזמנים, יהיה אפשר לבצע את השינויים בצורה מעודכנת יותר ולהתאים את מספר הימים להסדר. אבל זה הליבה, לב הדיון, לקחת את זה ולהכניס לתקנות אז מה עשינו? אנחנו נשאיר את זה כרגע ככה, בסדר? אנחנו עוד לא סיימנו, אבל כרגע משאירים את זה ככה. יש לי שאלת הבהרה. לגבי החריג שבסעיף (13), נכתב שצריך לקבל אישור רגולטורי שלוקח זמן. אז אפשר לקבל פטור ממכרז? צריך להבין שכל חברות התשתית פה הן גם חברות מבצעות. ל-׳מקורות׳ יש הרבה תשתיות, הם צריכים הרבה אנשים. הרבה תשתיות מעט אנשים. כל חברות התשתית הן גם חברות מבצעות. זאת אומרת שפעם אחת הוא בכובע שמבקש להעתיק תשתית מצד אחד ופעם שניה הוא נדרש לבצע העתקת תשתית. אז אם כל חברות התשתית אומרות שהזמנים האלה הם לא ריאליים, אז הם כאילו אומרים משהו בניגוד לאינטרס שלהם, הרי הם גם פעם אחת מבקשים שיעתיקו תשתית, לכן צריך למצוא את האיזון. וכנראה שלוחות הזמנים האלה הם לא ריאליים. כי מישהו היה צריך לבדוק את זה הנדסית. לקחת מהנדס ולבדוק שהנדסית זה לא יכול להתבצע, כפי שאמרו כל האנשים פה. בסדר, אבל הדבר הזה כבר נשמע. והשבתי על זה שיושבים כאן הגופים הכבדים יותר, שלגביהם הטענה יותר נשמעת, אבל רוב רובם של המקרים בהם ניתקל הם לא המקרים שלכם ולכן לקחת את כל החוק ולשים אותו לפי מיעוט המקרים זה לא נראה לי כדבר שנכון לעשות. מה גם, שאמרנו שגם למקרים שלכם יש התייחסות בחוק, מכיוון שיש שם את סעיף 13, שמאפשר את שינויי לוחות הזמנים בהתאם למורכבות של הפרויקט. לכן אני בסך הכול חושב שהדברים כן מקבלים את המענה. ואני רק מזכיר שוב, אנחנו מדברים על תשתית לא ממופה, לרוב הדברים אנחנו נדע להיערך מראש. אתה תמצא צינור מקורות שלא ידעת עליו בכל פרויקט שיקרה מחר בבוקר? הרי זה לא יקרה, נכון?

אז לרוב רובם של המקרים אתה תדע להיערך מראש ולהכניס אותם לתוך התכנון של הפרויקט ולשים את לוחות הזמנים הרלוונטיים וכולי. אבל עם כל הכבוד, אתה מתעלם מכל האילוצים שיש מסביב. גם אם מדובר בתשתית קיימת ממופה, עדיין צריך תוכנית, צריך מכרז, צריך לבחור קבלן, צריך חלופות. יש 1,001 גורמים, שהביצוע שלהם בחיים לא יכול לקחת 14 יום, לא 30 ולא 40 יום, בחיים לא. כל תשתית וחברה ממשלתית כפופה ל- 1,001 אילוצים וועדות. אני מבין. אבל לפני ההיגיון הזה, מדינת ישראל נמצאת בדיוק איפה שהיא נמצאת. אני אומר לכם את האמת, יושב לי כרגע בראש אותו ראש רשות, שבא אליי רק לפני כמה ימים ואמר לי: ״זה בדיוק הסיפור שיש לי. חברה שיושבת כאן מסביב לשולחן,

שכל מה שהיה צריך זה להזיז בשלושה מטרים את הצינור שלהם, ושנה שלמה בזבזתי על הדבר הזה.״ בגלל כל ההסברים הנכונים שאתה נותן. שנה שלמה. וגם כשהוא הביא את אותה חברה, כמובן שזה עלה לו הרבה מאוד כסף. הוא יכול היה באותה מידה להביא קבלן שיעשה את אותה עבודה, בלוחות זמנים קצרים לאין ערוך ובעלות נמוכה לאין ערוך. אז מה? מה נעשה עכשיו? אז אתה תסביר כמה את צריך מכרזים וכולי, ואתה צודק, אבל אנחנו רוצים לייצר שינוי במציאות. אנחנו רוצים להסביר לעצמנו כמה אנחנו צודקים ולהישאר תקועים, או שאנחנו רוצים לייצר שינוי במציאות? אני שואל באמת. אני חושב שגם אותו קבלן לא יכול היה לעשות את זה ב-40 יום. אם זו עבודה פשוטה אז אולי כן ואם זו עבודה מורכבת,

יש את סעיף (13). אני רוצה להרוס קצת ולחזור להערות הקודמות שלנו. שגם אם גוף תשתית לא יעמוד באותם 40 ימים, אז בעצם אין לו שיניים במקרה הזה. את זה אל תגיד להם בקול. זה הדבר הראשון שבדקנו. אבל אתם יודעים מה יקרה אז, ברגע שיהיו חברות שבאופן סיסטמתי לא יקיימו את לשון החוק, תהיה מוטיבציה למדינת ישראל לחשוב איך היא מתייחסת אל אותם גופים בהיבטים שונים. אבל אנחנו גופים אחראיים וזה בדיוק העניין. אנחנו כולנו עומדים משני צדי המתרס. טוב, הלאה.

טוב, נסיים את סעיף 14 ואז. העתקת קו תשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת 14. על אף האמור בסעיפים (13)-(10), נוכח גוף התשתית, כי לא ניתן להעתיק את קו התשתית למיקום הנמצא בתחום התוכנית המאושרת, וכי נדרש להזיזו אל מחוץ לתחום האמור, יודיע על כך לגוף המבצע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת התשתית. מסר גוף תשתית לגוף המבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יציע לו בכתב בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההועדה על העתקת קו התשתית, חלופה זמנית עד להעתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, שתמנע את עיכוב קידום מיזם התשתית. או יודיע לו בכתב בתוך התקופה האמורה, כי לא נמצאה חלופה זמנית שאין בה כדי לסכן את שלום הציבור,

בטיחותו או לגרום לנזק סביבתי משמעותי. הוסכם בין גוף התשתית לגוף המבצע על חלופה זמנית כאמור בסעיף קטן זה, יפעלו להשלמתה בהקדם האפשרי. מיד לאחר מסירת ההודעה כאמור בסעף קטן (א), יפעל גוף התשתית לקידום העתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת בהתאם להוראות הדין וישלים את ביצוע ההעתקה בהקדם האפשרי. יש לנו הערה ל-14, סליחה. יש את אותן תשתיות שבאמת החלופה הזמנית היא לא ריאלית, צינורות מאוד כבדים וכולי. אפשר להוסיף את המילה: ״חלופה זמנית או קבועה״ בסעיף (ב), ברישא ובסיפא, שבעצם היא תחייב לתת חלופות, היא תחייב אותנו להציע חלופות. אבל ההנחה מראש בסעיף (14) (א) זה שאי אפשר לעשות חלופה קבוע בתוך קו התוכנית ולכן מה שבתוך הקו הכחול חייב להיות זמני. אנחנו מדברים רק על מקרה שבסוף הגיעו למסקנה שזה לא יכול להיות קבוע. אבל בפרקטיקה אין העתקה של גז, אין דבר כזה. אז במקרה שלכם לא יהיה פתרון. מוטלת עלינו חובה באופן שזה נוסח. יש גם אפשרות למסור הודעה מראש שלא ניתן. אני אקריא שוב את סעיף (ב) כי אם אין חלופה: ״מסר גוף תשתית לגוף המבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יציע לו בכתב בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההועדה על העתקת קו התשתית, חלופה זמנית עד להעתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, שתמנע את עיכוב קידום מיזם התשתית. או יודיע לו בכתב בתוך התקופה האמורה, כי לא נמצאה חלופה זמנית שאין בה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו, בטיחותו או לגרום לנזק סביבתי משמעותי״. אין חלופה - אין חלופה. אנחנו רק מדברים אולי לא על אחד הטעמים שנכתבו פה, שבעצם עלות חלופה זמנית היא שוות ערך לעלות פרויקט כולו. אז אני אסביר, בסופו של דבר אם יש לנו חלופה כרגע של העתקה בתוך הקו הכחול אז אנחנו נעשה אותה. אם עלות הפתרון הזמני, הוא אמנם זמני והוא שווה או גדול לעלות של העתקה אל מחוץ לקו הכחול, אז עדיין היינן רוצים לבצע את הפתרון הזמני, כי בסופו של דבר יש פה מיזם שלם שיתעכב אם לא נעשה את זה, לכן, אתם לא משלמים,

בסדר. אני חושבת שדווקא פה אתם קצת מערבבים בין שני הסעיפים. אם אנחנו מדברים על סיטואציה שבה התועלת מהעתקת הקו יורדת מהתועלת, אנחנו נכנסים כבר ב(10) (1), בתנאים להגשת הודעה בדבר העתקת התשתית. אנחנו מדברים על מצב שבו נדרש להעתיק את התשתית לצורך הקידום ולאחר שנבחנו חלופות. במצב שבו העתקת קו יקרה מעלות פרויקט, ייתכן מאוד, אנחנו כבר לא מגיעים למקום הזה. האמת היא יש כאן גם סיפה שהוסכם, והוא פשוט לא יוסכם.

אתה יכול להגיד: ״תשמעו, יש לנו חלופה שעולה מיליארד שקלים.״ והם יגידו: ״טוב, אנחנו לא מסכימים, זה יקר לנו מידי.״ היה לנו חשוב להדגיש את זה לפרוטוקול. סעיף (ג),

חברים, הרווחתם את ההפסקה שלכם ביושר, נחזור לכאן בשעה 17:00. (הישיבה נפסקה בשעה 16:48 ונתחדשה בשעה 17:02.) טוב, אחר הצהריים טובים. ברכות לשורדים. אנחנו ממשיכים בדיון. אנחנו כרגע נדלג על הפרק של תשתיות תקשורת, נשאיר אותו לדיון בפעם הבאה, ביום רביעי. ואנחנו עוברים עכשיו לסעיף (23). עלויות העתקת קו תשתית 23. הגוף המבצע יישא בעלויות העתקת קו תשתית במסגרת מיזם תשתית, אלא אם כן בגוף המבצע בגוף התשתית של קו התשתית בהחזקתו, יסכימו אחרת. שדרוג קו תשתית 24. (א) ביקש גוף תשתית, כי במסגרת העתקת קו תשתית בקשר עם מיזם תשתית, יערך שדרוג של קו התשתית, יאפשר הגוף המבצע את שדרוג קו התשתית, אלא אם כן סבר כי בשל ביצוע השדרוג ייגרם עיכוב משמעותי בקיום מיזם התשתית. (ב) גוף התשתית יישא בעלויות שדרוג קו התשתית, כאמור בסעיף זה. אם אפשר הערה לגבי הנושא הזה. מבחינתנו, שדרוג לא ייחשב דרישות בטיחותיות שלנו. כדוגמת הנחת קו ספייר בחצייה או כל דרישה בטיחותית אחרת. שדרוג זה יכול להיות הגדלת קוטר, הוספת מערכים שלא היו קיימים מהותית. אבל כל מה שקשור בבטיחות של קו הדלק לא ייחשב שדרוג. אבל הבטיחות הייתה קיימת בתשתית הישנה גם? בוודאי שכן. אבל יש שינוי מהותי. כאשר אתה עושה חצייה עבור מסילת רכבת או עבור כביש חדש, אז חלק מהדרישות שלנו הן דרישות שנובעות מעצם החצייה החדשה שנוצרת. ולכן, אם אנחנו נבוא ונדרוש עוד שרוול ספייר, או עוד דרישות בטיחותיות כאלו ואחרות, זה לא ייחשב כשדרוג. זאת ההערה שלנו. שדרוג זה שדרוג. אם יש בו היבטים בטיחותיים שכבר היו קיימים קודם אז זה לא נחשב שדרוג. אבל לכן אנחנו רוצים להבהיר את הנושא הזה, שדרישות בטיחותיות לא ייחשבו כשדרוג. אני אומר את זה מניסיון, כי אנחנו עושים עשרות של פרויקטים כאלה לאורך השנים ובחלק מהמקרים אנחנו נתקלים בדיוק במה שאתה תיארת, שזה לכאורה, אם אני דורש עוד איזה שהוא שרוול ספייר או מיגון נוסף, אז היזם אומר לי: ״לא,

את זה תישא על חשבונך״. אבל כשאתה אומר שדרישות בטיחותיות לא יחשבו כשדרוג, השאלה היא כזאת, כי אתה יכול לדרוש שרוול אחד ואתה יכול לדרוש שמונה כי ״אני רוצה את הכי בטיחותי״. נחדד עוד יותר את הנקודה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה. אנחנו לא נרצה שההעתקה הזאת תשדרג גם את הסטנדרט שאתה נוהג בדרך כלל בשם אותה בטיחות.

ההצמדות למונחים האלה, שדרוג לעומת ביצוע העבודה עצמה, נראה לי שזה די ברור. ככל שאתה מבין את זה, כמו שאמר היועץ המשפטי של הוועדה, אם זה הסטנדרט המקובל אז מן הסתם זה לא שדרוג. אבל ככל - - - שלושתנו מבינים, אבל ישנם יזמים שלא מבינים את זה כך. אבל אגב, בביצוע העתקת התשתית, אנחנו לא נרצה לשדרג גם את הסטנדרט. אולי אני יכולה להסביר לו כי אני מייצגת את קצא״א. זו בטיחות לא הייתה קיימת לפני כן. אם אנחנו מדברים על מקום שבו כרגע הקו מונח בקרקע ואין מקום שחוצה אותו, אז הקו הוא בטיחותי כפי שהוא, כי דאגו לבטיחות של הקו כמו שהוא. עכשיו באים ורוצים לחצות אותנו, מסילה חדשה של הרכבת, מעצם זה שעכשיו הרכבת חוצה אותנו, צריך למגן את הקו בתוך שרוול. זה לא משהו שהיה נדרש קודם לכן. זאת אומרת שהשינוי הוא תוצאה של שינוי המציאות,

עכשיו, לא רק את השרוול שבו יהיה מוגן הקו. אנחנו צופים גם בעתיד שיצטרכו עוד שרוול נוסף למקרה שתהיה תקלה. קודם לא הייתה לי בעיה כזאת. עכשיו יש לי מסילה. והתוספת הזאת היא בשביל הבטיחות,

של הרכבת, הסובבים אותה והמשתמשים בה. הרבה פעמים היזמים רואים את זה כשדרוג, כי: ״אם קודם היה לך קו אחד אז למה אתה צריך שרוול נוסף?״. ברמה ההנדסית זה שנמוך ולא שדרוג ואני אסביר גם מדוע. קו שמונח בתוך שרוול לא מקבל הגנה קתודית אקטיבית, אלא הוא מנותק ממערכת ההגנה הקתודית ומתקינים לו מערכות הגנה קתודיות פסיבית, לכן זה שנמוך. ומשום מה היזמים מסתכלים על הדרישות שלנו כאילו הן דרישות לשדרוג. כל הדרישות האלה באות ממערך הבטיחות והתקינה האמריקאית, ה- API ו- ASMEI, ולכן חשוב לנו מאוד להדגיש את הדברים האלה. אנחנו נתקלים בלא מעט יזמים שפשוט לא מבינים את השפה ההנדסית של מיגון קווי דלק בחציות ובמיזמים כאלה ואחרים. אנחנו לא חושבים שצריך להתייחס לרזולוציה כזאת ברמה הזאת של החוק. אני צריך עוד קו נוסף חליפי ודלק וכולי וכולי.

מבחינתנו ברמה הכי בסיסית של המילים, וגם אמרה פה היועצת שלך בהקשר הזה, אנחנו מתייחסים למונח שדרוג כשמו כן הוא, שדרוג של הקו הקיים. לצורך העניין אם היה קנה אחד שהעברת בו קו אחד ומחר אתה רוצה להעביר בו שמונה קווים, כי אם כבר פותחים אז בואו נעשה כבר איזה שהוא שדרוג של הקו. זה לא שם וזה לא מה שהיא אמרה. הוא מסכים איתכם. זה רק מדגיש עוד יותר את הנקודה. כמו שאתה הבנת, אם זו העתקה של הקו כדי לאפשר לו בכלל להיות קיים, זה מן הסתם חלק של ההעתקה, ואם זה לבוא ולשדרג את התשתית הקיימת ולאפשר לה עוד יכולות, אז זה נכנס להגדרה של שדרוג. אני שוב אומר, שדרוג מבחינתנו, זה כמובן לשפר ולהעצים את התשתית הקיימת. לפי הדוגמה המאוד ספציפית שאתה נתת מעולם התוכן שלך, אז יכול להיות שוב, אני קטונתי מלהבין כי אני לא מהנדס ואני לא נכנס להגדרות האלה, אבל לא נשמע שזה נכנס להגדרה של שדרוג. אבל קטונתי מלבוא ולשפוט את הסוגייה הספציפית הזאת. אם מוסיפים 'שדרוג שלא נחוץ להעתקה'? 'שאינו נובע מהעתקה' אולי.

ההוספה של המילים דווקא תפגע בכם בהקשר הזה. אנחנו חושבים שנכון לבוא ולהשאיר את הנוסח כמו שהוא, שמתייחס לשדרוג.

כמו שאתה אמרת, הסוגייה שדיברת עליה היא סוגייה הנדסית שאפשר לבוא וללבן אותה. ולא נכנס להגדרות הספציפיות האלה עכשיו, של איך בדיוק נעשה השדרוג ואגב מה ואיזה רף מסוים וכולי. כל תשתית יש לה את הסוגיות שלה בעת ההעתקה ולכן לפי דעתנו זה לא נכון להיצמד לזה. בואו נצמד כרגע למילים שאומרות שדרוג לעומת העתקה ובזה נסיים את האירוע. לכן רצינו תוספת של 'שאינם נובעים מנסיבות של בטיחות'.

וגם בתוך בטיחות יכולים להיות דברים שהם שדרוג או שהם לא שדרוג. ואני רציתי לשאול לגבי סעיף (23). רגע, מקובל עליך להשאיר את זה ככה? אני חושב שהנוסח בהקשר הזה הוא בסדר. לגבי סעיף (23), שהגוף המבצע יישא בעלויות העתקת קו התשתית, שהעיקרון הוא כמובן הגיוני, השאלה היא איך נקבעות העלויות ואיך מונעים מצב שבו גוף התשתית קובע עלויות שהן לא ריאליות. שאלה באמת נפלאה. אנחנו נתייחס לסיפור הזה בחלק שבדיוק דילגנו עליו עכשיו, בהיבטים של תקשורת. כי כן הצענו שם לקבוע איזה שהוא מחירון שיהיה סטנדרט שעל פיו החברות יוכלו לקבוע מה יהיה המחיר להעתקות. באופן כללי,

הדברים האלה מבוצעים על ידי הסכמים בין החברות של מערכת התשלומים. בגלל שיש שונות מאוד גדולה בין העתקה של קווי תשתית, לא ראינו כרגע לנכון לייצר מנגנון אחיד גם לכל סוגי ההעתקה והמפרטים, ולהשאיר את הדבר הזה כמו שהוא. מתוך הבנה במרבית המקרים, שהם לא תקשורת אגב, שהשחקנים הם שחקנים חוזרים. כמו שאמרו פה הנציגים, שפעם אחת הם הגוף המבצע ופעם אחת הם גוף התשתית,

היום זה גם עובד בסדר, ששוק גופי התשתית מתכנס במרבית המקרים, ואני לא אומרת שבכולם, למחירים שמוסכמים על ידי הצדדים. זו כן שאלה טובה ואולי בהמשך נטפל גם בזה. כרגע, לא ראינו לנכון לקבוע חובה של מחירונים קבועים ולייצר פה איזה שהוא פיקוח מחירים על הסוגייה הזאת. לחברות מתוערפות יש הסדרה רגולטורית לדבר הזה, לפחות אצלנו, אבל אני יודעת שגם אצל אחרים.

זאת אומרת שאנחנו, כחברה מתוערפת, כל עלות שאנחנו נשלם, בסופו של דבר נופלת על הצרכן. אז לכן יש הסדר שהוא Built in, בכללים שקבעה רשות המים, לכמה בדיוק אתה גובה ואיך אתה גובה, סוג של מחירון או הסדר שונה, במצב בו לא מגיעים להסכמה. זו הערה שאני כתבתי אותה בתוך החלק של גוף התקשורת שאנחנו דילגנו עליו ונדון על זה ביום רביעי. אבל שם יש מנגנון שמחייב קביעת מחירות מוצע.

יש חובה לקבוע מחירון אבל המחירון עצמו הוא לא מחייב. השאלה שאני מעלה אותה על השולחן וגם לי בעצמי אין תשובה, זה אם לא נכון לפחות לאפשר לשרים הרלוונטיים, לקבוע מחירון גם בנושאים שהם לא בתחום התקשורת, בלי לחייב אותם. ששר x בתחום כלשהו יהיה רשאי לקבוע מחירון. ואז יש מחירון מוצע. למרות ששוב, גם הקביעה וגם המחירון עצמו לא יהיו כדבר מחייב. גם בתחום התקשורת הוא לא מחייב, אבל כן ליצור איזה שהוא סטנדרט כזה. התשובה היא שלא כתוב כאן שיהיה הסכם בין החברות אבל יצטרך להיות הסכם בין החברות דרך התשלומים וכל הדברים האלה, בפיקוח וכולי. זה יוסדר שם. הסעיף הזה אומר שברגע שחייבים להעתיק את הקו, אז הגוף המבצע הוא זה שנושא בעלויות, אלא אם כן הם הסכימו אחרת. ואז אין אינטרס לגוף התשתית - - - בדיוק, יפרטו את זה בהסכם. מה ימנע מגוף התשתית לתת מחירים שהם הרבה מעל ומעבר למה שריאלי לדבר הזה? כדי שבסופו של דבר המציאות תתכנס לאינטרס שלו. מתוך ניסיון, החברות היוזמות מפעילות חברות בקרה שבודקות את האומדנים וככה הן מוודאות שאף אחד לא ״רימה״ אותן או לא דרש מהן סכום שהוא חריג. זה מה שקורה בפרקטיקה. אז כמו שהסברתי קודם, לרוב, במסגרת ההסכמים והתנאים הדברים האלה מוסדרים. עם זאת, אכן יש מקרים שבהם יש חריגה ולכן ההצעה של היועץ המשפטי של הוועדה היא באמת הצעה טובה שאנחנו נשמח לקבל ולהחיל. תדייקי. מה ההצעה ששמעת? שכמו שהצענו מנגנון למחירון מומצא, שהחברות יוכלו להתבסס עליו בתחום התקשורת, אפשר להרחיב את זה ולהגיד שגם להעתקות של תשתיות אחרות, אפשר לקבוע מחירון מומצא, שהצדדים יוכלו להתבסס עליו כשהם עושים את ההסכמים ביניהם, בסמכות רשות. זו לא הייתה כוונתך? כן, אמרת נכון. אנחנו לא כל כך מכירים מחירונים כאלה בתחום שלנו. מחירון דקל, מחירון - - - זה לא רלוונטי לעבודות בקווי דלק. זו בדיוק הסיבה, שכרגע ההצעה היא רשות לעשות מחירון רשות. כאמור, אין חובה להשתמש במחירון. אבל הוא בעצם ייתן נקודת ייחוס. אתם תהיו רשאים לעשות מחירון שיהיו הצדדים רשאים להסתמך עליו.

מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. בזה בעצם השארתם את הכול מאוד פתוח לסכסוכים ולמחלוקות. היועץ המשפטי של הוועדה אולי יעזור לי, אבל כאמור אם אין מחירון כזה אז הכול נשאר כמו שיש ואם יש מחירון כזה אז עדיין הצדדים רשאים להחליט. איך בזה שאנחנו נותנים את האפשרות לקבוע מנגנון אנחנו פותחים פתח למחלוקות? לא שינינו את המצב הקיים, לא שינינו את החבות על הצדדים, בסך הכול, מה שהציע היועץ המשפטי של הוועדה ואנחנו חושבים שזה רעיון לא רע בכלל, זה את האפשרות לתת לצדדים כלי להסתמך עליו כשהם קובעים את ההסכמים ביניהם, אני לא רואה איך זה פוגע באף אחד. היא רק אומרת שזה לא יעזור לה בצורה דרמטית בסופו של דבר. אז אנחנו נתחיל מנקודת המוצא שגם אנחנו העברנו בזמנו ליועץ המשפטי לוועדה, ונזכיר שאנחנו חששנו מזה שהולכות להיות מחלוקות כתוצאה מהעובדה שאין שום הסדרה מחירית לכלום. הפתרון שמשרד האוצר מציע, של רשות על גבי רשות על גבי רשות, כפי שאמר יושב ראש הוועדה, לא נותן מענה לחשש המקורי שלנו, את צודקת שהוא לא מסרבל את החשש המקורי או מקשה מעבר, אבל הוא לא נותן מענה. אז אני אגיד שגם היום, אנחנו למעשה בסעיף הזה מעגנים חובה שכבר אולי היא לא חובה מחוקקת, אבל מצב הדברים הוא כזה שאם גוף מבקש מגוף אחר להשיא תשתית שלו, והוא נושא בעלויות העתקת התשתית כי הצורך עולה ממנו, ולכן מצב העניינים הזה הוא מצד שמוסדר כבר היום. הצדדים היום מגיעים להסכמות לגבי הדבר הזה, אנחנו לא רואים כאן איזה שהם סכסוכים מאוד רחבים. בין היתר, לפעמים, כי יש גופי תשתית שלעיתים דורשים מחירים שיכולים להיות גבוהים, אבל הגופים המבצעים כיום משלמים אותם במטרה לקדם את הפרויקט. מה היית מציעה? יש לך הצעה בנושא הזה? אנחנו סברנו שצריך להסדיר את הדבר הזה באופן שהוא קצת יותר ברור לכל הצדדים ולהסכמות ביניהם, בלי קשר לנקודה הזאת, כי חלק גדול מגופי התשתית הן חברות ממשלתיות, אנחנו חשבנו שקשה מאוד להטיל חובה של תשלום של העתקת תשתית כשמדובר ברשות מקומית. לו היו מסדירים מחירון שאנחנו יודעים שהוא מפוקח ושהוא באמת בודק עלויות, מנגנון כמו של פיקוח על מחירים, אז אפשר גם היה לדעת איך לתמחר העתקת תשתיות כשמדובר בתשתיות שהרשות המקומית צריכה להעתיק בגלל שהיא מניחה עכשיו תשתית משלה. רשות מקומית, תשתית מים וביוב. האפשרות להסדיר את הדברים באופן שממש מפקח על העלויות, יכול לייצר ודאות כל שהיא בשוק, שהיא יכולה להיות גם לתועלת משרד האוצר. בכל מקרה, כשמדובר ברשות מקומית, אנחנו לא יודעים איך לממן העתקה של תשתית שנדרשת כתוצאה מעבודות שאנחנו צריכים לבצע, זה משהו שחשוב גם אותו לדעת. אני חושב שהרעיון הוא שמנכ״לֹ משרד האוצר יהיה רגולטור בסכסוך אבל זה לא יעכב את הביצוע. גם אם יש לו מחלוקת על גובה התשלום, הסכסוך הכספי יכול לעבור לרגולטור שנקרא מנכ״ל משרד האוצר. הסעיף הזה נולד במטרה להסדיר מצב שכבר קיים. אני חושבת שאולי יש פה פתרונות לבעיות שעולות היום, ואם התחלנו, אז התחלנו בלנסות לפתור חסמים שהם באמת קיימים כיום והם מאוד מהווים קושי. הסעיף הזה נועד להדיר מצב קיים. יש אירועים שניתנים במחירונים ועלויות בין חברות, לא בטוח שהם מתאימים לחקיקה ולא בטוח שזו המסגרת - - - אני מסכים שזה מורכב לחקיקה. אבל בסוף הסעיף הזה יכול להיות מה שמפיל לך את כל העניין. כי גוף התשתית יגיד לך: ״אין בעיה, אבל זה עולה ככה וככה.״ ואם את רוצה שהוא ייתן לך את זה במחיר נורמלי אז תוותרי לו על כל מיני,

זה מעקר את הבסיס שעליו אנחנו מנסים לשבת. אנחנו רואים שעל אף שיש מקרים כאלה והם בטח לא לשביעות משרד האוצר, שבהם אנחנו נדרשים לשלם יותר, זה לא חסם מרכזי בהקמת תשתיות. כן הצענו מחירון לתקשורת וכן להצעה של היועץ המשפטי של הוועדה, אנחנו חושבים שהיא הצעה נכונה וראוי לעשות את זה וכדאי שננסה לקדם מחירון גם לשאר התשתיות, בשביל לנסות להתמודד עם הבעיה הזאת.

כצעד ראשון, מחירון רשות שיעזור לחברות לעגן את ההסכמים ביניהן, אנחנו חושבים שזה צעד שכדאי לעשות. טוב, בסדר. אז בואו בינתיים נתקדם לפי ההצעה של היועמ״ש, ויכול להיות שאולי נחזור לנקודה הזאת בהמשך. שברון בלו״ז, מבקשים תוספת רשות דיבור, אז ניתן להם, אבל באמת, בבקשה בקצרה. בהחלט. יש לי פשוט מספר הערות שנצברו כי אני מנסה להצטרף כבר מזה זמן, ואני לוקחת אותנו חזרה לסעיף ההגדרות - - - לא, לחזור להגדרות עכשיו זו בעיה.

אבל אני ביקשתי ויש שם פשוט טעות בהגדרות בעיננו שמפספסת, אז זה יהיה מאוד מאוד קצר. בסדר?

תודה. אז אם אני מסתכלת על סעיף ההגדרות, על ההגדרה של תשתיות לאומיות, אני מבקשת להעיר בקשר לפסקה (8), ולהוסיף אחרי המילה ׳להפקה׳ את המילים: ׳לטיפול׳ ואחר כל ׳לעיבוד׳, כדי שזה יכלול את כל המונחים המוכרים ביחס לפעילות בגז טבעי. כי הם לא כולם נכנסים תחת ״זיקוק, הולכה וחלוקה״ שכתוב כאן. אוקיי. נבדוק את זה. בסדר גמור, בבקשה. הערה שנייה, זה שאחרי ׳גז טבעי׳ יהיה שוב ׳גז טבעי נוזלי׳. טוב, על זה דיברנו כבר. סליחה, אמרתי את זה ביחס להגדרה של קו תשתית. ואני רוצה להפנות את כבוד היועץ המשפטי לוועדה, להגדרה על גז טבעי בחוק, ותשים לב, בדקתי לאור דבריך, שגז טבעי מוגדר שהוא נמצא בלחץ אטמוספרי במצב צבירה של גז.

גז טבעי נוזלי לא נכלל תחת ההגדרה של גז טבעי ולכן נדרש לכתוב גז טבעי נוזלי באופן מפורש. בהגדרה של גז טבעי נוזלי אז כתוב גז טבעי, שמפנה להגדרה של גז טבעי. בסדר, היועמ״ש שמע והוא יקבל את ההחלטה. ההערה הבאה היא לסעיף (7), שאותו אמרתם שתחזרו אליו לדיון. אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב לכך שישנם חיקוקים, ואני אדבר על החיקוקים הרלוונטיים כלפי הגז הטבעי, זה חוק הנפט. חוק הנפט מסדיר עולם של סודיות, אפשר לראות את סעיף (50) (ד) וסעיפים אחרים בחוק שמגדירים את החובה הכללית לסודיות, כאשר מפורט בסעיף (80) (א) לחוק הנפט, מה הוא מקרה יוצא דופן שבו ניתן להעביר את המידע, וזה רק החברה למחקר בסיסי לחיפושי נפט. גם אז, זה ביחס לעניינים קונקרטיים וגם עליה חלה חובת סודיות. למותר להסביר, מדוע ביחס לתשתיות כל כך רגישות, גם ביטחונית וגם בגלל הסודות המסחריים הגלומים בהם, זה ההסדר שנגלה בחוק, בכמה וכמה הוראות. הערה אחרונה, נוגעת לסעיף שבו אנחנו נמצאים כרגע והוא סעיף (23), זו שאלה למשרד האוצר או ליועץ המשפטי של הוועדה. הסעיף עומד Stand alone ולפיו ניתן להבין שתמיד, גוף מבצע הוא זה שנושא בעלויות העתקת קו התשתית. אני רוצה לוודא שהדבר לא תופס סצנריו למשל, נניח שהקמנו קו תשתית על פי תמ״א שהייתה קיימת ועל פי תוכנית סטטוטורית, ולימים התוכנית הסטטוטורית השתנתה כך שכיוצא ממנה, צריך להעתיק את קו התשתית, זה לא נעשה לרצון הגוף המבצע ולא ביוזמתו, אבל הוא חייב לבצע כי השתנתה התוכנית הסטטוטורית. בדרך כלל, לא נהוג וגם לא סביר, שהגוף המבצע הוא זה שיישא בעלות, כי זה לא משרת אותו ואלה עלויות שהוא לא תכנן מראש ולא גולמו במסגרת תחזית ההוצאות שלו, אז אני מבקשת הבהרה. סעיף (23) מדבר על העתקת קו תשתית במסגרת מיזם תשתית. ההגדרה של מיזם תשתית היא מיזם להקמה או להפעלה של תשתית לאומית.

זה בהכרח משהו שקשור לעניין של הקמה של תשתית לאומית, שבה יש גוף מבצע וזה כן רלוונטי. אני אסביר. אני מבינה שכל הפעילות של שברון לצורך העניין, כמו גם של מקורות ונתג״ז, חלקם המרכזי מתעסק עם תשתיות מרכזיות במדינת ישראל, ועומדים לנגד עיניי שני פרויקטים. אחד מדבר על הרצל ג׳ והשני מדבר על ׳פאראדיס׳, פרויקטים רחבי היקף שמערבים את רוב גופיי התשתית שנמצאים בחדר הוועדה כעת. ופתאום, על בסיס תוכנית מתאר חדשה, מחייבים את השחקנים להזיז את כל התשתיות שלהם. בשונה ממה שתיארו הנציגות ממשרד האוצר, זה לא מקרה שבו הגוף המבצע הוא בעל האינטרס וה- Incentive לזה, הרי זה תהליך, ההפך הוא הנכון, הוא היה מעדיף שלא יהיה שינוי, אבל הוא מחויב על פי הוראות התוכנית הסטטוטורית החדשה, וההוראה הזאת כשהיא בלי סייגים, היא בעייתית ולא נכונה.

כן, בבקשה. לצורך העניין, בהרצל ג׳, הגוף המבצע הוא חברת נמלי ישראל, זאת החברה שאמונה על הפרויקט, וקווי התשתית שצריך להעתיק אותן הם כאן גוף התשתית, לכן ודאי שהעלויות חלות על חברת נמלי ישראל, כחברה שדורשת מחברות אחרות להעתיק את התשתיות שלהן כדי לעשות את הכביש, לצורך העניין. אני כן אחריג פה מקרה אחד שהוא מורכב יותר, שבו אנחנו נדבר על מנהרות תשתית והעתקה של קווי תשתית כתוצאה ממנהרות תשתית.

בוודאי שאין לנו גוף מבצע וקווי תשתית, אלא חובה ככל שתהיה, על גופי התשתית להעתיק את הקווים של עצמן. ולכן אין פה יחסים של גוף מבצע וגוף תשתית שצריך לשלם לו את העלויות מכאן ולכן זה לא נפתר פה. רק בשביל להבהיר, בפרויקטים שגוף אחר מבצע, אז מן הסתם, גוף התשתית הוא לא הגוף המבצע אלא גוף התשתית ונושאים עבורו בעלות העתקת התשתיות. תודה רבה על ההתייחסות. בדוגמה שאת נתת הגורם בעל העניין הוא הגורם שמסדיר את הכבישים. אבל - - - דניאל, אני ממש מבקש, אנחנו רוצים להתקדם. אם את לא שבעת רצון מהתשובות שקיבלת, אז אני מבקש שתהיי בקשר מול יועמ״ש הוועדה, ותציעי דברים נוספים שאת מרגישה שיתנו מענה לדרישה שלך. היה וזה יתקבל, בשמחה, אם לא, אנחנו ממשיכים הלאה. בבקשה. הסכמת רשות מקרקעי ישראל להקמת מיזם התשתית (25) (א) על אף האמור בכל דין, נדרשה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל לצורך הקמת מיזם תשתית על ידי המדינה או מי מטעמה, או פעילות מסחרית נלווית למיזם כאמור, תיתן רשות מקרקעי ישראל הסכמה כאמור, תוך 45 ימים מהמועד שבו הוגשה לה הבקשה לכך. (ב) חלפו 45 ימים ולא התקבלה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל, כאמור בסעיף קטן (א), יראו את הבקשה להסכמה כמאושרת. (ג) נתנה רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה בתנאים, לא יהיה במילוי תנאים אלה כדי לעכב את מתן ההסכמה. (ד) הגדרות: בסעיף זה, הסכמה: לרבות הסכמה לקבלת היתר או אישור אחר. מיזם תשתית: מיזם להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית. פעילות מסחרית נלווית: למיזם תשתית שימוש בעל אופי מסחרי הנלווה לשימוש העיקרי בקרקע ובעל זיקה אליו, בהיקף שלא יעלה על 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה המיועד למיזם התשתית והכל בהתאם לזכויות הבנייה הקבועות בתוכנית, כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. אני אשמח שתסביר. כן, כמו לא מעט מיתר הסעיפים בחוק תשתיות לאומיות, גם המטרה של הסעיף הזה היא למעשה להפחית רגולציה במקומות שבהן נדרשת הסכמה. במקרה שלנו, אנחנו מדברים גם על גופים של המדינה, כמו רשות מקרקעי ישראל. שיש גם בהתאם להחלטות מועצה, לנהלי רמ״י או לפי חוק התכנון והבנייה, לעתים נדרשים כל מיני אישורים. רמ״י למעשה מייצגת את בעלי הקרקע, בין אם זו המדינה, רשות הפיתוח או קק״ל. במקרים כאלה, כמובן שככל הנראה תהיה הפקעה אז יהיה מדובר בקרקע מדינה שנרשמת על שם המדינה. אבל בכל אותם אישורים שנדרשים מרמ״י כמנהלת המקרקעין, אז יהיו 45 ימים ממועד הגשת הבקשה לקבלת אותו אישור, שרמ״י תצטרך לעמוד בהם למתן תשובה אם חלפו 45 ימים אז למעשה תהיה כאן הסכמה שבשתיקה. ככל שכן, היו תנאים שהותנו על מנת לקבל את ההסכמה, לפעמים מדובר בשומות כאלה ואחרות, או דברים שהם לא אינהרנטיים, לפחות ממה שאני מבין וזו הייתה גם כוונת הסעיף. זה לא אמור לגבור על חוק התכנון והבנייה ולא על שום חוק אחר שהוא בליבת הבטיחות, או כל דבר אחר שקשור לבריאות הציבור, אלא להיבטים הקנייניים, של מה עושים במקרקעין ומה משלמים, אז על דברים כאלה לא מעכבים.

אם חברה ממשלתית או הגורם המבצע של מיזם התשתית יהיה חייב לרשות מקרקעי ישראל משהו, או שיצטרך למלא עוד איזה משהו אחרי הקמה, דיווח או כל דבר אחר, אז עם זה אנחנו נוכל להסתדר, העיקר שנעמוד בזמנים שהוקצבו או הוקצו לטובת המיזם. זו למעשה מטרת הסעיף הזה. שתי שאלות לעמית. למעשה הסעיף הזה אומר שרשות מקרקעי ישראל חייבת להסכים. אמנם יש 45 ימים, אבל אין לה אפשרות להגיד לא במהלך ה-45 ימים האלה. או כן בשתיקה.

אבל צריך לזכור שיש כאן תוכנית מאושרת, זה לא על קרקע שאנחנו לא יודעים מה אמור לקרות בה,

אני לא רוצה להגיד ״שמה יד בכיס״. השאלה השנייה היא לגבי סעיף קטן (ג), שאומר מצד אחד: ״נתנה רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה בתנאים״,

אני מסכימה אם יקרה משהו, ומצד שני אומרים שזה לא יעכב את מתן ההסכמה. אז מה המשמעות של לא להסכים אלא אם יקרה משהו כשאם לא יקרה המשהו הזה אז: ״אני אסכים״. זו בעיה. זו אולי בעיה בניסוח, בסופם של 45 הימים, יש הסכמה.

שאנחנו מונעים מרמ״י את הזכות, וזה אינטרס גם ציבורי כמובן, לא לוותר על זכויות כאלה ואחרות או על הסדרה כזו או אחרת, אבל בסוף אם צריך להקים את המיזם אז מקימים אותו, וכמו שאמרתי, זה לא פוגע בדיני התכנון והבנייה. אז ההסכמה היא לא בתנאים. זה תנאים אחרים ולא תנאים להסכמה.

כשמועברת קרקע מרמ״י לגוף אחר אז צריך לשלם על הקרקע הזאת.

בשביל להעריך מה התשלום שנדרש וצריך להעריך את הקרקע ולפעמים גם יש דין ודברים על הסיפור הזה. האמירה כאן, בגלל שהגוף שבשבילו אנחנו מבקשים את הסעד הזה הוא המדינה,

״תני את הקרקע, כדי לא לעכב את הפרויקט.״ והסדרים כמו תשלום בעד הקרקעות, או תנאים אחרים שבמקומות אחרים הם תנאי לקבלת ההיתר מרשות מקרקעי ישראל, יעשו אחר כך.

אנחנו לא מונעים מרמ״י את זכותה לקבל את התשלום על הקרקע, אנחנו רק אומרים: ״אל תעכבי את מתן הקרקע עד לקבלת התשלום הזה״. אז אולי צריך לנסח את זה הפוך. שאין במתן ההסכמה כדי לגרוע מהזכויות של רמ״י, כאילו בלי קשר להסכמה. אין במתן ההסכמה כדי למנוע את קיום התנאים לאחר מכן. כן, זו רק בעיה ניסוחית. אז הדיוק הזה חשוב, בואו נוסיף את זה. טוב, נמשיך. איסור התניה 26. גורם מוסמך לא יתנה במישרין או בעקיפין, מתן אישור הסכמה לביצוע פעולה על ידו שמבקש גוף מבצע לשם קידום מיזם תשתית. בכל תנאי שאינו נוגע במישרין למתן האישור, או הסכמה או לביצוע הפעולה כמבוקש. מניעת דרישה לביצוע עבודות גישוש לגבי מיקום קו תשתית שנבדק בעבר 27. מיפוי תשתית בידי גוף תשתית או גוף מבצע לפי סעיף (5), לא ידרוש גוף תשתית ביצוע עבודות גישוש במסגרת עבודות תשתית. לגבי מיקום קו התשתית שלגביו בוצע המיפוי, עד תום חמש שנים ממועד ביצוע המיפוי, אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות שיש בהן כדי לגרום לשינוי פיזי בתנאי הקרקע, העשוי להשפיע ברמת ודאות גבוהה על מיקומו של קו התשית. אנחנו מבקשים להעיר על הסעיף הזה בבקשה.

הנושא של חמש שנים פה הוא דרמטי, בהיבט הזה של גישושים. מבחינתנו שנה זה זמן סביר. יש שינויים שלא ברום הצינור אלא ברום הקרקע שמעל הצינור ואנחנו חווים את זה לא מעט. ובסופו של דבר, הבקשות לחצות אותנו או להיות בכלל בתוך הרצועה, מתבססות בדיוק על הפער הזה שבין רום הקרקע לרום הצינור. וכאשר יש שינויים שיכולים להגיע לעשות סנטימטרים, אי אפשר להשאיר את זה על גישושים של חמש שנים, ולכן אנחנו מבקשים שזה יהיה סביר, כשנה. אז אני אתחיל בלהגיד רגע את מהות הסעיפים האלה. סעיף (26) הוא יחסית מובן אז אני אקפוץ לסעיף (27). וגם, אני כבר מתייחסת לסעיף (28) בשינוי המחויבים,

המטרה היא, במסגרת מה שהתחלנו לדבר עליו ברישום תשתיות, יש באמת איזה שהוא מצב של כפל של הליכים כתוצאה מחששות או מאי מיפוי תשתיות שהוא מספיק מדויק. בסופו של דבר המטרה שלנו היא למפות תשתית בצורה מספיק טובה, ולהחזיק מאגר מיפוי מספיק מדויק, כדי שלא נצטרך לקחת ״שלייקעס על שלייקעס על שלייקעס״, ומה המשמעות של זה?

אחד הכלים שיש לחברות כשהן לא בטוחות איפה ממוקמת התשתית שלהם, הוא לשלוח את החברה המבצעת, את הגוף המבצע, לעשות עבורם מיפוי גישוש ולבדוק איפה התשתית.

מן הסתם, דורש עוד משאבים, לוקח עוד כסף ואורך עוד זמן שמשפיע על הליך תיאום התשתיות, שהוא גם ככה מאוד מאוד ארוך ומסורבל, אני מזכירה שאנחנו פה עוד לפני שלב הביצוע בכלל, אנחנו עוד בשלב שנעשה במסגרת התכנון. אנחנו אומרים, ברגע שחברה כבר גילתה את מיקום התשתית המדויק שלה באמצעות התנאים שקבענו למעלה במסגרת הסעיף של רישום תשתיות, היא כבר אמורה לדעת איפה התשתית שלה,

לא הגיוני שהיא תבקש מגופים מבצעים, שוב ושוב, לבצע עבורן בדיקה של איפה התשתית שלהן.

אנחנו מבינים שיש גם תנודות בקרקע ושינויים שיצריכו פעם ב, איזה שהוא catch up ושיעבור איזה שהוא זמן, ועוד חמש,

30 שנה, אם לא נגעו בתשתית, כן נרצה לוודא שהתשתית אכן במקומה ולכן אפשרנו לבצע את עבודות הגישוש.

חמש שנים אלה השנים שנקבעו כאיזה שהוא מספר כדי לאפשר, מצד אחד לא לעשות בדיקות חוזרות ונשנות כדלי לגלות את מיקום התשתית ומצד שני, כן מאפשר לנו לגלות את מיקום התשתית. אני רק אבהיר, לחשש, שאנחנו לא מבטלים את הזכות של גוף התשתית לעשות בעצמו גישושים של בדיקה של מיקום התשתית שלו, הוא יכול לעשות את זה כמה שהוא רוצה. אבל מה שאנחנו אומרים פה זה: ״חברה, אל תעצרו אותנו בהליך תכנון ותיאום התשתיות, בחמש השנים האחרונות עשיתם עבודה בתשתית הזאת, אנחנו יודעים איפה היא.״ בייחוד כשאנחנו מדברים על שלב התכנון להעתקת תשתיות, זה שלב שבו אפשר לתכנן את התשתיות על בסיס המידע הזה, ובוודאי שאפשר להחיל פה את חובת הזהירות. וכולם יודעים שליד איפה שעובר צינור דלק או צינור גז, יש חובת זהירות כפולה ומכופלת בעבודות שם, בשביל לוודא שהדברים נעשה. אני רק אגיד עוד דבר, שמעבר לזה שלא אסרנו על גוף התשתית לעשות בדיקות גישוש לתשתית ככל שהוא רוצה, גם אם הגוף המבצע רוצה בעצמו לעשות את הבדיקות האלה, לא אסרנו עליו. מה שאנחנו רוצים זה פשוט לייעל את התהליך ולא ליצור פה חובה כפולה ומכופלת של ״שלייקעסים על שלייקעסים,״ במקום שבו אנחנו אמורים להיות בטוחים במיקום התשתית. אני מעוניין להתייחס. גישושים מבצעים בעיקר כדי לדעת את הרום מעל ה- Top level של הצינור. זאת הפרקטיקה. והשינוי הוא בעיקר באזור הזה. אנחנו בדרך כלל מדויקים עם ה- x וה-y, הבעיה היא בעיקר ב-z, וה-z הוא בעצם רום הכיסוי מעל הצינור. ואני חוזר שוב, שינויים יכולים להיות דרמטיים בחמש שנים, ולכן זה לא נכון

כי מה שאת אומרת זה: ״אוקיי, תתבססו על החמש שנים האחרונות.״ זה פשוט לא נכון הנדסית וזה גם עלול לייצר מפגע בטיחותי בסופו של תהליך, ולכן אנחנו מבקשים שזה יהיה סביר, ורמת הסבירות היא שנה. זאת הפרקטיקה שאנחנו עובדים איתה בכדי למנוע אסונות שייגרמו מכך שמישהו רצה לחסוך. עכשיו, החסכון פה הוא מינורי ומזערי. בין כה כאשר הגופים רוצים לתכנן ברצינות העתקה של תשתית, הם חייבים לדעת את הרומים ביחס לתכסית,

זה לא שעכשיו יגלגלו את זה לפתחי בעלי התשתית. הדרך הנכונה לבצע תכנון מפורט והנדסי נכון להעתקת תשתית היא למדוד את הכול ולא להתבסס. אגב, שום מתכנן גם לא יהיה מוכן להתבסס על חמש שנים אחורה, הוא ידרוש את זה. לכן נכון יהיה שכאשר מתכננים העתקת תשתית או איזו שהיא פעולה משמעותית בתשתית, יבוצעו על פי מדידות רלוונטיות. שנה זה סביר, חמש שנים זה בלתי סביר לחלוטין ואף מסוכן. אף אחד לא אוסר לא על גוף התשתית ולא על הגוף המבצע לעשות את המדידות ואת הגישושים הנדרשים אם זה מה שצריך. אנחנו בסך הכול מבטלים את היכולת להטיל את החובה הזאת, ליתר ביטחון, על גוף מבצע. את מייצרת סרבול של התהליך ולא תהליך הנדסי נכון. אם אתה אומר כאן שאף גוף מבצע לא יבצע עבודות כאלה בלי לעשות גישושים,

אין לנו בעיה. כי גופים מבצעים יעשו אותם בין כה וכה. אז במה הועילה התקנה? כי יש לנו עוד גישושים שלא מבוצעים רק על ידי קווי דלק. בקווי חומ"ס או בקווי דלק, לא צריך להשאיר את הנושאים האלה לשום שיקול דעת, אלא לדרוש לחומרה גישוש חוזר. ישנה אירוזיה, ישנם קווים שעוברים בנחלים, הקישון למשל. אבל שנייה אדוני, תגיד לי אם זה לא מניח את דעתך. כתוב פה: ״אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות שיש בהן כדי לגרום לשינוי פיזי בתנאי הקרקע, העשוי להשפיע ברמת ודאות גבוהה על מיקומו של קו התשתית״. אז זה זורק אותנו תמיד לשם. ושימו לב שכל הסעיפים שרלוונטיים לקווי דלק, תמיד ילכו לחומרה ולמקומות הרחוקים האלה. אני חושב שזה נכון גם לקווי גז, גם לקווים של תש"ן. אני חושב שגם פגיעה בקו מקורות של 68 אינץ' שמתספק את כל הדרום, גם הוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. אז אני לא חושב שמישהו ישמח להתבסס על נתונים של חמש שנים אחורה, זה הרבה מידי וזה רחוק מידי. גם לשונית, להגיד שהמקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא השגרה, לזרוק אותנו במונחים המשפטיים לנסיבות חריגות למרות שזו השגרה, זה גם לא נכון משפטית. זה לא נסיבות חריגות, זה הקבוע. ואני רוצה גם להתייחס לעוד משהו שאמרת קודם. כשאת אומרת, ״תעשו בעצמכם״ אז כל אחד שהולך לעשות מיזם לקו דלק, אז אנחנו צריכים בעצם לממן חלק מהמיזם הזה, זה מה שאת אומרת. תעשו בעצמכם, המיזם לא צריך להשתתף בעלויות הבטיחות שנדרשת ליד קו הדלק. אז אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, כשדיברנו על אירועים חריגים, התכוונו יותר למקרים כמו רעידות אדמה, או מקרים שבהם יש פגיעות בקרקע, שיצרו בולענים, לצורך העניין, או דברים שממש משנים את מיקום התשתית. אז התייחסנו לדברים שהם קצת יותר אקסוגניים. לגבי ההערות שהועלו פה, הטענה וההתייחסות שלכם לקווי הדלק מובנת, אבל בסופו של דבר, גישושים לא קורים רק לקווי דלק ולכן יש פה סעיף יחסית רחב, שמדבר על כל התשתיות. ואנחנו כן רוצים שחברות יבינו וידעו את מיקום התשתית שלהן באופן שלא ידרוש ״שלייקעס על שלייקעס,״ ועלויות כי מה איכפת לי. כן אני אסביר, שברגע שגוף התשתית יכול פשוט לבקש מגוף מבצע לעשות גישוש בתשתית שלו כי זה לא עולה לו שום דבר, זה לא מפריע לו וזה לא פוגע בו, אז כנראה שהוא יבקש ממנו לעשות את הדבר הזה על אף שאין בו צורך. והרצון שלנו הוא שגופי התשתית ייקחו אחריות על התשתית שלהם, בכוונה, בשביל המקומות האלה. לא אסרנו לא על הגוף המבצע ולא על גופי התשתית לבצע את הגישושים האלה, ואפשר לבצע אותם. מה שאנחנו מונעים פה זה מצב שבו באופן קבוע ב- - - יבואו גופו התשתית ויגידו לגופים המבצעים: ״בואו בבקשה, תבצעו עכשיו גם גישוש, כי אין לי עלויות וזה לא משפיע לי על הפרויקט ואני יכול להיות קצת פחות אחראי על התשתית שלי״. זה לא שם. ואנחנו חיים את המציאות היום יומית ההנדסית, זה ממש לא בא משם. זה ממש בא ממקום של בטיחות ואתם פשוט לא מבינים שבסוף מי שאחראי על קווי הדלק זה החברות, זה אנחנו ולא אף אחד אחר. מי שגם נושא באחריות הפלילית אם חס וחלילה קורה משהו, זה נושאי המשרד והתאגיד, זה לא היזם. אבל לא מנענו מגופי התשתית לבצע בדיקה של התשתית שלהן. בוודאי, אז אם כך למה לא דרשת כל 10 שנים? על סמך מה קבעת חמש שנים? חמש שנים זה פרק זמן שבו מצד אחד יכולות להיות תנודות בקרקע באופן שהוא ממש משמעותי וחריג באופן שיכול להשפיע על הקמת תשתיות, ומצד שני, פרק זמן שלא יצריך אותנו לבצע דה פקטו, בכל העתקת תשתית מחדש, את עבודות הגישוש. שוב אני אומרת, הסעיף הזה הוא לא סעיף ייעודי לקווי דלק, וכן יש מקומות, בשונות שבין קווי התשתית שלנו, שבהם יש רגישות שונה בין הגישושים. לא גישוש ולא העתקה של קו דלק כהעתקה של קו מים, כהעתקה של קו חשמל או כהעתקה של קו תקשורת, ולכן, אני אחזור על זה שוב, אנחנו לא מונעים פה מאף אחד מהצדדים לבצע עבודות גישוש במקרים ההכרחיים. ולפי מה שאתה אומר פה, ברור שהגופים המבצעים בהכרח יעשו את העבודות האלה במקרים האלה, ולכן אנחנו לא אמורים לדאוג. כן חשוב לנו לבטל את החובה הזאת, כי החובה הזאת בעצם מעקרת את החובה של חברות התשתית לקחת אחריות על קווי התשתית שלהן ועדיין הן יכולות בכל פעם לשלוח את הגוף המבצע לעשות בדיקה לאיפה התשתית שלו נמצאת. ולנו חשוב להגיד: ״מסרתם את מיקום התשתית, כאן אתם אומרים שהתשתית נמצאת״ אנחנו לא יכולים לקחתם ביטחון על ביטחון על ביטחון. אנחנו צריכים לקחת אחריות על מיקום התשתיות שלנו ולצמצם שלבים שיכולים להיות בהרבה מאוד מקרים מיותרים, בהליך תיאום התשתיות. במקומות בהם הם לא מיותרים, גופי התשתית והגופים המבצעים, יכולים לעשות בדיקה וגישושים בעצמם לגבי המיקום. אני רוצה להציע נוסח אחר. נוסח שמחריג את קווי החומ״ס לחלוטין ולא משאיר את זה לאיזה משהו חריג. כי אלה קווים שאכן פוטנציאל הפגיעה בהם הוא דרמטי ומשמעותי ביחס לקווים אחרים. אני גם ציינתי פה שתשתית של קו מים היא בעייתית, אבל אין לה את המשמעויות של פגיעה בחיי אדם, כפי שיש בקווי חומ״ס. ואני עדיין לא מצליח להבין על מה מבוססים החמש שניים. זו איזו שהיא אמירה כללית שלא מבוססת על שום סקר הנדסי או בדיקה הנדסית. מה אתם אומרים על ההצעה שלו? אנחנו לא חושבים שנכון להחריג באופן רוחבי מהאמירה הזו, אני שוב מזכירה שאם גוף תשתית ביצע גישוש במסגרת עבודות להקמת תשתית, אז יש לנו את הסעיף שמדבר על הכלת המחיר כתוצאה מכך, ולכן על פניו, אין פה סיכון או השלכות משמעותיות שיכולות להיווצר כתוצאה מהסעיף הזה. גוף התשתית יהיה רשאי בכל מצב, לבצע עבודות גישוש על חשבון הגוף המבצע, בשביל לאתר את מיקום התשתית. ולכן הנזק מקיומו של הסעיף הזה יכול שלא להתקיים בכלל. את שומעת עכשיו מהנדס שעוסק בזה שאומר לך שלסמוך על גישוש מלפני חמש שנים זה מסוכן. ואת אומרת גם שמקסימום נטיל חלק מעלויות המיזם החדש עליכם, על חברות התשתית שלא יזמו את המיזם הזה. בגלל שיש פה בעיה שקיימת פה ולא קיימת אצל הגופים האחרים. ניר דיבר לפני רגע על החרגה כללית, אבל רגע לפני זה הוא אמר ששנה זה כן סביר, כך שאפשר לעשות, כדי למנוע את כל החששות שאת דיברת עליהם והם הסיבה שניסחתם את הסעיף הזה, לא לגבי חומ״ס שזה יישאר חמש שנים, ולגבי חומ״ס

שזה מספר ששמעתי מהמהנדס שמטפל בזה, שזה כן משהו שהוא סביר הנדסית. אם אתם יכולים לבצע עבודות גישוש בעצמכם והחשבון יהיה על חשבון הגוף המבצע, מה מטריד אתכם? אם זה על חשבון הגוף המבצע אז זה בדיוק הניסוח שביקשתי. הגוף המבצע זה היזם זה לא בעל התשתית, נכון?

יפה, אבל זה לא מה שכתוב בסעיף. לפי מה שכתוב בסעיף אני לא יכול לדרוש. על זה אנחנו מלינים. אני גם לא מבינה מה הבעיה לעשות את זה שנה במקום חמש שנים בחומ״ס. בכל הנימוקים ששמעתי ממך, לא שמעתי מה הבעיה לשנות את זה בחומ״ס לשנה אחת. אתם קודם שאלתם את דנה, אולי בצדק, איך היא קבעה את המספר של חמש שנים. אבל גם המספר של שנה, איך קבעתם אותו? ניסיון של אלפי פניות בשנה. שנה זה הזמן הסביר שבו ניתן עוד ליירט שינויים, לתפוס אותם בזמן ולמנוע תקלות. מעבר לשנה זה מתחיל להיות בעייתי.

זה ניסיון מתוך פניות שהחלו, וכשהגענו לשטח ראינו שהתכסית השתנתה, ושלו הייתה לנו מדידה עדכנית, אז ההיתר שנתנו היה נכון יותר, מדויק יותר ובטיחותי יותר. זאת הכוונה. בסופו של דבר יש הרבה תיקים שמתחילים ועד שמגיעים לביצוע חולף זמן רב. אנחנו נבדוק שוב את הנתנון שלגביו בחנו את החמש שנים. האם יש מקום לעשות פה החרגה, ונציע את זה ליושב ראש הוועדה. קצא״א, אני מציעה שתעבירו איזה שהוא מסמך שמסביר איך הגעתם לשנה, איך הניסיון שלכם אומד את טווח הזמן הזה ולמה זה שונה דרמטית מחמש שנים. משרד האוצר, אתם תשבו עם אנשי המקצוע שלכם וננסה לראות איך אנחנו פותרים את העניין הזה.

מניעת ביצוע חיתוך בדיקה אן חפירת בדיקה בשטח הנבדק בעבר 28. על אף ההוראות לפי חוק העתיקות, רשות העתיקות לא תדרוש לפי החוק האמור ביצוע חיתוך בדיקה בריבוע בדיקה שבו ביצעה בעבר חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, ולא תדרוש חפירת בדיקה בריבוע שבו ביצעה בעבר חפירת בדיקה. פרק ג׳: נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית פרסום נוהל הפנייה לגורם מוסמך 29. (א) גורם מוסמך יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פנייה מסודר אליו פונים גופים מבצעים בקשר למיזמי תשתית, שיכלול את כל אלה (בסעיף זה - נוהל הפנייה): פרטי המידע, מסמכים לאישורים הנדרשים לפי ההנחיות, לשם פנייה לקבלת מידע מגורם מוסמך, לצורך קידום וביצוע עבודות מיזם תשתית; פרטי המידע, מסמכים ואישורים הנדרשים על פי דין ההנחיות, לשם הגשת בקשה לקבלת אישור פעולה מאת הגורם המוסמך לצורך ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית; פרקי הזמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע כאמור בפסקה (1), או למתן החלטה בקבלת אישור פעולה, כאמור בפסקה (2), בידי הגורם המוסמך, לרבות פרק הזמן בידי הגורם המוסמך, לפונה או למבקש לפי העניין, בדבר אי הגשת מלוא פרטי המידע, מסמכים ואישורים הנדרשים, בהתאם להוראות בפסקאות (1) או (2); מנגנון ההשגה או הערר שנקבעו בדין על החלטות הגורם המוסמך בבקשה לאישור פעולה אם נקבעו; (ב) נוהל הפנייה ישקף את הוראות הדין וההנחיות כאמור בסעיף קטן (א), אין בהוראות הסעיף קטן האמור כדי להקנות לגורם המוסמך סמכות לקבוע הוראות הסוטות מהן או לקבוע הוראות נוספות. (ג) לא פרסם גורם מוסמך בנוהל הפנייה, פרק זמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה, כאמור בסעיף קטן (א) (3), ולא נקבע בדין או בהנחיות או בפרק הזמן האמור, ייתן הגורם המוסמך מענה לפנייה או ייתן החלטתו בבקשה לפי הפנייה לגוף המבצע בתוך 30 ימים ממועד הגשת הפניה או הבקשה. ואולם, לעניין בקשה לקבלת אישור פעולה הנדרש לצורך ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקר מים או סקר קרקע ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע, על הגורם המוסמך לתת את החלטתו בבקשה בתוך 14 ימים ממועד הגשתה. (ד) כלל הגורמים המוסמכים יפרסמו את נוהלי הפנייה אליהם לפי סעיף זה, לגבי המידע ולגבי אישור הפעולה שבסמכותם לתת ערב יום,

לפי דין או הנחיות כאמור בסעיף קטן (א) (1) ו-(2). עד תום 120 ימים מיום התחילה. הקנתה בדין לגורם מוסמך אחרי המתחילה, סמכות לתת אישור פעולה נוסף, כאמור בסעיף קטן (א) (2) יעדכן את נוהל הפנייה לגבי אותו אישור תוך 14 ימים מיום תחילתו של הדין האמור. פרסום נוהל פנייה לגוף תשתית המקיים תיאום תשתיות 30. (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (29), גוף תשתית אשר הוא גוף מבצע, נדרש לבצע עמו תיאום תשתיות לצורך קיום מיזם או תשתית, יפרסם באתר האינטרנט שלו, נוהל פנייה אליו בידי גוף מבצע במסגרת תיאום תשתית הכוללת את פרקי הזמן למתן מענה פנייה של גוף מבצע במסגרת תיאום התשתיות. פרטי המידע, מסמכים ואישורים הנדרשים לצורך מתן מענה כאמור. (ב) לא פרסם גוף תשתית נוהל פנייה אליו לפי סעיף קטן (א), ייתן מענה לכל פנייה של גוף מבצע אליו, במסגרת תיאום תשתיות, תוך 30 ימים ממועד הפנייה.

גוף תשתית יפרסם את נוהל הפנייה אליו לפי סעיף זה, בתום 120 ימים מיום - - - הערה כללית בקשר לסעיף הזה שאנחנו חוזרים עליה לאורך הדיון בהצעת החוק. בעצם מה שמוצע פה זה שגורם מוסמך יפרסם איזה שהוא נוהל של פנייה אליו, לרבות לוחות הזמנים שהוא מתחייב בהם לתת מענה לפניות, לגבי פניות שהן לא מנויות בשאר סעיפי החוק ששם יש סעיפים מוגדרים. בעצם הוא יכול לקבוע כל זמן שהוא מוצא לנכון. אני בכוונה מגזים, אבל אני יכול להגיד שבגוף שלי מענה לפנייה שהיא לא אחת מאלה שמנויות בחוק הזה הוא חצי שנה, וברגע שהוא קבע זמן כל שהוא שלא מוגבל בשום דבר, אז מבחינת החוק זה בסדר, אין שום הגבלה של הזמן הזה, כמובן שגם אם הוא לא עומד בזמן הזה אז אין איזו שהיא סנקציה ברורה, אבל על זה דיברנו כבר קודם אז אני לא אחזור על זה שוב. לגבי ההערה הראשונה של גלעד, שתי ההערות נכונות מאוד ואלה מכשולים שאנחנו מנסים להתמודד איתם, הצלחנו או לא הצלחנו, בצורה מוגבלת. לגבי כמות הימים לפנייה, כוונתו היא שכל גוף מנהלי יצליח לאמוד או לתת את מספר הימים הריאלי כרגע לפנייה או לנוהל, ואנחנו מקווים שהם יעשו את זה בצורה המצומצמת ביותר של ימים. גורם מוסמך יכול להיות גם לא גוף ממשלתי אלא גוף ציבורי, לא בהכרח גוף מנהלי.

כרגע בהצעת החוק אין שום נוהל שמסמיך את היכולת לקבוע או לקצר את מספר הימים, מטרת הסעיף כרגע היא בעיקר לנסות לייצר איזו שהיא הסדרה, איזו שהיא ודאות, לאפשר להבין בכלל מה צריך לעשות, מתוך תקווה שאולי בהמשך הדרך גם אפשר יהיה לבחון את מספר הימים, ובמקומות שבהם הייתה חריגה או הפרזה במספר הימים, לעשות איזה שהוא תיקון. לגבי הסנקציות, המנגנון החלקי שהיה ופוצל בוועדת הכנסת, היה של אישור שבשתיקה ועמידה במספר הימים האלה, כדי לוודא שאכן גופים עומדים בלוחות הזמנים שהם פירטו, כרגע החלק הזה לא נידון בחוק ההסדרים, אבל אנחנו מקווים - - - אולי עכשיו כשאין סנקציה אז הם יקבעו לוחות זמנים הגיוניים.

יש יתרונות ויש חסרונות בהצעה הזו. בסופו של דבר אנחנו הולכים פה למהלך רוחבי, יחסית גדול. שהמטרה שלו היא להבין ולספק וודאות למה נדרש ואיך אפשר בעצם לבצע פעולות לבקשת אישורים מגופי תשתית באופן רחב, ואנחנו מקווים שזה יעגן לנו את התשתית הקיימת בשביל להתחיל פה תהליך רחב יותר.

אם ניווכח לדעת שמספר הימים הוא רחב מידי או שגורמים מוסמכים לא עומדים במספר הימים על אף מה שהחוק אומר להם לעמוד ומספר הימים שהם קבעו לעצמם, אז אולי בהמשך נבחן צעדים נוספים. כמו שאיציק כבר הזכיר, אנחנו בהתחלה כאן, ולכן אנחנו גם רוצים קודם לבחון את המשמעויות והאם בכלל נדרשים צעדים נוספים, ובמידה וכן, נעשה גם אותם. רעות בובוצקי, מהיחידה לתיאום תשתיות, משרד התחבורה.

בעצם היום מרבית הבקשות, בקשות מידע ותיאום תשתיות, מתבצעות דרך המערכת לתיאום תשתיות לאומיות, ושם יש מעקב על מספר הימים,

הם לא מחויבים בחקיקה, אבל דרך החוזה ורשות החברות עוקבים. אנחנו מכירים את הממוצעים של מספר הימים ויוצאים מנקודת הנחה שגוף תשתית לא יפרסם נוהל פנייה אליו עם מספר ימים מופרז או שונה מאוד ממה שכבר קיים היום.

הם מקבלים בונוסים על מספר הימים שהם עומדים בו במענה לפניות ובסגירת פניות. זה דבר שהוא כבר עובר בקרה דרך רשות החברות. אבל פה זה לא קיים. אבל זה באינטרס שלהם, לפחות של חלקם, להישאר בטווח ימים שהוא סביר ושהם יודעים שהוא במעקב. אני לא הצלחתי להבין את האינטרס. האינטרס הוא הבונוסים. זה לא רלוונטי לגבי כל גורם מוסמך. ועמידה בתיאום תשתיות לא בהכרח אומר שהם לא יקבעו לוחות זמנים מופרזים רק בשביל לעמוד בהם.

מה שהייעוץ המשפטי העלה זו בעיה שיש לנו, וכמו שניסיתי להסביר כבר קודם, אנחנו מבינים שיש בעיה. אנחנו מקווים שכולם יפעלו ויתכנסו בדרך הטובה ביותר, ואם ניווכח לדעת שעדיין יש לנו כאן בעיות, אז אולי בהמשך, אחרי שנבין איך המנגנון הזה עובד, נוכל לייצר תמריצים נוספים בשביל עמידה בדברים האלה. אני כן חושבת שיש שני רכיבים שאפשר להשיג כבר בשלב הנוכחי לפני שאנחנו מגיעים לשלב הבא, שהוא בהחלט אופציה בהסדרים הבאים. מותר להביא גם חוקים לא בחוק ההסדרים. לא יודע אם האוצר מכיר את זה אבל יש גם הליך חקיקה בכנסת שהוא מחוץ לחוק ההסדרים. חוק המטרו עכשיו שם. אנחנו חשים את זה על גופנו. אבל אם אני חוזרת לשתי המטרות, אני כן חושבת שקביעה ופרסום מראש של מועדים,

כן יוצרים איזו שהיא ודאות, שאמנם היא ודאות כבדה ומסורבלת של זמנים ארוכים,

גוף מבצע, המדינה או רשות שניגשת לאיזה שהוא פרויקט, יכולה להעריך בצורה שמרנית את פרק הזמן שייקח לה לקבל את כל האישורים הרגולטוריים שנדרשים לצורך קידום הפרויקט, זה מהצד הראשון. מהצד השני, אנחנו מדברים פה על פרסום באתרי אינטרנט, אני כן חושבת שההשקפה הזאת היא רלוונטית גם לביקורת ציבורית שיכולה להגיע בעקבות הפרסומים האלה.

אם אנחנו רואים עיכובים ולא יודעים מי האמא והאבא שלהם - - - אתם אומרים שבואו ניתן לכוחות השוק להכריע את העניין. בואו נאמין בטוב ואם נראה כי לא טוב אז נוכל להמשיך. אם האוצר כל כך מאמין בטוב, מי אני שאעמוד בדרכם.

אני מקבל את העמדה הזאת בינתיים, אלא אם נשמע בהמשך מחברי הכנסת האחרים שאולי הם פחות מאמינים בראיית הטוב הזו ממני, אבל בסדר, אנחנו כרגע נאשר את זה. רק משהו קטן, אמנם היינו מאוד פעילים פה אבל זה חשוב להגיד שחברת נתג״ז תומכת בהצעת החוק הזו, רק אנחנו מבקשים לבצע את הדיוקים הרלוונטיים בגלל הסיכומים הבטיחותיים שקשורים בנושאי הגז. אוקיי, תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? קצא״א? אנחנו מחזיקים בדיוק באותה דעה בהיבט הזה. נושא הבטיחות הוא בהחלט מה שמנחה אותנו כאן. בסדר גמור, מקובל.

אני רוצה להודות לכולם, גם על שעות הדיון הארוכות, גם על הסבלנות וגם על הנעימות שבה הדברים נאמרו. גם כשלא מסכימים על כל דבר. בסופו של דבר אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לייצר פה תהליך, שלא יקרה כבר ממחר בבוקר, אבל יש פה תהליך שקורה להזזת הגבינה, ומכנס את כל התשתיות של מדינת ישראל ללוחות זמנים אחרים ממה שהכרנו עד היום. זו מהפכה שלא תקרה מחר בבוקר, אבל זו איזו שהיא קריאת כיוון שהחוק הזה מבקש לקבוע. אז אני מודה לכולם על ההשתתפות. הדיון הבא יהיה ביום רביעי השבוע בשעה 09:30 ויתקיים בחדר פניות הציבור, על סעיפים (22)-(15) מתוך סעיפי החוק שהוצגו כאן וביום ראשון יתקיים דיון המשך, אם נצליח אולי נקיים גם הצבעות, הסתייגויות וכולי. וסעיף (27), מה שצריך לקרות.

חברים, תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 18:05.